לסגן שר הביטחון. השר מתן וילנאי, יעלה נא על הבמה וישיב על שאילתא של ישראל חסון בנושא: העברת בקר לעזה. לסגן שר הביטחון שתי שאילתות היום, אז הוא יענה ברצף, ולאחר מכן השר מרגי ישיב. חבר הכנסת חסון, בבקשה, תקריא את השאלה כפי שהיא. אחר כך תוכל להרחיב. תודה לך, אדוני היושב-ראש. סגן השר, מאז חטיפת שליט הוטלו מגבלות על העברת בקר לעזה. עקב כך, אלפי ראשי צאן ובקר מאפריקה מועברים דרך המנהרות לעזה ומפיצים מחלות בקר מסוגים שונים המסכנות את עדרי הבקר בישראל. רצוני לשאול: מה ייעשה, בהתחשב בסכנות הללו? אם תרשה לי להגיד, לא, אחרי זה. אחרי זה תוכל להרחיב, לא אגביל אותך. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת חסון, נכון, הבעיה קיימת, לצערי. הפרות שמובאות לעזה דרך המנהרות אכן מהוות סכנה, קודם כול בעזה, זאת בעיה שלהם,

המחלות בקלות יכולות לעבור לעדרים שלנו, לרפתות שלנו. לשמחתנו, יש מתאם חקלאות של הרשות הפלסטינית ברצועה, ועובד מולו מתאם פעולות צה"ל בשטחים. מנסים להתמודד עם הבעיה על-ידי העברת התרופות הראויות ומתן החיסון הראוי שם. לדעתי, צריך להרחיב את הפתרון בכך שהם יקבלו את הבקר דרכנו ולא דרך המנהרות, זה נראה לי הכיוון הנכון. אני גם בזה עוסק, אני נתקל כרגע בקשיים, גם לטובת מניעת מחלות שם וגם לטובת מגדלי הבקר הישראלים. בבקשה, חבר הכנסת חסון. תודה לך, אדוני. אני רוצה להבהיר ואולי לחדד. עד היום, אדוני סגן השר, בשנה האחרונה, בהתאם למדיניות המעבר המבוקר, מה שנקרא, של סחורות לרצועת-עזה, אסרו כניסה של בקר ישראלי. עקב כך התעורר הצורך. עד אז לא היה צריך להבריח ולא היה כדאי להבריח. מדוע משרד הביטחון, לנוכח הסיכון הזה, וזה סיכון משמעותי לעדרי הבקר והצאן אצלנו, פשוט לא מחליט לפתוח ולתת להם להכניס?

אני עוד מעט אענה על הצעה לסדר-היום שאומרת: איך זה שאתם נותנים לפלסטינים? אבל זאת דרכה של הכנסת. זאת החלטה שלכם, הלוא? אם זאת היתה החלטה שלי זה כבר היה היסטוריה. זה לא שלי, ואני פועל להעביר את ההחלטה הזאת. יש, כמובן, אחריות מיניסטריאלית. אדוני מייצג את הממשלה כאן.

ברור, זה גם לגיטימי. אדוני הוא גם חבר כנסת. בוודאי, כל אחד והשקפתו. אני פועל ברוח הזאת, היא נכונה. אני מודה לך על התשובה. אני חושב שכדאי להזדרז עם הדבר הזה, משום שלא לך ולא לי, אין שליטה על מידת הסיכון והתרחשותו, וחבל. מי שניזוק מזה, זה באמת פרויקט גדול מאוד, שזה פרויקט החי בחקלאות. תודה לחבר הכנסת ישראל חסון על שאלתו המשכילה והחשובה. סגן שר הביטחון, השר מתן וילנאי, ישיב על שאילתא דחופה מס' 167, של חבר הכנסת מוזס, בנושא: תיקון פקודת מטכ"ל שיאלץ חיילי צה"ל לעבוד בשבת. לשאלה נוספת אנחנו נזמין גם את חבר הכנסת אריאל וחבר הכנסת זבולון אורלב, שקיבלו את אישור הנשיאות מראש לשאול שאלה נוספת. בבקשה, כבוד חבר הכנסת מוזס. שאלה נוספת בתחום הזה. בתחום הזה, בתחום הזה, בוודאי. הוא יכול לשאול, אתה לא תענה לו, רק אם תרצה. עליך אני סומך. אני יכול לשאול את היושב-ראש, הוא יענה לי.

חבר הכנסת מוזס, להקריא קודם כול את השאלה.

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן שר הביטחון, פקודת מטכ"ל 3.0903, האוסרת פעולה שאיננה מבצעית בשבת, מופרת זה שנים ארוכות. בימים אלו אמור להיכנס לתוקף תיקון הפקודה המתיר בחוק חילול שבת. הפקודה תמנע מחיילים דתיים לשרת בצה"ל. רצוני לשאול: מה ייעשה למניעת אישור הפקודה? תודה רבה. אחר כך תוכל להרחיב. קודם כול נשמע אם זה בכלל נכון. בבקשה. לשאלה, לא עתיד להיערך כל תיקון או שינוי בהוראת פיקוד עליון 3.0903, שבתות ומועדי ישראל בצה"ל. אני חושב שברור לכולנו שזה צבא יהודי של מדינה יהודית. לא צריך לחבוש כיפה בשביל זה, זה מובן מאליו. כולנו יהודים, אין ספק בזה. אני לא הייתי ער לסוגיה, למרות היותי ארבע שנים ראש אכ"א ולמרות שנות שירות ארוכות בצבא,

בעיה בפעולה של תחנת "גלי צה"ל", ואני מבין שלזה התכוונת.

אני לא הייתי ער לזה, אני חייב להגיד לך. הנושא הזה, יש עבודת מטה רחבה על מנת להסדיר את הפעולה של "גלי צה"ל" על ההיבטים הייחודיים שלה, ועוסקים בזה כל מי שיכולים לתרום בתחום הזה, אגף כוח-אדם, הרבנות הצבאית, על מנת לתת את המענה הראוי לפעולה של תחנת "גלי צה"ל". אין בצה"ל שום פעולה שתמנע, או נעשה כך שלא תהיה שום פעולה שתמנע מחייל דתי לשרת בצבא, והלוואי שישרתו כמה שיותר ושלא יהיו ב"תורתם אומנותם". בבקשה, חבר הכנסת מוזס. האם לאדוני יש עוד איזו שאלה? ירחיב עכשיו. רציתי לחדד בדיוק את הנקודה שסגן השר אמר על "גלי צה"ל". זה בעקבות פנייה של חייל שפשוט קיבל צו שהוא חייב לעבוד בשבת ב"גלי צה"ל", וכאשר הוא אמר: אני דתי ואני לא יכול לעשות את זה, למרות זאת ישנו את הנהלים. הגיע לידיעתנו שהפקודה הזאת עוברת עכשיו בכל מיני מחלקות לחתימה, שאם יצטרכו, אז גם ב"גלי צה"ל" יצטרכו לעבוד. אבל אם סגן השר אומר שהדבר הוא לא, אז אני מקבל את זה. אני אעזור לך. אדוני השר, יש חיילים שמאבטחים את תחנת "גלי צה"ל". האם באמת צריך לאבטח את תחנת "גלי צה"ל" בשבת על-ידי אותם חיילים, ברור שלא.

אם זה קשור לאבטחה, זאת חובה. אני אבטחתי מטיילים בעין-גדי והייתי נוסע, בסדר, אני לא מתנגד, רציתי רק לדעת. כאן זה לא אבטחה, כאן זה המשדרים. משדרים? אני לא מעלה על דעתי שמשדר שומר שבת, יבקשו ממנו לשדר בשבת.

ואתה תענה לכולם. מוזס, האם אדוני סיים? אני חידדתי את העניין ספציפית ב"גלי צה"ל", כל התחנה, אם שדרן ואם הוא צריך להגיש תה, ואם הוא צריך לאסוף חדשות. כל הפעילות ב"גלי צה"ל", שלא יהיה שום שינוי ממה שהיה עד היום, ולא יגידו לחייל דתי: אתה צריך לעבוד ב"גלי צה"ל" בשבת. מייד יענה לך השר. חבר הכנסת זבולון אורלב, שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, מכובדי וידידי סגן השר, קודם כול אני רוצה, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, חשוב לי שגם אתה תשמע, אין מדובר פה בהבחנה בין חיילים דתיים לבין חיילים שאינם דתיים. פקודות מטכ"ל בדבר שמירת שבת ומועד אינן מבחינות, ואוסרות חילול שבת אלא למצוות עניינים מבצעיים, שאז זה מצווה לחלל את השבת, ובאבטחה, גם של מחללי שבת, יש פיקוח נפש וחובה לשמור, ואני אישית מעיד גם על עצמי שראיתי בדבר הזה, וכך הרבנות הצבאית פוסקת. אבל מדובר על אותם חיילים בשירות חובה, שמחייבים אותם לחלל שבת. עכשיו, למה התעורר כל העניין? בעקבות עבודת מטה שכנראה נעשית, כפי שהעיר סגן השר, הגיעו אלינו ידיעות שיש כוונה לחייב חיילים בסדיר, יהודים, בין דתיים ובין שאינם דתיים, לעבוד ב"גלי צה"ל" בשבת בעבודה שאיננה אבטחה, שאיננה קשורה בפיקוח נפש. ואני אומר לאדוני סגן השר, הואיל ולכולנו חשוב מאוד שצה"ל יהיה צבא העם, צבא כל העם, בלי הבחנות של דתיים ולא-דתיים, העניין הזה של פקודת מטכ"ל של שמירת שבת ומועד חיונית להגדלת מעגלי המתגייסים. לכן אני מבקש מהשר לעשות כל דבר אפשרי, למנוע סריטה, ולו הקלה ביותר, בסוגיה הזאת. יש היום, אדוני השר, אמצעים טכנולוגיים לקיים שידורים גם בלי הצורך לחלל שבת. יכול להיות שצריכים לוותר על תוכנית חיה.

הפקודה הזאת לא חלה על אזרחים עובדי צה"ל, היא חלה רק על חיילים בשירות חובה, נדמה לי גם על קצינים בקבע. אז יש מספיק אמצעים. אני לא אוהב חילול שבת בכללו, אבל אם זה קיים, בלי חיילי חובה שחלות עליהן פקודות המטכ"ל. חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש, מכובדי סגן שר הביטחון, בעקבות כל ההתנהלות בעניין ביקשנו פגישה אצל שר הביטחון,

ביקש את זה שר החקלאות, שהיה בהנהלת הקואליציה. אני רוצה להציע שנעשה מאמץ להגיע להסכמה בעניין, שלא יהיה חילול שבת. אני חושב שבעניין הזה אין בינינו הבדלים. פגישה נקבעה לזמן הקרוב. אני מקווה שנוכל שם, בהשתתפותך, להגיע להסכמה ולא להגיע לעוד חילוקי דעות שהם מיותרים, בטח בעניין כל כך יסודי, כל כך חשוב לכולנו.

תודה רבה. כבוד השר ישיב על כל השאלות יחד. להעמיד הכול בפרופורציה הראויה. "גלי צה"ל" פועלת כבר יותר משני דורות. פשוט כדי להיזכר, זה לא התחיל בשבוע שעבר. משום מה עד עכשיו זה פעל היטב. חבר הכנסת נחמן שי הנכבד ואדוני השר, אתם מפריעים. הצבא מבין את זה היטב, ובהתייעצות עם הרבנות מנסה למצוא את הפתרון הראוי. שמעתי את ההערות שנאמרו כאן, הן סך הכול נכונות, ובהתאם לזה אנחנו נצטרך למצוא את הפתרון הראוי לסוגיה של הפעלת התחנה במשך שישי-שבת ובימי חג אחרים.

רבותי, אנחנו עוברים לשאילתא הדחופה הבאה. אני מאוד מודה לכבוד סגן שר הביטחון, השר מתן וילנאי, ואני מזמין את יעקב מרגי, השר לשירותי דת, להשיב על שאילתא דחופה מס' 166, של חבר הכנסת שלמה מולה, נא לעמוד ליד מגביר הקול, בנושא: הפרדת קברים לפי מוצא. חבר הכנסת הורוביץ זכאי לשאלה נוספת גם הוא. חבר הכנסת מולה, להקריא בשלב זה רק את השאלה כפי שהיא. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, פורסם כי בחברה קדישא בת-אביב מפרידים בין נקברים ממוצא שונה, ותיקים, וכן בין חילונים לחרדים. רצוני לשאול: 1. מה היא עמדת משרדך? 2. מדוע קיימת אפליה? 3. איזה פיקוח קיים על חברה קדישא? 4. מה ייעשה למניעת הישנות מקרים מעין אלה בעתיד?

אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, אדוני השואל, אענה על שאלותיך אחת לאחת. 1. עמדת המשרד לשירותי דת היא שאין כלל מקום להפרדה בין נפטרים על רקע עדתי או לפי ארץ מוצא. 2. המשרד מביע הסתייגות מוחלטת

אם היא קיימת, נעשה כל שאפשר לעקור אותה. יחד עם זאת, המשרד מכיר בצורך להקצות חלקות נפרדות לשומרי שבת ולשאינם כאלה. הצורך קיים כבר שנים רבות, והוא מבוסס בהלכה.

על כך יש בבתי-העלמין בארץ חלקות נפרדות לכל מיני אוכלוסיות, על-פי בקשתן:

חלקות לעדה הבוכרית וחלקות לעדות כאלה ואחרות, יש לנו גם חלקות צבאיות, חלקות להורים שכולים, יש חלקות לחסידי אומות העולם וחלקות למסופקי דת ולחסרי דת. יש גם חלקות לחברי "ההגנה". חברי אצ"ל, חברי "ההגנה", יש גם לתימנים ויש גם לפרושים, לפרושים יש בהר-הזיתים, לחסידים, לאחר שאסיים את התשובות על השאלות אני ארחיב גם בנושא הזה. 3. המשרד לשירותי דת מבצע פיקוח צמוד בכל הקשור לתעריפי הקבורה ולמכירת חלקות קבר. מתבצעים סיורים בשטח וביקורות פתע. קיימת מחלקת פניות ציבור במשרד, אשר מתמקדת בתלונות בנושא קבורה. חברות קדישא מתבקשות גם להגיש דוחות כספיים מבוקרים. 4. במסגרת חוזר מנכ"ל יצאו הנחיות ברורות לכל החברות קדישא בדבר איסור מוחלט על הפרדות מכל סוג שהוא בבתי-העלמין, וכן יוגבר הפיקוח על-ידי מחלקת הקבורה במשרד לשירותי דת. ועתה אני יכול לומר לך, מעבר לשאלותיך: אני, כיושב-ראש מועצה דתית לשעבר, בעשור הקודם,

טיפלתי בבקשתם של חברי "צוות" חברים פה יודעים מה זה "צוות", אלה יוצאי צבא הקבע,

מכל הדרגות, שביקשו, תתפלאו לשמוע, גם כן חלקת קבורה נפרדת, משותפת.

כשאתה לוקח נושא וצובע אותו בצבע של הפרדה עדתית,

דתית, זה לא נראה טוב, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אבל, שוב, שתדעו, זה קיים, ולרוב זה קיים על-פי בקשת אותן אוכלוסיות. אמרתי בתשובותי, ואני מבהיר זאת, אני אבהיר זאת בכל פעם שאדרש: אני נוקט יד קשה כלפי כל מי שמפר נהלים בחברות קדישא. קראתי לציבור מעל גלי האתר פעם ופעמיים ושלוש להתלונן. למזלי, ואני שמח על כך, התלונות הן לא רבות, אבל כשמגיעה תלונה, אנחנו מדקדקים אתם כחוט השערה. חבר הכנסת מולה, שאלה נוספת, ואחריו, חבר הכנסת הורוביץ. בבקשה. אדוני השר, אני שמעתי אותך, אבל אני מוכרח לחלוק על חלק מהדברים שלך. כפי שאתה יודע, יש חלקות נפרדות לעולי אתיופיה. לא שאלו את המנהיגות של הקהילה, לא שאלו את הקייסים, לא שאלו את הרבנים שלהם. אתה יודע שיש מקומות שבהם בצורה שרירותית קוברים את עולי אתיופיה בנפרד. ואם זאת לא הפרדה גזעית, אני לא יודע מה לומר לך. לכן אני אשמח מאוד אם אתה תוכל לענות לי קונקרטית על מה שקשור לקבורתם של עולי אתיופיה.

חבר הכנסת הורוביץ, באותו עניין, ולאחר מכן אדוני יענה על כל השאלות יחד. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בכתבה הגדולה ב"ידיעות אחרונות" בעצם מראים שאין מדובר רק באיזה נוהג, אלא יש כאן ממש מדיניות של רישום המוצא, או העדה, או האדיקות הדתית, על כרטיס הנפטר, עם קודים מסוימים, מדיניות שהיא ממש המדיניות הפורמלית של חברה קדישא. ביחס לתשובתך, שאני מברך עליה בעיקרון, אתה אומר שאתה מגנה בכל תוקף את ההפרדה הזאת, אבל אחר כך אתה אומר שבעצם יש הקצאת חלקות נפרדות. אתה מסביר את זה בכך שההקצאה היא על-פי בקשתן של אותן קבוצות, אבל אחר כך אתה אומר: יש גם חלקות למסופקי דת ולכל מיני אנשים כאלה. אני לא חושב שאותם אנשים ביקשו להיקבר בחלקה נפרדת. וגם השאלה, "על-פי בקשתן",

מי אמור בעצם לבקש את החלקה הנפרדת, הנפטר עצמו? בני משפחתו? כך שבעצם יש סתירה פנימית: אתה אומר שאתה מגנה, אבל בפועל בעצם אתה מאפשר את התופעה, בגלל ההפרדה הזאת.

חבר הכנסת בילסקי גם הוא רוצה לשאול בעניין זה,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני חושב שאחד הנושאים של חברה קדישא שמביא לשאלה הזאת הוא איזו הרגשה של היעדר שקיפות. לפחות בעיר מסוימת אני מכיר עבודה של חברה קדישא, והלוואי שבכל מקום בארץ זה היה כמו שזה מתנהל ברעננה.

לא תמצא אחד שהוא לא שבע רצון מהטיפול שהוא מקבל. אחת הסיבות היא הפתיחות, השקיפות, ללכת לקראת.

אם אפשר לנסות ולהתיר את הרצועה, לתת קצת לאנשים שידעו את הכללים, שידעו שאפשר. ברגע שאדם מרגיש שהוא נמצא במקום שזה מוסדר, שיש כללים, שאפשר לעשות, כמו שמאפשרים לחברי "ההגנה", לחברי אצ"ל, לאנשי "צוות", לקווקזים, לכל עדה,

לא תהיה אותה תחושה של אנשים שכשאתה בא לחברה קדישא, וזה חשוב מאוד, אדוני השר, ברוח המיוחדת שלך, שתנחיל את זה. אנשים תמיד מפחדים, הנה מגיע עכשיו העיסוק עם חברה קדישא, בטח ירצו משהו, בטח יבקשו כסף, כמה זה עולה.

זה הרגע הכי קשה לבן-אדם, והמפגש הזה לפעמים כל כך קשה. כל מה שאדוני יעשה כדי לנסות ולפשט את התהליכים האלה, לעשות אותם שקופים וגלויים יותר, בסופו של דבר זה יביא ששאילתות מהסוג הזה לא תעלינה פה בכנסת.

כבוד השר ישיב. אני מודה מאוד לשואלים ואני אשיב, אחד-אחד. חבר הכנסת מולה, השבתי כבר בתשובה הפורמלית, המובנית לפי שאלותיך, שבמסגרת חוזר מנכ"ל יוצאו הנחיות ברורות. אני לא סותר את עצמי. המציאות אכן קיימת, לפי בקשה, במקרה שזו הפרדה יזומה.

נדבר במלה, כשעושים מיונים יזומים שלא על דעת, כל מה שקשור לכתבה, תלונות שמופיעות בכתבה, מטופלות על-ידי האגף לשירותי קבורה במשרד ביד חזקה. אמרתי, אנחנו בודקים את זה ונמנע תופעות כאלה. יוצא חוזר מנכ"ל מפורש לחדד את זה, ולכן זה לא סותר זה את זה, כי אם באה קהילה מסוימת ויש לה היכולות והיא רוצה להיקבר ביחד, אנחנו נאפשר לה. בייזום, אנחנו מגנים, כפי שאמרתי בתחילה. אבל רציתי להודיע גם לך וגם למאזינים ולמי ששומע אותנו, שלפעמים התופעה היא לא רק יזומה על-ידי חברות קדישא, אלא גם מתבקשת על-ידי הקהל. חבר הכנסת הורוביץ,

בוודאי כשהמשפחה מבקשת, צריך להשתדל ולהיענות לבקשתה, לא רק בתחום הזה. כשאין בקשה וכשאזרח יהודי-ישראלי מגיע לקבורה בחברה קדישא, הוא צריך לקבל את הטיפול ההולם בצורה שוויונית. צריך לעשות כך, ואמרתי שאני מזמין,

אנחנו עוקבים אחרי זה ויוצאות הנחיות. חבר הכנסת בילסקי, אני רוצה לומר לך שהתפרצת לדלת פתוחה. אני מצטרף למחמאות שלך לחברה קדישא ברעננה.

צריך גם אנשים קצת חכמים. במקומות שאין אנשים חכמים, אכן יש טעויות כאלה, והן טעויות מצערות שלא צריכות לקרות, כי בסך הכול נעשית עבודה קודש. לגבי חוברת ושקיפות, בתנאי רשיון הקבורה, שמחדשים אותו לעתים תכופות, בודקים אם החברות קדישא תולות את "דע זכויותיך". הוצאנו בחוברת משותפת עם משרד הקליטה, בשפה העברית ובשפה הרוסית, את כל זכויותיו של כל אזרח בנושא הקבורה בארץ-ישראל. אנחנו משקיעים בנושא השקיפות, באתר האינטרנט של המשרד מופיע כל הנוהל, הסכומים שוועדת הכנסת אישרה לפי יישוב ולפי עיר, כך שאם רק האזרח יבקש, יתבע את זכויותיו, יבדוק מה מגיע לו, יש לו מענה גם בחברות קדישא. אנחנו גם בתהליך שבו לכל החברות קדישא יהיה אתר משלהן, לא רק האתר של המשרד. שוב, אנחנו נמשיך בכך. מן הסתם היו תלונות ואני מקווה שלאט לאט אנשים ידעו לבקש ולעמוד על זכויותיהם. אנחנו נהיה להם לעזר בנושא הזה. אני מאוד מודה לשר לענייני דתות ומקדם בברכה את שר הפנים וסגן ראש הממשלה, אשר יעלה ויבוא וישיב על שלוש שאילתות דחופות, שתיים. בוודאי ישאלו עוד שאלות כהנה וכהנה שאדוני יחליט אם הוא רוצה. אני מזמין את סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת דני דנון, לבוא ולהקריא את השאילתא הדחופה שמספרה 162, בנושא: מתן אישורי בנייה בירושלים. קודם יציג את השאילתא כפי שהיא.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, בשבוע שעבר נבצר ממך להגיע והיושב-ראש ביקש שנמתין.

בשלב ראשון להקריא ואחרי זה, בבקשה, אדוני. בשאלה הנוספת תסביר את הפתיח.

למען הסדר, בגלל שזה ירושלים אז המתנו שבוע לתשובה. ב-5 במאי 2010 אמר שר הבינוי והשיכון במליאת הכנסת, כי תוכניות בנייה בירושלים לא מאושרות על-ידי הוועדה המחוזית של משרד הפנים. הוא הפנה אותנו לשאול את השאלה את שר הפנים. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מדוע הוועדה המחוזית לא מאשרת את תוכניות הבנייה? 3. האם הוועדה המחוזית של אזור ירושלים מתכנסת בתדירות דומה לוועדות מחוזיות אחרות?

אדוני ישב ובעוד רגע,

הוועדה המחוזית קיבלה הנחיה להתכנס ולפעול כרגיל ולקדם תוכניות בנייה בכל ירושלים. כיום הוועדה המחוזית מתכנסת כרגיל ככל הוועדות המחוזיות. לפתיח שלך, היות שזה נושא מאוד מאוד חשוב,

בירושלים לא צריכים להמתין אפילו דקה אחת, כי ירושלים על ראש שמחתנו. אז יכולת לשאול אותי בשבוע שעבר,

והייתי אומר לך שכבר לא, והיית נרגע. אז לא צריך לחכות שבוע או יום-יומיים לשאילתא. יש דברים שאפשר לסגור פה במסדרון, כשזה דחוף מאוד.

לשאלתך, אם לא היית פותח בפתיח, אז לא הייתי אומר גם את זה,

היות שזה חשוב מאוד, הנחיתי כבר מזמן, וכולם יודעים, ויצאה הודעה לתקשורת, וכל עם ישראל יודע ואפילו קיבלתי תגובות מחוץ-לארץ איך אני מעז לעשות את זה. כל העולם יודע שהוועדה המחוזית פועלת כרגיל. ברגע שהוועדה סיימה את עבודתה, לבחון מה קרה, כשביידן היה בארץ, ונאמר מה שנאמר, הנחיתי את הוועדה המחוזית לפעול כרגיל בכל ירושלים.

רק רגע,

חבר הכנסת כץ.

תשאלו אותי, אני אענה לכם על הכול. כבוד השר, עכשיו מתחילה שאלה נוספת לחבר הכנסת דנון, לחבר הכנסת זבולון אורלב ולחבר הכנסת אורי אריאל. היית פה לפניו, אבל הוא הצביע לפניך,

האם יש מנגנון מיוחד לוועדה המחוזית של ירושלים שהוא שונה ממנגנון של ועדות אחרות?

בפועל אנחנו רואים שמאז ביקורו של סגן הנשיא ביידן לא אושרו פרויקטים בחלקה שנקרא, אני לא מכיר את ההגדרה, "המזרחי" של העיר. האם אדוני השר בא ואומר שאותם פרויקטים יבואו לדיון בוועדה כמו שאר הפרויקטים? חבר הכנסת דנון, אני הייתי חבר מועצת העיר כאשר השר וסגן ראש הממשלה היה עוזרו של חבר הכנסת נסים זאב במועצת העיר. אז כוננו את עמ/9, שהיא בסמכות ועדה מחוזית, בסמכות ועדה מקומית לנושא האגן הקדוש. שאלתך היא שאלה רצינית ביותר.

שהוועדה, כבוד השר, רק רגע. אה, אתה רוצה בסוף?

בבקשה, חבר הכנסת אורלב. אתה יכול לענות, אבל פתאום החברים ימצאו את עצמם שהם לא צריכים לשאול שאלה,

אדוני סגן השר, הואיל ושנינו ירושלמים, סגן ראש הממשלה, אדוני מתכוון. סגן ראש הממשלה, סליחה.

מכובדי היקר ושר הפנים, הוא יכול לקבוע מי יהיה סגן שר, אבל הוא סגן ראש הממשלה.

מי שקובע זה הקדוש-ברוך-הוא. אנחנו אומרים ש"אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה". הכול משמים. בשם מלכות אני מדבר.

אדוני סגן ראש הממשלה, יושב-ראש ש"ס ושר הפנים, אני מוותר על התואר. מבחינתי כל אחד יכול לא להשתמש בתואר וזה בסדר גמור. אני מקבל את התשובה של אדוני השר, אבל המציאות בשטח היא שבפועל, מאז הביקור, לא אושר ולו מטר רבוע אחד במזרח-ירושלים. לא אושר. יתר על כן, גם מכרזים שהוצאו על-ידי המינהל אינם מקודמים. נראה כאילו יש פקודה מלמעלה, מראש הממשלה, להיות זהירים, לעכב, אינני יודע מה. אלה השמועות. אדוני צריך פעם אחת להפריך את השמועות ולראות את התוצאות בביצוע בשטח. האם אדוני יוכל לומר, להצביע על פרויקט אחד,

חדר אחד, מטר רבוע אחד, שהוועדה המחוזית אישרה מאז ביקורו של ביידן?

חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, אדוני סגן ראש הממשלה ושר הפנים, כפי שאתה יודע היטב, ואני אומר דברים בדוקים, יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל-פה. אבל אני לא מתכוון למשנה ולגמרא, אלא על מה שקורה נוכח עינינו בפוליטיקה הישראלית.

כפי שאתה ציינת, אתה הנחית לכנס את הוועדה המחוזית כסדרה, ואכן היא מתכנסת. דא עקא, בתחום שאתה אחראי, אני לא מדבר כמו ידידי חבר הכנסת אורלב, שצודק במאה אחוז, לא אושר מטר אחד לבנייה, אבל יכול לומר השר שבנייה זה במחוזות אחרים, למשל אצל ידידו, ידידנו,

אני שואל רק על התכנון. בפועל, בכל דיוני הוועדה המחוזית עד כה מאז פרשת ביידן אין דיון על שום דבר שמתקרב לעניין של תוכניות הקשורות למזרח העיר. נאדה, אפס, כלום, זירו, שום דבר. אין חיה כזאת. אני יודע, ממקורותי, ואני אשמח לשמוע שאני טועה, שזה בהנחיה. איך אני אדע שאני טועה? אם כבוד השר יגיד שבישיבה הקרובה ייערך דיון וגם יינתנו אישורים, כי הרי אפשר לדון גם מאה שנה בכל תוכנית.

תודה. נ"ב קטן, רק לציין שמחירי הדירות נסקו אל על, כי אין בנייה בביתר וכו', בגלל ההקפאה המדינית שם, אין בנייה בירושלים מפה, ואנחנו יודעים איך נראים מחירי הדירות לחרדים, לכל אחד אחר.

התשובה בעצם לשלושת השואלים, לחבר הכנסת דנון, לחבר הכנסת אורלב ולחבר הכנסת אריאל, ההנחיה היא לא רק לכנס את הוועדה כרגיל, אלא לדון בכל התיקים ללא יוצא מן הכלל. אני חוזר ואומר: לדון בכל התיקים ללא יוצא מן הכלל. מובן שהוועדה המחוזית סוברנית להחליט איפה לאשר, איפה לדחות. זאת סמכות סטטוטורית שניתנה לה, ואפילו לא לי, כשר הפנים,

אבל היא תדון על-פי הנחיה שלי בכל האזורים, בכל התיקים, ללא יוצא מן הכלל. תדון בתוכנית. אני שמח על השאלה ועל ההזדמנות שניתנה לי להשיב, גם לחבר הכנסת דנון, תודה רבה ויישר כוח, כנ"ל לחבר הכנסת אורלב וכנ"ל לחבר הכנסת אורי אריאל. אני מודה לשר הפנים. אתה לפחות ישר. אתה אומר שהיא תדון, אתה לא אומר שהיא תחליט. היא תדון ותחליט. תדון ותחליט. אדוני לא קרא את הספר "הסנאט ימליץ ויאשר"? אני לא חושב שאני חשוד בעיניך במחשבותי או בדעותי. אדוני יישאר על הבמה. אני מאוד מודה לשואלים ומודה לסגן ראש הממשלה ושר הפנים על תשובתו. סגן ראש הממשלה ושר הפנים יענה על שאילתא דחופה מס' 163, בנושא: נוהל כניסת תינוקות מאם פונדקאית לארץ, של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. קודם חברת הכנסת תקריא את השאילתא באופן שהיא כתובה, ולאחר מכן תוכל להרחיב, אחרי תשובת השר. בבקשה, גברתי. אדוני השר, השאילתא היא בעניין נוהל כניסת תינוקות מאם פונדקאית לארץ. אב לתאומיו הביולוגיים שנולדו מתרומת ביצית מאם פונדקאית ממתין כחודשיים בהודו, מאז הגשת השאילתא כמובן הסיפור נפתר,

לצו שיפוטי לבדיקת אבהות. התינוקות חסרי אזרחות ובינתיים אינם יכולים להיכנס לארץ. אף-על-פי שהנושא מאחורינו, השאילתא שלי מאוד רלוונטית. השאלה יכולה להיות רלוונטית באופן עקרוני. היא שאלה עקרונית, והשאלה היא, מדוע לא ייעשה לשינוי הנוהל ותותר כניסת תינוקות במקרים כאלה, כך שהבירור המשפטי יתקיים אחרי הגעתם?

אנחנו מדינת חוק וצריכים לעבוד על-פי חוק, חברת הכנסת שלי, מי כמוך מכירה בזה ומצדדת ושומרת על החוק הזה. אני אתן לך את התשובה הפורמלית וגם אני אתייחס בהמשך. החוק בישראל קובע הוראות ברורות כיצד ייערכו, יאושרו ויבוצעו הסכמים לנשיאת עוברים בארץ. מטבע הדברים מדובר בהליך מאוד יסודי וברור. הסכמי פונדקאות בהודו אינם מעוגנים בחקיקה ההודית, הם נעשים באופן פרטי. זאת כבר שאלה קשה מאוד, ואני מאמין שאת לא תיתני את ידך לניצול, יכול להיות אפילו של מיליונים ואולי גם עשרות מיליונים. בהודו יש כמיליארד נפש, את מכירה את המצב הכלכלי שם ומה יכול לקרות לעשרות מיליוני אנשים שינצלו אותם, ויחתימו אותם בחתימות כאלה ואחרות. אגב, במקרה הנדון היתה חתימה אחת בכתב ידה, באנגלית או בהודית, ולאחר מכן היתה חתימה באצבע, אז צריך לבדוק מה שקורה.

שנית, יש בית-משפט במדינת ישראל שמאשר, כן או לא. גם אם הנושא הוא מאוד פופולרי ומעניין הרבה אנשים והרבה מאוד את כלי התקשורת, רק משום שזה מעניין את כלי התקשורת או מי מחברי הכנסת זה אומר שאני חייב לפעול בניגוד לחוק? רק כי זה פופוליסטי או פופולרי? סליחה, פופולרי? מרגע שזה פופולרי אני צריך לבצע את הכול בניגוד לחוק? אז אני מכיר אם החוק מחייב. ודאי שיש בכך כדי לחייב את מדינת ישראל, העובדה שאין הסכם בחקיקה ושזה לא מעוגן בחקיקה ההודית, ההסכם בין ישראל לבינם. אין בידינו לברר אם הם נערכים תוך שמירה על הנורמות שקבע המחוקק הישראלי בדבר ההקפדה על הסכמה מדעת, על זכויות האם הנושאת ועל בחינת טובתו של הקטין בכל שלבי התהליך. מישהו בדק את זה? מישהו בחן את זה? מישהו ראה את זה? אני אקבל החלטה סתם כי איזה מישהו כתב שאלי ישי קיצוני ולא מוכן אפילו לבוא לקראתם בגלל הדעות שלו וכדומה? שאלת האבהות הביולוגית של הטוען לאבהות על הקטינים היא שאלת מפתח הן לעניין זכאותם למעמד בישראל והן לעניין עצם סמכותו של המבקש להוציא אותם מהודו ולהכניסם לישראל, והיא חייבת להיות מבוררת עוד קודם לכן. יש בתי-משפט, גם בארץ וגם בהודו.

כדי שלא נמצא את עצמנו מפירים את הוראות חוק האימוץ, וכדי שלא לפעול בניגוד לאמנות הבין-לאומיות העוסקות באימוץ בין-ארצי ובחטיפת ילדים, חובה עלינו לברר את שאלת האבהות הביולוגית ואת סמכותו המשפטית של המבקש על הקטינים עוד טרם כניסתו לישראל. הדבר הזה מתבקש על-פי חוק. אם רוצים לבוא ולאלץ את שר הפנים, מכיוון שיש לו דעות כאלה ואחרות, ולבוא ולומר: הכול תבטל, אל תעשה שום דבר, אל תבדוק,

ומחר-מחרתיים יהיו תקדימים כאלה,

שיקבע המחוקק פה, הכנסת תחליט, שמקרים שאדם שיש לו נטייה כזאת או אחרת והוא רוצה להביא את הילדים באופן הזה שהוא הביא אותם, אפשר גם בניגוד לחוק. אפשר גם לחוקק כזה חוק. לו יתברר שלא מדובר בילדים ביולוגיים, מדינת ישראל אינה יכולה לעקוף את ההוראות הקבועות בחוק אימוץ ילדים בנוגע לאימוץ בין-ארצי, אשר מטרתן למנוע סחר בילדים למטרת אימוץ, ואשר נקבעו בחוק בעקבות חתימה של ישראל על אמנת האג לאימוץ בין-ארצי ואשר מחייבות את שר הפנים שלא לאשר כניסה לישראל למטרת אימוץ אלא לפי הוראות חוק זה. לא יעלה על הדעת כי אני, כשר הפנים אשר מחויב להחלטות בית-המשפט ומכבד אותן, אסכל בהחלטותי את הבירור שביקש בית-המשפט לערוך, זה לא נאמר כמעט בשום מקום, שבית-משפט רוצה לערוך, אלא התקפות על אלי ישי, מה פתאום הוא אומר את מה שהוא אומר, ואקבע עובדות בשטח בניגוד לפסקי-הדין ובניגוד לדין בישראל המסתמך על אמנות בין-לאומיות, ולכן כמובן אין כל צורך בנוהל הטיפול במקרים אלה כפי שמתבקש. מכל מקום,

אף אחד שלא יצפה שאני אפעל בניגוד לחוק, בניגוד לנוהל. צר לי מאוד שהיו על זה כותרות אין-סופיות. גם אותו אדם משתמש, ואני השתדלתי לא להתייחס בשום מקום בכלי התקשורת, לא לענות,

לא לפגוע בו, אבל הוא בכל הזדמנות אמר את מה שאמר כנגד שר הפנים.

בשלב הראשון, השני והשלישי, והואשמתי כל הזמן, אפילו עוד לא ידעתי איפה זה עומד ומה הדרג המקצועי החליט. בעקבות הכותרות פניתי לראות מה קרה, האם משרד הפנים פעל בניגוד לחוק או לא פעל בניגוד לחוק.

שר הפנים לא יושב ומאשר כל תיק,

יש חוק במדינת ישראל, יש נהלים, יש תקנות, הפקידים והעובדים,

בודקים ובוחנים כל דבר מבחינה חוקית, ולכן כל ההאשמות האלה היו מאוד מוקדמות. אבל אני מנצל את ההזדמנות, חברת הכנסת שלי, ובאמת את עושה עבודה מצוינת, יש לי הערכה גדולה אלייך, וזה לא סוד וזה לא חדש, אני מנצל את ההזדמנות לומר את הדברים שלא רציתי לומר בכלי התקשורת כמה פעמים, חיכיתי שאולי באמת הוא יפסיק לתקוף ויבין שהכול זה לא רדיפה, אלא אנחנו נמצאים במדינת חוק ולא עושים דברים, מעגלים פינות, או לא פועלים בניגוד לחוק רק כי זה פופולרי מאוד. שאלתך היא שאלה כנה, והשבתי לך בכתב בנושא המקצועי. בין לבין השבתי את מה שיש לי להשיב על מה שהיה.

אדוני עוד שומע שאלות נוספות. חברת הכנסת יחימוביץ עכשיו. קודם היא היתה מוגבלת רק למה שאתה ענית עליו בכתב, אבל יש לה גם שאלות בעל-פה בוודאי. אז כמו שאני עומד על רגל אחת, אשיב לך על רגל אחת.

אי-אפשר לבדוק אבהות כאשר הרך הנולד הוא עדיין עובר? מבחינה, שאלת אותי שאלה רפואית שאין לי תשובה עליה.

יש רופא באולם?

אדוני השר, אני מודה לך על התשובה המאוד-מפורטת, ואני מבינה שהשתמשת, כמובן באופן לגיטימי לחלוטין מבחינתי, בשאילתא שלי,

אפילו לא השתמשתי. הפקידים ביצעו את מה שמוטל עליהם. זה הגיע אלי אחרי שהם השתמשו.

היא אומרת שהשתמשת בשאילתא כדי,

אני אומרת, ואני לא אומרת את זאת לשלילה, השתמשת בשאילתא שלי כדי לפרוס משנה מלאה ואת כל זווית הראייה שלך לגבי האירועים שהיו סביב אותם תאומים שנולדו לאם פונדקאית, ואני מודה לך על שבחרת במעמד הזה כדי לפרט את כל המהלכים שהתרחשו. אני מסתייגת מהאמירה על אנשים עם נטייה מינית כזאת או אחרת. אנחנו מדברים כאן על סוגיה שהיא אנושית והיא הומניסטית, והיא לא קשורה בכלל לנטייה מינית של אדם כזה או אחר. אני כן מזדהה, אני חייבת לומר, אני כן מזדהה עם הדברים שאמרת על זכויות האם הפונדקאית, וגם אני רגישה וערה לנושא הזה ומזדהה במידה רבה עם הדברים שאמרת על כך שצריך לראות שהאם אינה מנוצלת, שהיא עושה זאת מרצונה החופשי.

יש לי השגות מוסריות כלליות על מושג הפונדקאות. הן לא רלוונטיות לעניין הזה, כיוון שכאן אנחנו עמדנו בפני סיטואציה שהדבר קם ונהיה, והיו שני תינוקות, והיה להם אב ביולוגי.

השאלה שלי לא היתה כאן הסוגיה המוסרית של הפונדקאות, אלא שאלה לשלומם של התינוקות עצמם, לטובתם של התינוקות.

עם כל הכבוד לכך שזה כבר נהיה ונעשה,

אם בית-משפט בהודו היה בא ואומר שהאמא רוצה את הילדים, אז זו שאלה אחרת לגמרי, עם כל הכבוד לאבא. האמא יכולה לבוא ולתבוע את מה שהיא רוצה לתבוע. לא נחקר הנושא שם, לא נשאל, לא בדקתי את העניין.

הפכו את זה לנושא מאוד מאוד, היא לא היתה צד,

אתה יכול, לא, אני מצדיק את מה שאתה אומר. גם חברת הכנסת יחימוביץ אומרת את, ככל הידוע לי,

היה פה ניצול,

אדוני ישיב, אדוני ישיב.

ככל הידוע לי, הסוגיה לא היתה סוגיית רצונה של האם והסכמתה. הסוגיה היתה סוגיית האבהות הביולוגית, ועל כן השאילתא שלי, אדוני השר, היתה מאוד מאוד קונקרטית, ובכוונה היא היתה קונקרטית: האם במקרים מיוחדים כאלה יהיה אפשר לשנות נוהל, ולא חוק, ולהתיר את כניסת התינוקות, כדי למנוע מהם סבל, וגם מההורה הביולוגי, כך שהבירור המשפטי יתקיים אחרי ההגעה שלהם? אנחנו מדברים כאן על טובת הקטין. התשובה היא לא. הנוהל לא ישתנה, משום שאם רוצים את טובת הקטין, שהאבא יבחן את טובת הקטין מראש. אם אנחנו נאפשר כזה נוהל מזורז, ולא נכון, יהיה פה ניצול נורא של אותן נשים, שלא בידיעתן, ופגיעה בזכויות הנשים בהודו. יש כאלה מיליוני נשים או עשרות מיליוני נשים שיכולות, בדקה אחת אפשר יהיה לנצל אותן.

יהיה ניצול ואחר כך יגידו: טובת הילדים. ואנחנו נכנסים פה להפרה של אמנה בין-לאומית, חוק בין-לאומי שאנחנו חתומים עליו, אמנה בדבר זכויות אדם, פגיעה בחוק האימוץ בארץ, ולכן אין מקום לשינוי הנוהל. הנוהל הזה אושר והוא נקבע כחוק וכדין, ולכן אני לא רואה מקום לשנות את הנוהל.

אדם שחפץ בדבר הזה, שיפעל על-פי הנוהל מראש. אם הוא פעל לפי הנוהל, לא היה קורה הדבר הזה. אי-אפשר ללכת ולאפשר לבן-אדם שעבר על נוהל,

אני לא מכיר את הפרטים האלה לפני ולפנים, מה עבר ומה לא עבר, אני לא מכיר את הסוגיה לפני ולפנים. הפקידים עשו את עבודתם בצורה מקצועית, מה כן ומה לא, וחיכו לבית-משפט. מהרגע שבית-המשפט אישר את מה שאישר,

אם בית-המשפט לא היה מאשר עד עכשיו, לא הייתי מעז ללכת בניגוד לבית-משפט ולהביא אותם לארץ בגלל הכותרות בתקשורת.

ובעיני את, ששומרת על זכויות נשים, מבינה שאם הנוהל ישתנה יהיה ניצול לרעה באופן דרמטי, יכול להיות. בהחלט יכול להיות. גם מעמדנו בעולם מאוד ייפגע, שאנחנו נותנים יד לסחר בנשים ועוד. לכן אני פועל על-פי הנוהל, נפעל על-פי הנוהל, ואני לא רואה מקום לשינוי הנוהל.

חברת הכנסת יחימוביץ, תודה. חבר הכנסת הורוביץ, בבקשה. אדוני ישיב לו באותו עניין. אדוני השר, רק כדי להבהיר את העניין: אדוני השר, אנשים עושים את זה, אגב, בעלות של עשרות אלפי דולרים, בהודו, בארצות-הברית. נגיד במדינת קליפורניה זה לפעמים מגיע לעלות של 200,000 דולר. אנשים עושים את זה, כי בארץ הסידור הזה של פונדקאות חל על זוג נשוי בלבד.

גבר רווק, אשה רווקה, זוג גברים, זוג נשים או אשה שלא יכולה, ענייני פוריות וכו', אם היא בודדה, או גבר,

צריכים לעשות את זה בחו"ל. אני מסכים אתך, אדוני השר, לגבי הצורך החיוני לברר את האבהות במקרים כאלה, כשהילדים נולדים בחו"ל. זאת לא היתה הטענה במקרה הזה. הטענה נגעה, לא, לא, לא. הטענה היתה, בתקשורת, כל הזמן טענות וטענות, ולא משנה מה החוק,

אני אגיד לך מה אני טוען. אנחנו דיברנו על משך הזמן. עד אותו מקרה הדברים התנהלו במהירות. במקרה הזה, כמעט שלושה חודשים התינוקות המתינו שם עם אביהם לבירור ההליכים, מפני שאותו שופט סיבך את העניין עם הדרישה למינוי אפוטרופוס וכו'. למה להגיד שהשופט סיבך? אבל שר הפנים הוא לא שר המשפטים. אני יודע,

אני לא חושב שאפשר לומר ששופט סיבך. שופט פעל כפי שפעל. אתה יכול לתקוף שופט?

אסור היה לו, שאפשר לתקוף שופטים.

הרי פנינו צופות פני עתיד. אני אשלים את הדברים של חברתי חברת הכנסת יחימוביץ. הכוונה היא לא לשנות את הנוהל באופן מהותי, אלא פשוט לגרום לכך שהעניין לא יארך חודשים ארוכים כפי שארך במקרה הזה. הרי אם היה קורה, כפי שהיה עד אז, שבתוך שבועיים יתברר העניין, איש לא היה בא בטענות לאף אחד. הטענות באו בגלל ההתמשכות הבלתי-נסבלת של העניין.

ואני אומר לך את זה באמת באופן הוגן, זה היה העניין האמיתי: משך הזמן שהוא היה תקוע שם עם התינוקות האלה. ולכן קמה כל המחאה ולכן הטענות וכו'. אני ממש מצטער. אני רואה פה איזה עולם הפוך. הרי יש נוהל ויש חוק. האם באמת כל יום יבוא פה חבר כנסת ויגיש איזו הצעה לסדר-היום או שאילתא לגבי נוהל כזה או אחר או רעיון להפר חוק במקרה כזה או אחר? אדם, אזרח, שיהיה אחראי למעשיו. אם האזרח בחר בדרך הזאת, שיתאם את זה ויחוס על הילדים שלו בטרם עת. הוא לא יכול לבוא ולומר שהוא יתעורר לסדר את האבהות שלו רק אחרי זמן מסוים. יש בית-משפט, יש חוק במדינת ישראל, יש נהלים במדינת ישראל, ואנחנו פועלים על-פיהם. אם מישהו פעל אחרת, הוא לכאורה אפילו פגע בילדים שלו בזה שהוא לא פעל נכון. אז האחריות היא שלו.

מצטער מאוד שהוא לא לקח אחריות. אבל אני באמת לא רוצה להיכנס,

אני רק מתפלא כשרוצים להגן,

אני לא מדבר על המקרה הספציפי הזה, על מפר חוק, כשזה מתאים למישהו אז הכול בסדר גמור. במיוחד אם מדובר בשר הפנים שנקרא אלי ישי, שאותו זה ממש תענוג גדול לתקוף בכלי התקשורת מבוקר ועד ערב. זה תופס הרבה צבע והרבה כותרות והרבה עמודים, לא, לא.

דיברתי אליו ולא אלייך. את עשית את זה באופן ענייני, כרגיל, ענייני ומקצועי, ואין לי שום טענות.

אני מכבד את השאלה והשבתי,

ניצלתי גם את ההזדמנות בזכות השאלה שלךְ. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה, שאלה נוספת. אבל הניסיון הזה להכפיש, הניסיון הזה לכאורה להגן גם על אנשים שלא פעלו במסגרת החוק, רק מפני שהנושא הזה לא מוצא חן בעיניהם, ואני לא רוצה להביא הרבה דוגמאות, כל נושא שקשור במשהו ביהדות, אז פתאום הכול מותר: מה פתאום,

אני רק אומר באמת במשפט אחד, אדוני השר: אני לא מתנצח אתך, אבל היו עד אותו מקרה עשרות זוגות, ולא היתה שום בעיה ושום טענה, והכול התנהל כשורה.

לא היתה שום בעיה. הבעיה התעוררה במקרה הספציפי הזה, ולעתיד תלויה ועומדת עתירה בבג"ץ לאפשר פונדקאות במקרים כאלה בישראל, כך שכל הסיפור של חו"ל ירד לנו מהראש. מה שצודק שר הפנים,

לחבר הכנסת נסים זאב יש זכות לשאול, לא, לא. אמרתי לו שיוותר.

אני רק רוצה לומר שצודק שר הפנים במובן זה שהוא בא ואומר שנושא אם פונדקאית נמשך תקופה של למעלה מתשעה חודשים, בדרך כלל, והדברים האלה היו יכולים לבוא לידי בירור לפני כן. אדם ההולך בדרך זו, טובת הילד היא הדבר החשוב ביותר. ודאי שהחוקים

אני עומד על רגל אחת בגלל הגבס,

להבא, אם אפשר, כל זמן שאני לא מסתדר עם הרגל, לקצר את השאלות.

בבקשה, כבוד השר. אדוני היושב-ראש,

כנסת נכבדה, אנחנו קיימנו עכשיו בוועדת החינוך של הכנסת דיון ממצה בנושא בחינות הבגרות במתמטיקה, וועדת החינוך העניקה גיבוי ברור וחד-משמעי לי, למשרד, על תהליכי קבלת ההחלטות וההחלטות שהיו בפרשה הזאת. אני אנסה לתאר אותם בקצרה. לפני עשרה ימים, ביום ראשון, בשעת צהריים, הגיעו למפמ"רית מתמטיקה שיחות אנונימיות שמתוכנן עלה שהשאלות בעצם בחוץ, דלפו, וגם שמתקיים בהן מסחר. בנסיבות האלה היה צריך לקבל החלטה, והיו כמה אפשרויות. היתה אפשרות לבטל את המועד או לדחות אותו. הדבר הזה היה בוודאי גורם פגיעה קשה ביותר ב-80,000 תלמידים שלמדו והתכוננו למועד הזה. האפשרות השנייה היתה לעצום עיניים מול המידע שהיה כבר ברשותנו, אדוני היושב-ראש, ולהגיד: אנחנו לא יודעים לכמה תלמידים המידע הזה הגיע, בינתיים בואו נקיים את הבחינה, ואחר כך נבדוק את העניין ונשקול מה לעשות. בהקשר הזה אני רוצה לציין שמייד אחרי שהגיע המידע הזה ועוד בטרם פורסם באמצעי התקשורת, בראש ובראשונה בערוץ הראשון,

הוגשה מייד תלונה על-ידי המשרד למשטרת ישראל לחקור את העניין.

אם היינו הולכים בדרך הזאת של עצימת עיניים, היינו פוגעים בייעוד המרכזי, החינוכי, של המערכת, והיינו משדרים מסר שגוי ביותר מבחינת העיקרון של טוהר הבחינות.

לאחר שהתייעצנו בעניין הזה, שללנו את שתי האפשרויות והלכנו בדרך הקשה לעומת שתי הדרכים האחרות, בוודאי מבחינה לוגיסטית וארגונית: לקיים את הבחינה בכל זאת במועד העיקרי, ולא עם השאלונים המקוריים שדלפו. כל השאלונים הוחלפו בכל רמות הלימוד, שלוש יחידות,

חמש יחידות. התשתית לשאלונים היו שאלוני מועד ב' שהעבודה עליהם לא הושלמה, והיא הושלמה באותו לילה. היה גם צריך לתרגם לשפה הערבית באופן מהיר ביותר ולהיערך בצורה שונה, שהמשרד מעולם לא התנסה בה, בתוך 36 שעות מול 930 בתי-ספר תיכוניים, כאשר אין לנו דרך ההפצה המקובלת באמצעות בנק הדואר וכדומה, שמעבירים את הבחינות המוכנות והן כבר נמצאות שם.

פעלנו במהלך של הפצה אינטרנטית לבתי-הספר. יום לפני הבחינה, בכמה הופעות שהיו לי, אמרתי שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיהיו שיבושים במהלך ארגוני כל כך מקיף שבוצע בזמן כל כך קצר, ללא ניסיון קודם. ראינו כל מיני תסריטים. היתה היערכות אדירה של המערכת, מהרמה של המנכ"ל, מנהלי מחוזות,

מנהלי בתי-ספר. בין הדברים שחששנו מהם, למשל, שלא יספיקו בחלק מבתי-הספר, במסגרת זמן של שעה, לשכפל כמות כל כך גדולה של שאלונים, יש בתי-ספר תיכוניים מאוד גדולים. בסופו של דבר המערכת הצליחה לבצע את מה שהוגדר. כל התלמידים נבחנו. היה שיבוש אחד, למעשה, במשלוח הראשון של הבחינות הראשונות, ולא כל בתי-הספר קיבלו את הבחינה במועד, דהיינו ב-12:00. אנחנו הפעלנו שתי מערכות גיבוי: האחת באמצעות חברה חיצונית והשנייה באמצעות מנהלי המחוזות, ובמסגרת זמן של בין עשר ל-40 דקות הגיעו הבחינות

כל מה שקרה הוא שהזזנו את כל סדר-היום בשעה אחת. המשלוחים הבאים של הבחינות האחרות הגיעו בזמן, לא היה אתם שום קושי, כך שגם לא היתה בעיה מבחינת זמן הבחינה לאף תלמיד,

כל התלמידים ביצעו את הבחינה. הועלתה טענה, היו אלי כמה פניות של תלמידים והורים, שנגעה לקושי הבחינה, בעיקר לגבי שני שאלונים ספציפיים ברמה של ארבע וחמש יחידות. הודעתי, והודעתי את זה גם היום בוועדת החינוך, שהטענה הזאת תיבדק לאחר שנשלים את בדיקת המבחנים, נראה את ההתפלגות ותהיה לנו תשתית עובדתית מלאה,

כדי לקבל החלטות. לא הייתי מוכן, תחת לחץ, תודיעו עוד היום שיהיו הקלות, שיהיה פקטור, לא הייתי מוכן לקבל החלטה תחת לחץ כשאין בכך צורך. ההחלטה הראשונה היתה תחת לחץ, כי לא היה מנוס. ההחלטה השנייה תתקבל אחרי שתהיה תשתית עובדתית מלאה. אם אכן יוכח שהיתה רמת קושי חריגה, נדע כיצד לפעול, כפי שפעלנו, כדי שלא ייפגעו תלמידים. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שטוהר הבחינות הוא עיקרון שצריך לחזק אותו במעשים. עצם התלונה למשטרה, ואני רוצה לשבח את משטרת ישראל על פעולה מהירה ויעילה. היא עדיין לא סיימה את החקירה, אבל הייתי אומר שהיא פענחה את לב העניין. היא עדיין מתחקה אחרי שאלונים שנסחרו. אני חושב שיש בכך תרומה משמעותית, גם לקח חינוכי וגם הרתעה מהישנות של מקרים דומים, ואני מקווה שהדין ימוצה עם כל מי שעבר על החוק. כפי שנמסר היום על-ידי נציג המשטרה לוועדת החינוך, הם רואים בהחלט עבירות על החוק בפרשה. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהודות למנכ"ל המשרד, למנהלי המחוזות, למפקחים, למנהלי בתי-הספר, למורים, לראשי רשויות מקומיות ולמנהלי מחלקות חינוך בכל הארץ שביצעו מפעל אדיר בפרק זמן קצר, ואפשרו למערכת לעמוד בהחלטות הלא-פשוטות שנאלצנו לקבל בנסיבות האלה. שאלות נוספות לחבר הכנסת גנאים, ולאחר מכן, לחבר הכנסת נפאע. יושב-ראש הסנאט של צ'כיה כבר נמצא ביציע האורחים, ועוד מעט נקדם את פניו בברכה. כבוד השר, האמת שאני תמכתי ואני מחזק את ידי המשרד על הצעד שעשה, שלא להתקפל מול אלה שבמרמה, בגנבה ובהעתקה רוצים להפיץ את המבחן במתמטיקה. זה מעיד על הלך רוח מסוים שצריך לטפל בו מבחינה חינוכית. גם המסר שיצא, שאלה המואשמים הם מהמערכת, זה מסר מאוד קשה,

מאוד מזיק, וצריך לתקן גם את זה. שאלתי הנוספת היא כזאת: מבחן הבגרות במתמטיקה ובאנגלית, במתמטיקה הוא ארוך מאוד,

מלחיץ. למה תמיד מתחילים את המבחן הזה בצהריים או אחר-הצהריים? אנחנו מדברים במיוחד על מבחן שאורכו כחמש או שש שעות, ותלמידים שיש להם התאמות, שהם לקויי למידה, לפעמים נשארים עד השעה 21:30 או 22:00. למה לא להתחיל את זה בבוקר, במיוחד כאשר אנחנו מדברים על מבחן שכל בית-הספר משתתף בו, כ-80% מהתלמידים, ואין לימודים? למה לא להתחיל את זה בבוקר? חבר הכנסת נפאע,

תודה, כבודו. כבוד השר, שתי הערות.

אני שותף להערכה על הפעולה המהירה של המשרד במקרה הזה. הערה שנייה: ראיתי את כבודו בריאיון ב"מבט", ונדמה לי שכבודו אמר שם שהתלונה למשטרה הוגשה עוד בטרם פורסם העניין. נדמה לי שעכשיו שמעתי דברים הפוכים, כאילו שבעקבות הפרסום, בכל אופן, כבוד השר השיב על השאלה למעשה, אבל נדמה לי שהיא תשובה חלקית, כי למחרת היום שמעתי פקידה בכירה ממשרד החינוך,

אני לא זוכר את שמה, שאמרה דברים מפורשים בריאיון ביום רביעי, שאם יתברר שאכן היו קשיים בשאלות ובשאלונים, המשרד יפעל כדי לתת ציון מעבר, אבל למען הגילוי הנאות, היא אמרה שכל זה ייבחן אחרי שאנחנו נבדוק את התוצאות. השאלה שלי, ספציפית: אם אכן, אף שכבודו אמר עכשיו שלא נחליט מראש, אם יתברר, על-פי התוצאות, שאכן היו קשיים שכאלה, הפתרון יהיה ב"פיצוי" התלמידים על-ידי מתן ציון מעבר?

בבקשה, כבוד השר ישיב. תודה, אדוני היושב-ראש. לשאלתו הנוספת של חבר הכנסת מסעוד גנאים, אני שאלתי את השאלה הזאת את גורמי המקצוע, והתשובה היא: מועד א' מתבצע בשעות הצהריים, אחר-הצהריים והערב, ולא בשעות הבוקר. זה נובע מעצם קיומם של שני מועדי בחינות, כדבר שבזכות, במתמטיקה ובאנגלית, בדיוק בשני המקצועות האלה. עד לפני כמה שנים היה מועד אחד כדבר שבזכות.

לא זוכר בדיוק מתי, אבל פחות מעשר שנים בעצם נקבע הדבר שיש שני מועדים. לוח הבחינות מאוד צפוף, ולכן היה צורך לקיים את הבחינה בשלב שבו מתקיימים לימודים. הלימודים בבתי-הספר התיכוניים מתקיימים בשלב הזה, בי"ב לא, אבל בשכבות גיל אחרות בהחלט כן. לכן, ממצבור הנתונים האלה

אבל אני חייב לומר, בואו ניקח גם את הדברים כאן בפרופורציה, כי בסופו של דבר אנחנו בקיץ, ובקיץ החשכה היא מאוחרת. המבחן הפעם התארך בשעה נוספת, כפועל יוצא של מה שתיארתי, של העיכוב בקבלת השאלון הראשון בחלק מבתי-הספר. תמיד אפשר לבחון אפשרויות נוספות, אבל זה ההסבר. אגב, לגבי זמני המבחנים, למיטב הבנתי המבחנים הם יותר קצרים. יש פשוט שורה של מבחנים באותו יום, אבל למיטב הבנתי המבחנים לא אורכים שבע שעות, אלא הם הרבה יותר קצרים. לגבי השאלה של חבר הכנסת סעיד נפאע, אני חוזר ואומר את מה שאמרתי גם בערוץ הראשון וגם בוועדת החינוך היום: התלונה למשטרה נמסרה לפני הפרסום באותו ערב. הפרסום היה ב-21:00, אנחנו ידענו עליו בערך מ-20:00. התלונה הוגשה כבר אחר-הצהריים. התלונה הוגשה זמן קצר ביותר אחרי שהתקבלו כמה שיחות טלפון אנונימיות, המשטרה בינתיים פענחה כמה דברים, והמידע בהם נמסר למפמ"רית מתמטיקה. ההחלטה איך לבצע את הבחינה התקבלה באותו לילה, כי למעשה, היתה תלונה במשטרה, אבל אחר כך היינו צריכים להחליט מה לעשות: בכל זאת לקיים את הבחינה? אם לקיים אותה, איך? האם אפשר לדחות את המועד? עשינו את הבדיקות. ראינו, למשל, שאם נדחה את המועד תהיה צפיפות מאוד גדולה לתלמידים אחר כך, שלא תאפשר, או תקשה לפחות, או תכביד, על היכולת ללמוד למבחנים השונים. מה שאילץ אותנו, אנחנו שקלנו לעשות עוד כמה בדיקות ולקבל את ההחלטה בבוקר, אבל לנוכח הפרסום, מה שהשתנה הוא לוח הזמנים לקבלת ההחלטה איך תתבצע הבחינה, מכיוון שלא היה אפשר, ברגע שהתחילו סימני שאלה אם בכלל הבחינה תתקיים, בעקבות אותו פרסום תקשורתי, לא היה אפשר להגיד: אולי תתקיים בחינה, התלמידים זכאים לוודאות, הם ממילא נמצאים בסוג של מתח לפני הבחינה. זה חייב קבלת החלטה מהירה באותו לילה, והיא התקבלה פחות או יותר בשעה 23:00. לגבי השאלה השנייה שהצגת, אני חוזר ואומר: ההחלטות תתקבלנה בתום הבדיקה, אחרי שתהיה לנו תשתית עובדתית מלאה ושלמה. אם אכן נגיע למסקנה שהיתה רמת קושי חריגה בשאלון כזה או בשאלון אחר, נדע איך לפעול כדי למנוע פגיעה בתלמידים. תודה לשר החינוך. גבירותי ורבותי, השרים וחברי הכנסת, ראש הממשלה גם הוא ייכנס בעוד דקות כדי לתת כבוד לאורחינו. אדוני, נשיא הפרלמנט של הרפובליקה של צ'כיה, ד"ר סובוטקה פרמיסל, חברי הסנאט וחברי המשלחת המכובדת, שגריר הרפובליקה של צ'כיה בארץ, מר טומאש פויאר, שרים, חברי כנסת, אורחים נכבדים, יש לנו הכבוד לארח היום את נשיא הסנאט של הרפובליקה הצ'כית, שהוא גם רופא במקצועו, ומכהן בתפקיד מאז 2004. ברוך הבא, אדוני, לכנסת ישראל, משכנה של הדמוקרטיה הישראלית, ולירושלים, בירת מדינת ישראל.

כפיים) אדוני, נשיא הסנאט, היחסים החמים בין ישראל וצ'כיה הם מן המפורסמים שאינם זקוקים לראיה. יחסי הקרבה הללו חולשים על פני דורות. ראשיתם ביחס החם של העם בצ'כיה כלפי תושביה היהודים שהשתלבו היטב בכל רובדי החברה והעשייה בארצכם, ואף הצמיחו מתוכם דמויות מופת יהודיות, המשכם בהבעת הזדהות עם העם היהודי של מנהיגה הראשון של צ'כיה, תומס מסריק, שהיה ידיד גדול של ישראל ואף ביקר בה, וכמובן, בשיתוף הפעולה ההדוק המתקיים כיום בין המדינות, במיוחד מאז זכתה צ'כיה לעצמאות מחודשת לפני 20 שנה, עם "מהפכת הקטיפה" המופלאה שהתחוללה בה, בפראג בפרט ובצ'כיה כולה. שיתוף הפעולה הזה מתבטא, בין השאר, בתחומי הסחר והביטחון, וכמובן בתיירות. הישראלים הרי כל כך אוהבים את פראג, ולא פחות מ-200,000 מהם פוקדים אותה מדי שנה. מכובדי, מכובדי, חברי הסנאט של הרפובליקה של צ'כיה, הסופר היהודי בן ארצכם, פרנץ קפקא, טען כי שני החטאים המרכזיים של האדם, שמהם נובעים כל החטאים האחרים, הם חוסר סבלנות ועצלנות. העם היהודי והעם הצ'כי ידעו, ברגעי האמת, שלא ליפול למלכודת החטאים הללו. התהפוכות שעברה מדינתכם, והתעקשותו של העם הצ'כי לזכות בחירותו, הוכיחו סבלנות אין קץ ומוטיבציה אדירה. מאבקיה של צ'כיה היו השראה למדינות רבות בגוש הקומוניסטי לשעבר, שמימשו את שאיפתן לחיים עצמאיים, חופשיים מעול ומאיום מתמיד. אדוני הנכבד, נשיא הסנאט, גם אנחנו, הישראלים, ניחנים באורך רוח ולהט. תכונות אלו היו מנת חלקנו לאורך השנים שבהן ריכזנו מאמץ לשוב ולכונן כאן מדינה עצמאית,

מאז כינונה של ישראל לא זכינו ולו ליום אחד של השלמה מצד אויבינו, בהם כאלה החולקים אתנו גבולות. בעיני רבות מהמדינות הסובבות אותנו, האוכלוסיות הסובבות אותנו, נותרה ישראל נטע זר במרחב המזרח-תיכוני. הזיקה העמוקה, התנ"כית, שלנו אל הארץ הזאת, והלגיטימציה הבין-לאומית שזכינו לה עם הקמת מדינתנו, לא שינו דבר בתודעתם. בליבוי ארגוני טרור, הניזונים מתורת האסלאם הג'יהאדי, הולך השיח הפונדמנטליסטי ומבקש להשתלט על המרחב הבין-מדינתי, בעידודו הקולני של שליט אירן אחמדינג'אד. לצערנו, ההסתה הפרועה נגד ישראל קונה לה אחיזה בעולם, והוכחה כואבת לכך קיבלנו השבוע מול חוף ימה של עזה, קבוצת אנשים משולהבת ואלימה הסתתרה תחת אצטלה של שלום וביקשה להתגרות בישראל באמצעות חדירה לא מורשית דרך הים. היתה זאת התקפה מכוונת, שמטרתה אחת: פרובוקציה אלימה. מי שהצטייד מראש באלות ובסכינים ופתח בהתקפה אכזרית מתוכננת שהעמידה בסכנת חיים ממשית את כוחות הביטחון שלנו, איננו רשאי להעמיד פני קורבן, להפוך את התמונה על ראשה ולבקש את רחמי העולם כולו. אדוני, ידידנו נשיא הסנאט, אין דבר יותר אבסורדי ומופרך מאשר משט שלום שכזה, שכל-כולו שנאה ואלימות. מעשה כזה הוא המשך ישיר למסע ההסתה הפרוע והשקרי נגד ישראל. חשוב להבהיר: המצור על רצועת-עזה הוא חלק ממהלך הכרחי שבו ישראל ומצרים עושות מאמץ למנוע הברחות נשק ותחמושת שיסכנו את ישראל ואת יציבות האזור. המצור לא נועד לדכא אוכלוסייה אזרחית. ישראל מאפשרת דרך קבע מעבר סחורות וכל סיוע הומניטרי, אפשרות שהוצעה גם לאנשי המשט אך נדחתה על-ידם. היא נדחתה, פשוט משום שלא סיוע הומניטרי עמד לנגד עיניהם, אלא חרחור מלחמה ופגיעה בישראלים. ישראל לא יכולה היתה ליטול סיכונים, שמא התוקפים הללו נושאים עמם גם אמצעי חבלה שעלולים היו להביא לאסון. אין מדינה ריבונית בעולם שהיתה מאפשרת מתקפה פרועה כזאת על שטחה ופגיעה בביטחונה. מכובדי, יושב-ראש הסנאט, גם ראש הממשלה מצא לנכון להביע את הערכתו בפניך על-ידי נוכחותו כאן באולם בזמן קבלת הפנים, האירוע הזה הוא רק חלק ממערכה רחבה פי כמה של המבקשים לתמוך בטרור בכסות מזויפת של מטרות הומניטריות. אולם, במקום קואליציה נגדית, חוצת מדינות ויבשות, מדינות העולם אפילו אינן מתנערות מן הגורמים הללו. בהקשר הזה בולטת לטובה עמדתה הברורה של צ'כיה, שעמדה לצד ישראל, בין היתר, בעת כהונתה כנשיאת האיחוד האירופי, בתקופת מבצע "עופרת יצוקה", שאליו נאלצנו לצאת כדי להגן על הדרום מפני התקפות טילים בלתי פוסקות. גם הפעם נמנעה צ'כיה מלהצטרף אל המזדרזים לגנות טרם הכרת העובדות לאשורן. אנו מבקשים להביא,

את הערכתנו הרבה על העמדה החד-משמעית שאתה מגלה, באופן אישי, כנגד כל גילוי של שנאה ואנטישמיות בכל פורום העוסק בכך, בין היתר בעת ציון יום השואה בסנאט הצ'כי. הדברים שאמרת שם לגבי הלקחים והסכנות האורבות לעולם החופשי, הם מבחינתנו קרן אור בתוך הקדרות הגדולה שאנחנו חוששים כי היא מכסה את פני שמינו ופני העולם כולו. ואף-על-פי-כן, כמו קאטו הזקן, שלא נואש מלשוב על קריאותיו, לא נחדל מלהזהיר כי מי שעוצם את עיניו היום לא למד דבר מפעמוני האזהרה שצלצלו בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת, והעלו את השלטון הנאצי לא מעט בזכות האדישות, התמימות וההיתממות של מדינות רבות. מכובדי, ישראל כוננה מדינה משגשגת שהיא גם דמוקרטיה למופת.

בפרלמנט שלפניך, חברים בני הדתות כולם, הזוכים לשוויון זכויות אזרחי ולחופש ביטוי מלא. ישראל תוסיף לעמוד על אופיה הייחודי כדמוקרטיה המכבדת את זכות המיעוטים שבה, ובה בשעה כמדינה יהודית מובהקת שקמה על יסוד הזיקה העמוקה של העם היהודי אל הארץ ואל המורשת שלו. אדוני נשיא הפרלמנט הצ'כי,

ברוך אתה בבואך וברוך תהיה בצאתך. תודה רבה. (מחיאות כפיים) רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, שכן כך נוהגים, כמובן, גם בסנאט הצ'כי. אנחנו עוברים להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון, איסור לתקן או לשקם כלי רכב שנגרם לו נזק של 50% לפחות), התש"ע 2010. יציג, בהנמקה מהמקום, חבר הכנסת אמנון כהן. זה במכסה או לא במכסה? חבר הכנסת כהן יעלה. בטח במכסה. זה חוק חשוב. אני אעשה את זה בקצרה.

בסדר גמור, הוא הראשון. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כבוד ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, כולנו מכירים את המושג "נזק טוטלי" ובעברית צחה: "אובדן מוחלט" לגבי רכב שהיה מעורב בתאונה קשה, ולאלה שעדיין לא מכירים את המושג, משמעותו: רכב שהיה מעורב בתאונה קשה ונגרם לו נזק בשיעור של מעל 60%, חברת הביטוח מפצה את המבוטח בערכו המלא של הרכב, דבר המחייב להפקיד את הרשיונות במשרד הרישוי ולהעביר את שרידי הרכב לפירוק בלבד. פעולה זו מניבה לחברת הביטוח תמורה נמוכה יחסית, רווח של כ-5% עבור מכירת שרידי הרכב לסוחר לצורכי פירוק. אך יש גם מושג שלא כולם מכירים, והוא נקרא "אובדן להלכה". מה משמעותו של מושג זה? מדובר ברכב שניזוק באופן קשה, בטווח שנע בין 50% ל-60% מערך הרכב. בעל הרכב גם כאן מקבל את שווי הרכב,

הרכב לא נשלח לפירוק אלא נשלח לתיקון. תוצאותיו של התיקון אינן הולמות את רמת הבטיחות, אך הרכב הזה נמכר על-ידי סוחרי הרכב לצרכן שלא מודע כלל לקרות התאונה הקשה ולליקויי הבטיחות הקיימים ברכב. כפי שנתבקשתי, אני מקצר ואומר שמצד אחד יש פה ההיבט הבטיחותי שצריכים לטפל בו, והנושא השני הוא ההיבט הצרכני. לכן אני ביקשתי בהצעת החוק להגדיל את האחוזים, ולא לאפשר לשמאים להנמיך את האחוזים של הפגיעה ברכב על מנת שבסופו של התהליך רכב שהוא לא תקין ולא טוב יחזור לכביש ויסכן את האזרחים. אני תיאמתי עם ועדת השרים לענייני חקיקה שאני אתאם אתם בהמשך את הפעילות בחקיקה בוועדה. אני מאוד מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה רבה. השר יצחק כהן, סגן שר האוצר, יביע את עמדתה של הממשלה, ואחר כך, אם לא יהיה מישהו מחברי הכנסת שיתנגד, כי נדמה לי שהממשלה מסכימה, אנחנו נעבור להצבעה. בעוד כעשרה רגעים, בין החוק השני לחוק השלישי, אנחנו נקיים איזו דקת התייחדות עם חבר הכנסת לובה אליאב, איש האשכולות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

איסור לתקן או לשקם כלי רכב שנגרם לו נזק של 50% לפחות), של ידידי חבר הכנסת הרב אמנון כהן: בהצעת החוק מוצע לבטל את הסדרי הביטוח הנוגעים לפיצוי בעל רכב בשל מקרה ביטוח שהסתיים במצב אובדן גמור לרכב, כפי שנהוג בפרקטיקה היום על-פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי). ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעות החוק, בכפוף לתיאום עם משרדי האוצר, התחבורה והמשפטים. אדוני, אני הבנתי שזה מקובל על חבר הכנסת המציע.

אני אשאל אותו. אדוני יביע את עמדת הממשלה. תודה לסגן שר האוצר, השר יצחק כהן. חבר הכנסת אמנון כהן, האם אדוני מסכים להתניית הממשלה? שמה? אתה לא שמעת? חשבתי שהשר משיב לך. אדוני יסביר לו. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק של כבודו בכפוף לתיאום עם משרדי האוצר, התחבורה והמשפטים.

אדוני מתחייב לתאם עם שלושת המשרדים.

בדרך כלל לוקח ארבע קדנציות לתאם עם משרד אחד. פירושו של דבר שבתוך 12 קדנציות תתאם עם כל המשרדים. בכישוריו של סגן שר האוצר, אתה אומר שאתה סומך על עצמך ועל הכנסת. רבותי, אין מתנגדים, לכן אנחנו עוברים להצבעה. רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

איסור לתקן או לשקם כלי רכב שנגרם לו נזק של 50% לפחות) מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון, איסור לתקן או לשקם כלי רכב שנגרם לו נזק של 50% לפחות), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 38, אין מתנגדים ואין נמנעים.

הוא הטביע את חותמו על ההוויה הישראלית בשורה של תחומים ייחודיים, והיה מאבני היסוד של הציונות בת זמננו. לובה שירת ב"הגנה" ובצבא הבריטי. את עיקר מרצו הקדיש לפעילות למען קליטת עלייה והתיישבות בנגב. בשנות ה-50 היה ממקימי ההתיישבות בחבל לכיש. הוא פיקד על הצלת יהודי פורט-סעיד, עמד בראש צוות ההקמה של העיר ערד, ולפני 23 שנים החל בהקמת כפר-הנוער בניצנה. לובה ראה בעיסוק הציבורי שליחות אמיתית. בשנות ה-50 וה-60 הוא שימש מזכיר ראשון, יחד עם רעייתו, בשגרירות ישראל במוסקבה, ולאחר מכן נבחר לכנסת: מן הכנסת השישית בשנת 1965, הוא כיהן במשך כמעט ארבע קדנציות, ושב לכנסת ה-12 בשנת 1988. הוא שימש סגן שר המסחר והתעשייה וסגן השר לקליטת העלייה. למרות חילוקי הדעות העמוקים ששררו בינינו, עבורי לובה אליאב הוא מופת לאדם הדבק באמונותיו ובעקרונותיו, לאיש אשר נכון באמת ובתמים לשלם מחירים כבדים, אישיים ופוליטיים, כדי שלא לסטות כמלוא הנימה מעמדותיו. הוא ייזכר בדברי ימי ישראל המתחדשת כציוני דגול ואיש אמת. אנחנו מוסרים את תנחומינו לרעייתו, לבתו ולבנו, ומקווים שרק ינוחמו עם שאר אבלי ציון וירושלים. יהי זכרו ברוך. אם נתבקש לכך, נקיים ישיבת אבל מיוחדת בתום החודש, ואז יוכלו כמה מהחברים שהכירו אותו והוקירו אותו באופן אישי, וגם ראש הממשלה, לומר דברים לזכרו של האיש. אני מאוד מודה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום.

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון, פרסום תמונתו של נפגע), של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני. ינמק חבר הכנסת מקלב. הנימוק הוא בהנמקה מהמקום, שכן הממשלה מסכימה.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, חברי השרים, חברי הכנסת, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש, הצעת חוק זו שלי ושל חבר הכנסת משה גפני, באה להגן על פרטיותו של האדם במיוחד בזמן שהוא נפגע, נפגע בפיגוע, נפגע בתאונת דרכים. הבעת פניו לפעמים יכולה באמת להוסיף לתמונה ואולי לשקף את האירוע, אבל התמונה והבעת פנים, בין שהוא מדמם, בין שבגדיו נקרעו, בין שכל גופו פצוע, בין שהבעת פניו מביעה הלם או פחד, הדבר הזה נשאר חרוט גם אצלו וגם אצל בני משפחתו. לאחר מכן תמונה זו מתפרסמת ומתנוססת בעיתונים ובירחונים לתקופות ארוכות. דבר זה גם פוגע בו, חוץ מהסבל הגופני, גם סבל נפשי, גם אולי אפילו קצת מאט את הריפוי שלו. אנחנו מבינים וכולנו יודעים שיש עניין של חופש, ובאמת חשוב מאוד, לפעמים תמונות כאלה אולי אפילו גם מועילות להסברה. אבל זה לא יכול להיות על חשבון האדם הפרטי והאסוציאציות שהוא היה שם, כשהוא פגוע, ובכל ההבעות וגם בצורת הגוף שלו ובצורת התמונה, שאנחנו מרשים לעצמנו לפרסם את זה בכל מצב שהוא. חוק זה בא למנוע את זה ולהגביל את פרסום תמונתו של אדם במצבים כאלה.

ישיב שר המשפטים, יעלה ויבוא ויביע את עמדת הממשלה. אם הממשלה מסכימה ולא יהיו מתנגדים מבין חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה מייד. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק מבקשת לתקן את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, ולקבוע כי פרסום תמונתו של אדם שנהרג או נפצע ממקום אירוע הפגיעה, בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה, ללא אישור בכתב ממנו או מבן משפחתו מדרגת קרבה ראשונה, מהווה פגיעה בפרטיות. מטרתה של הצעת החוק היא להתמודד עם פרסום בתקשורת של תמונות מזירות אירוע של נפגעים המצויים במצב פיזי ונפשי קשה, פרסום הפוגע בצנעת הפרט של הנפגע ובבני משפחתו. אנו סבורים כי אף שבכל הנוגע לפרסום תמונתו של אדם שנפצע הרי ככלל הדין הקיים מסדיר את המוצע בהצעת החוק, ראוי לבחון את הדרך הראויה להגן מפני פגיעה הכרוכה בפרסום תמונתו של אדם שנהרג בנסיבות שתוארו, בשים לב גם לפגיעה האפשרית בחופש העיתונות ובחופש הביטוי. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת בהצעת החוק, וזאת בתנאי שהנוסח בכל שלבי החקיקה יתואם עמה.

תודה. האם חבר הכנסת מקלב מסכים להודעתה של הממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי בדבריו של שר המשפטים?

ובכן, יש הסכמה של הממשלה ואין מתנגד מחברי הכנסת. אנחנו נצביע. מי בעד הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון,

מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון, פרסום תמונתו של נפגע),

מוקדם בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 35 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון, פרסום תמונתו של נפגע), שיצאה מתחת ידיהם של חבר הכנסת מקלב וחבר הכנסת גפני, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט, על מנת להכינה לקריאה ראשונה. אחרי קריאה שלישית אני אאפשר לך להודות.

חנייה בתמרור המתיר חנייה לנכים) מתייחסת לתופעה חדשה ומקוממת הנפוצה לאחרונה ברשויות מקומיות בישראל. הרשויות המקומיות מציבות תמרור המגביל את הקצאתו של מקום החנייה לנכה לשעות מסוימות בלבד. השעות הן בדרך כלל שעות עבודה מקובלות, ולאחר השעות האלה מקום החנייה שהוקצה לנכה מותר לכל רכב, גם למי שאינו נכה. כנראה זו תוצאה ממצוקת חנייה, אבל הנושא עצמו כאוב מאחר שכך מוקטן באופן אוטומטי מקום החנייה לנכים. רוב המקומות האלה הם מקומות שבלילות או בערבים הם מקומות בילוי, וזה מונע מאנשים עם מוגבלויות ובעלי תו חנייה כדין לחנות במקומות חנייה, כי אין מקומות חנייה לנכים. לאור זאת, אני מבקש להגיש את הצעת החוק שתאסור את הגבלת שעות החנייה במקומות ציבוריים ומניעת נכים בעלי תו חנייה, שבסופו של יום נשארים נכים גם לאחר שעות העבודה, לצערנו, הם לא קמים מכיסאות הגלגלים שלהם, לצערנו, למנוע מהרשויות לקיים את התופעה החד-צדדית והחמורה הזאת. הנושא הזה קיבל לאחרונה כיסוי תקשורתי מאוד רחב, על-ידי השדר גבי גזית, דבר שבהחלט יקדם גם ברמה הציבורית את הנושא הזה. אני אודה לחברי הכנסת אם יתמכו בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת מוץ מטלון, שבאמת גם מייצג את האוכלוסייה בצורה מעוררת כבוד. כבוד שר התחבורה יעלה וישיב ויפרט את עמדת הממשלה, ואם הוא מסכים לחוק, ואם לא יהיו התנגדויות, נצביע מייד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מדובר בחוק

חוק שהגיש חבר הכנסת מטלון, חוק שנועד לתכלית חשובה, להסיר מגבלה על שעות חנייה שקיימת היום בתמרורים במקומות ששמורים לנכים. מדובר כאן בהורדת ההגבלה על שעות חנייה של רכב נכה במקומות חנייה לנכים. איסור ההגבלה של שעות החנייה יאפשר לרכבים של נכים, יאפשר לציבור הנכים המחזיקים ברשיון נהיגה, ובאישור, להחנות את רכבם במקום המיועד לחניית רכב נכה ללא כל מגבלת זמן. מטרת הצעת החוק להיטיב עם אוכלוסיית הנכים במציאת מקום חנייה קרוב לאתרי הבילוי והמסחר ללא הגבלת זמן. עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק. אני חייב לציין שכששוחחתי עם חבר הכנסת מטלון עוד קודם לדיון בוועדת השרים, נדברנו לקיים תיאום לגבי מקומות מסוימים, שבהם אכן יש להסיר את המגבלה הזאת. יש מקומות שלא יהיה צורך להסיר, שהם קשורים יותר לשעות העבודה, ויש אותם מקומות שגם נכים, כמו כל האוכלוסייה, רוצים להגיע אליהם, וכדי שיתאפשר להם לחנות, כמו במקומות הבילוי ומקומות המסחר, יהיה צורך אכן להסיר את אותה מגבלה. כך שבתיאום הזה בהחלט הממשלה תומכת בקידום הצעת החוק.

חבר הכנסת מטלון, האם אתה מסכים להתניות השר?

תודה רבה. רבותי, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. אני מאפשר לשר להגיע למקומו. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור הגבלת שעות חנייה בתמרור המתיר חנייה לנכים), התש"ע 2010, קריאה טרומית, נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור הגבלת שעות חנייה בתמרור המתיר חנייה לנכים), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדת הכלכלה נתקבלה. 45 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור הגבלת שעות חנייה בתמרור המתיר חנייה לנכים), של חבר הכנסת מוץ מטלון, עברה בקריאה טרומית ותעבור לוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה ראשונה.

רבותי, אנחנו עוברים לחלק הבא

הבזק פה בכנסת החתמתי כמה חברי כנסת שעמדו לרשותי כדי שנוכל להגיש את הצעת החוק הזאת במהירות. השר מרידור וחברי היקר חבר הכנסת אורון, אתם מתחת לבמה.

כיוון שמדובר בנפשות מצאנו לנכון להגיש את החוק,

במהירות האפשרית. לכן החתמתי רק כעשרה חברי כנסת. חתומים אתי על הצעת החוק חברי הכנסת מהקואליציה יריב לוין ואברהם מיכאלי, ואליהם הצטרפו אורי אריאל, אורי מקלב, נסים זאב, חיים אמסלם, יצחק וקנין, דוד אזולאי, אורי אורבך, פניה קירשנבאום ודני דנון. כולם רואים שרובם חברי כנסת של הקואליציה. החוק בעצם אומר דבר מאוד אמיתי, הוא נוגע לכולנו, חברי הכנסת, על היכולת שלנו כבית-המחוקקים, כאנשים שנבחרו לבצע את הדברים המוטלים עלינו בעקבות בחירתנו כרשות מחוקקת, ונוגעת ביסוד השפיטה, ואומרת כך: על אף האמור בסעיפים קטנים, בית-המשפט בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק לא ייתן צווים בעניינים ביטחוניים הקשורים באופן ישיר לחיי אדם. סוגי הצווים ייקבעו בחוק. ואני פירטתי, והסברנו: "בעניינים ביטחוניים הקשורים באופן ישיר לחיי אדם, לא ייתן בית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים או לאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על-פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין, ואולם רשאי הוא להצהיר שהמעשה או ההימנעות מעשות מעשה אינם כדין". כתבנו בדברי ההסבר שרשויות מדינה השונות המופקדות על ביטחון המדינה ואזרחיה אינן רק בעלות הידע הגדול ביותר, כבוד היושב-ראש, בעניינים אלו, אלא גם נושאות באחריות הישירה לתוצאות פעולותיהן. ההחלטות של רשויות אלה נובעות מהידע הרב שהצטבר אצלן ומושפעות מהידיעה שבעקבות החלטה לא נכונה קצינים,

שוטרים, ראשי ערים וכדומה, כולל שרים, ייתנו את הדין.

רשויות אלו ישאפו לביטחון המדינה ואזרחיה ולצמצום סכנות הפגיעה באזרחי המדינה. שופטי בית-המשפט העליון,

הם בעלי ידע משפטי רב, ואף מרימים את דגל המוסר, אך הם חסרים את הידע המקצועי הנרחב, בעיקר בענייני ביטחון, ובעיקר את שיקול הדעת של הנושאים באחריות הישירה. עקב כך, ייתכן שפסיקת שופטי בית-המשפט הגבוה לצדק תהיה אומנם חוקית ומוסרית, אך תפגע בביטחון המדינה או תגרום לסיכון חיים.

לא ייתכן ששופטי בית-המשפט הגבוה לצדק לא יוכלו לחוות דעתם גם בנושאים אלו. אם בית-המשפט יקבע שנוכחותו של חבר כנסת מסוים בחומש היא פגיעה בביטחון המדינה, או שצה"ל יאמר שמציאותם של אזרחים ישראלים בחומש מהווה סכנה לביטחון המדינה, ובית-המשפט הגבוה לצדק יבוא ויאמר: אנחנו חושבים שהצבא טועה, אתה צריך להבין שהחוק שאתה מוציא פה, שמתייחס לחוק השפיטה, לא יחול כאשר מדובר בפגיעה בזכויות האזרח. רבותי, פה צריך לעשות את חוק-יסוד: החקיקה, קודם כול, שבו ייקבעו התחומים. אתה פה אומר דבר שלאחר מכן אתה עלול לבוא ולומר כאן בבית שבית-המשפט הגבוה לצדק הושיט סעד, בצדק, בעניין שבו הצבא מנצל לרעה את ההשקפה האומרת שהוא מבין בביטחון, והוא ניצל לרעה את הדבר הזה כדי להגביל יהודים מלהסתובב בארץ-ישראל, למשל. זאת אומרת, מדובר פה בדברים שכאשר אתה בא ואומר: הם לא יתערבו משום שהם לא מבינים, אתה יוצר מצב שבו אתה יכול להגביל הרבה אנשים שאני חפץ ביקרם. זאת אומרת, אתה מונע ממני אפשרות. בית-המשפט, אתם צריכים להבין, הוא הקובע על-פי החוק. הבנתי את שאלתו של כבוד היושב-ראש, צריך שיבוא בית-המשפט וישמע.

בכוונה אני לא אמרתי, יכול להיות חבר כנסת בעל דעה מסוימת שיבוא וינסה להתמודד עם כך, נאמר שצה"ל נושא את שם הביטחון לשווא,

חלילה, אבל למשל. אני אמרתי: יכול לומר חבר כנסת על דעתו, אם דעתו הפוליטית היא כזאת או אחרת, כחבר הכנסת, כמחוקק,

לא, אזרח. אזרח, לא חבר כנסת.

ולהתמודד עם השאלות. עדיין צה"ל, מערכת הביטחון היא מקבלת ההכרעות והיא זו שתהיה האחרונה שתקבע את האמת, את האמת שלפחות לדעתה כך הדברים צריכים להיעשות. אם אני אחליט מחר להתמודד עם זה, דעתי יכולה להישמע באופן פוליטי, באופן אזרחי. זה לא בהכרח האמת. בית-המשפט הגבוה לצדק מגיש סעד לאזרח שטוען שהשלטון מנצל את סמכותו לרעה. לא תמיד זה הולך לצד אחד. לפעמים זה יכול ללכת, לפעמים, גם לצד אחר. על זה אני כתבתי, ואם ירשה לי כבודו, אתן לך את כל הדקות. אני רק רוצה להוסיף ולומר בדברי ההסבר, ואני אומר דברים לא קלים, בנושאים שקשורים לאחריות של הכוח שיש לבית-המשפט העליון, בשונה, כבוד היושב-ראש, מהכוח שיש לאזרח הקטן, או למי שמתמודד מול צבא ענק, כי יש לבית-המשפט העליון כוח החלטתי, שיפוטי ומעשי בעניינים רבים שלנו, האזרחים, אפילו אם אנחנו חברי כנסת,

אני רק רוצה לקרוא כמה דברים שכתבתי, ברשותו, ואני אומר את הדברים יותר בהרחבה: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך.

זה לא אתה כתבת. אני מצטט. ידעתי שאתה יודע שזה מצוטט, וכל בר-בי-רב שלמד בבית-ספר יודע שהדברים הם מצוטטים. ערך המשפט הוא ערך עליון בתורת ישראל. חז"ל הזהירו אותנו מאוד עד כמה חשובה הנהגתם של דיינים בישראל: תניא רבי יוסי בן אלישע אומר, זה גמרא, "אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צאו ובדקו בדייני ישראל". עד כדי כך הקפידו על הנושא של הבדיקה בדייני ישראל,

השר מרידור, "שבאה לעולם, לא באה אלא בשביל דייני ישראל". ועל זה אנו מתפללים: "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה והסר ממנו יגון ואנחה" שופטים שהמשפט העברי יהיה נר לרגליהם, כך גם חפץ שר המשפטים הנוכחי. במדינת ישראל אנו עדים לתהליך התהוות משפט הצדק, ולדאבוננו, דרך ארוכה לפנינו. בית-המשפט העליון, בשבתו כבית-הדין הגבוה לצדק, נועד להיות המשענת האנושית האחרונה, ופה אני חוזר על דברים שכבודו אמר, לאזרח, ולהגן על זכויותיו, בעיקר על זכותו לחיות, על זכותו של האזרח לחיות. לצערנו, אני אומר פה את דעתי, הורגלנו בשנים האחרונות לכך שבית-המשפט העליון הפך להיות שרביט הזהב של חבורות אנרכיסטים ושמאל קיצוני המשבשים את חיינו וריבונותו. אני אומר את דעתי. ביקורת, ביקורת לגיטימית. אני לא אומר לך שמה שאמרת, אתה חייב לחזור בך. אני רק מציע לשקול. אני הייתי כועס מאוד, חבר הכנסת כץ, אם בית-המשפט היה אומר דברים דומים על הכנסת. כועס מאוד, משום שכאן יש איזו חריגה נוראית מסמכות הרשויות, כל אחת לעסוק בתחומה. הרי כתוב: המלך המשפט, באין מליץ יושר מול מגיד פשע המלך המשפט, כלומר אנחנו, יש דברים שאנחנו יכולים לבקר, אני רוצה לומר את דעתי. מותר לך. רק הערתי. לא, אני לא חוזר בי מהדברים, אני רוצה להמשיך. רבותי, אין פה אמירה שהיא לא פרלמנטרית.

הוא אומר, זאת דעתו. אני רק מציע שנכבד, הרשויות, אחת את השנייה. אני דורש מאוד מבית-המשפט העליון לכבד את הרשות המחוקקת, נציגתו הבלעדית של הריבון, שהוא הציבור. עם זה, בהחלט יכולים לפרש, יכולים לומר, יכולים לחשוב. אנחנו בכנסת, כשמחוקקים חוקים, כאן השאלה, האם יכול בית-המשפט על-פי השקפת עולם שונה, לשנות את מחשבת רוב חברי הכנסת, כאשר הם מחוקקים? זאת שאלה רצינית, שצריכה להיות נדונה בהקדם האפשרי, אם לא תהיה לנו חוקה בחוק-יסוד: החקיקה, אבל כמובן, מותר לך, ואתה יכול להמשיך. תודה. כדאי לכם לשמוע, כי הדברים עוד יהיו יותר קשים. התרגלנו לכך שבית-המשפט העליון משמש זרוע ארוכה וקרש הצלה לגופים קיקיוניים הנאבקים בדמותה היהודית והחופשית של מדינת ישראל וביטחונה. רבים סבורים כי לשופטי בג"ץ, המשבטים איש את רעהו זה שנים, ונטייתם הפוליטית ידועה, לצערי הרב, להחזיר את מדינת ישראל לגבולות 67' בכל מחיר, גם במחיר החלשתה עד כדי סכנה לקיומה. ולענייננו שלנו, יש דוגמאות רבות לכך שבית-המשפט העליון בשנים האחרונות בשבתו כבג"ץ מנע מכוחות הביטחון להגן על המדינה והביא בהחלטותיו לתוצאות קשות לחיילינו ולאזרחינו. די אם נזכיר את הטבח האכזרי מלפני שש שנים שבוצע על-ידי מחבלים,

בטלי חטואל, השם ייקום דמה, שהיתה בחודש התשיעי להריונה, ובארבע בנותיה, השם ייקום דמן. הטבח נעשה בחסות מבנים, אני מזכיר את זה לרמטכ"ל לשעבר, בוגי יעלון, בפאתי ח'אן-יונס, אשר בג"ץ סירב להתיר לצה"ל להרוס אותם למרות

בג"ץ 4372/04, צאבר מחמד אבו דאייר ואחרים נגד מפקד כוחות צה"ל ברצועת-עזה. הרמטכ"ל דאז, משה בוגי יעלון, אמר במקום הרצח: יש פה בפרוזדור כיסופים בתים קרובים לציר, שאנחנו מטעמי ביטחון שקלנו וגם רצינו להזיז אותם ולפצות את התושבים, אולם הדבר לא אושר לנו במערכת המשפטית. מה קרה אחרי זה כולנו יודעים. חוק זה שאנו מציעים היום, חבר הכנסת יריב לוין, יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אברהם מיכאלי ואנוכי עם קבוצת חברי כנסת נוספת מכמה וכמה סיעות, נועד לבצר את מעמדה של הרשות השופטת כערכאה החשובה ביותר, שתייצג את המרחב המוסרי והערכי של העם היהודי ותימנע מלפגוע בביטחון המדינה ואזרחיה ובזכותם הבסיסית לחיות. אנו, חברי הכנסת החתומים על חוק זה, מציעים בזה שבית-המשפט הגבוה לצדק לא יוכל לתת צווים בעניינים ביטחוניים, הנוגעים באופן מובהק בחיי אדם, אך יוכל גם יוכל לחוות את דעתו בנדון ולהמליץ את המלצותיו לדרג המדיני. אדוני היושב-ראש, לא ייתכן שבג"ץ יקבע בעניינים שהוא איננו אמון עליהם, אינו בקי בהם ואינו נושא באחריות לכשליו, כגון נושאים ביטחוניים. לחברי כנסת רבים,

בטן מלאה על בית-המשפט העליון, שחורג עוד ועוד מסמכותו, ומרחיק עצמו מן העם ומן המוסר והערכים היהודיים. אני מבקש לאמץ את דבריו של השופט בדימוס חשין, שאמר לפני כמה חודשים בוועדת החינוך של הכנסת, שמסביבנו נראות תופעות, הוא כמובן לא התכוון לעצמו, אבל הוא אמר את הדברים, הולכות וגוברות של מיעוט השולט ברוב. סבורני שזהו ניסוח מדויק של הבעייתיות שעולה מהתנהלותו של בית-המשפט העליון, אין ספק שמיעוט קטן ושולי, שבכנסת ישראל יש לו נציגות של 2% אולי בלבד, ישתלט על בג"ץ ועל מהות חיינו. בית-המשפט העליון הינו גוף מכובד, שהעם נותן לו כוח לשפוט אותו, אולם בשנים האחרונות, כבוד היושב-ראש, מורגשת בבית-המשפט העליון אגרסיביות וכמעט דיקטטורה שיפוטית, המכונה "אקטיביזם שיפוטי", שהגיעה לשיא בימי שלטונו של השופט אהרן ברק וממשיכה בימי שלטונה של השופטת דורית בייניש. מובלטת תכונה של שליחת זרועות על-ידי השופטת גם אל בית-המחוקקים עצמו, הרשות המחוקקת, כנסת ישראל. כנגד אקטיביזם חוקתי דרוש אקטיביזם חקיקתי,

אקטיביזם חקיקתי, כבוד השר בגין. אני קראתי כמה וכמה פעמים לכבוד השופטת בייניש להסיר את ידה מענייניה הביטחוניים של מדינת ישראל. אמרתי שעליה להתנצל בפני צה"ל על אשר כפתה עליהם להתיר תנועת ערביי יו"ש על כביש 443, ולהכריז מייד שהיא חוזרת בה מהתערבותה בעניינים שהיא איננה נושאת באחריות לכישלונותיה בהם.

הפוליטיקאים, נושאים באחריות לטעויות שאנו עושים, אנו עומדים לבחירה מחדש כל זמן סביר, וכאשר העם סבור כי טעינו הוא שולח אותנו הביתה. אבל לא כך בבית-המשפט העליון. כל מומחי הביטחון של מדינת ישראל אומרים שיש סכנה בפתיחת כביש 443 לערביי יו"ש, אבל שופטי בית-המשפט העליון החליטו להתעלם מדעתם. לכבוד יוזכר כאן כבוד השופט אדמונד לוי, שבדעת מיעוט התנגד להיעתרות לקבוצה הקיקיונית, שאינה חשודה באהבת ישראל, אשר ביקשה לפתוח את הכביש לערביי יו"ש. הוא הסביר שאין הבג"ץ יכול להתערב בביטחון הנוסעים בכביש 443, אתה מתחיל לחזור על עצמך, ולצערי הרב, נתתי לך שלוש דקות נוספות, אז אני מבקש לסיים. אני מייד מסיים.

אם צה"ל והשב"כ אומרים ומוכיחים שהחלטה כזאת עלולה להביא לשפך דם. אני אולי בעקבות הבקשה של היושב-ראש אלך לקראת הסוף. כמה מלים לידידי, כבוד השופט יעקב נאמן. כבוד העורך-דין יעקב נאמן, השר יעקב נאמן. שר המשפטים.

לא נעים לומר זאת, ידידי יעקב, השר יעקב נאמן. קשה לנו, הציבור הלאומי, דתי וחילוני כאחד,

משום שההצעה הזאת הובאה לוועדת שרים לענייני חקיקה והיו רבים רבים שרצו שתעבור, רבים שרצו שלפחות תידחה עד שידונו בדבר, את התנהלותו המנותקת המתמשכת של שר המשפטים יעקב נאמן, שעושה כל שביכולתו כדי לשמר את המצב הקיים. קשה לי גם לרדת לסוף דעתו ולהבין את חבירתו לשופטי בית-המשפט העליון בסיכולו של חוק זה, שרובה של הכנסת חפץ בו מאוד. באמת ותמים לא ברור לי בשם איזה הדרכה תורנית, מוסר וערך מתבצעת התנהלותו של כבוד שר המשפטים. אף שהפעם הזאת, ובזה אני מסיים, כופה שר המשפטים את דעתו הבלתי-מובנת,

על חברי הכנסת, שחלקם אף חתמו על החוק, אין כל ספק שחוק זה ייכנס במהרה לספר החוקים של מדינת ישראל, שכן הוא משקף את רצונו של רוב הציבור בישראל, שמבקש להיגאל מייסורי האיום הביטחוני שמהווה עבורו בית-המשפט הגבוה לצדק. את החוק אנחנו נגיש שנית כשיתאפשר לנו.

תודה רבה. כמובן שהכנסת תביע את דעתה אם אכן היא תומכת או לא בחוק כפי שהוא הוצג כאן. כבוד שר המשפטים ישיב על הצעת החוק ויביע את עמדת הממשלה. אני ניסיתי רק להסביר שאנחנו מחויבים בכבוד של כל רשות כלפי הרשות האחרת, בין שלוש הרשויות. אני חושב, נדמה לי, שהדברים קצת חרגו מעוצמת הוויכוח האמיתי, משום שבית-משפט גבוה לצדק תפקידו לשמור על האזרח, ופעמים רבות יכול השלטון לבוא ולעשות שימוש לרעה במידע,

או באחריות. בבקשה, אדוני, כבוד השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שלפנינו מבקשת להגביל סמכותו של בית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק ליתן סעד, זולת סעד הצהרתי, "בעניינים ביטחוניים הקשורים באופן ישיר לחיי אדם", וזאת גם כאשר מדובר במעשה של רשות מינהלית אשר פעלה שלא כדין. כידוע, בית-המשפט העליון בשבתו כבית-משפט גבוה לצדק מפעיל ביקורתו השיפוטית כדי להבטיח כי במקרה שמובא לפניו לא חרגה הרשות המינהלית מסמכותה, וכי אין בפעולתה כדי לפגוע בזכויות היסוד של האדם. אולם הצעת החוק מבקשת לחסום פיקוח שיפוטי יעיל על התנהלות הרשות המינהלית, במובנה הרחב, בכל הקשור לעניינים ביטחוניים הקשורים לחיי אדם.

גם כאשר המעשה המינהלי פוגע פגיעה קשה בזכויות אדם, שלא במידה וללא הצדקה, או כאשר הוא חורג בבירור מההסמכה שבדין. אנו סבורים כי הגבלה רחבה שכזו של סמכות בית-המשפט עשויה להוביל לפגיעה בשלטון החוק ויש בה משום הפרה של האיזון הראוי בין שלוש רשויות השלטון, כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש. למותר לציין כי בית-המשפט נדרש מאז ימי ראשית המדינה לבחון פעולות שלטוניות גם כשאלה נעשו בידי רשויות ביטחוניות או שהיתה להן השפעה על חיי אדם. בית-המשפט נוקט זהירות מפני החלפת שיקול הדעת המבצעי בשיקול דעתו שלו, אך אין הוא נמנע מבחינת חוקיות הפעולה המינהלית, כמתחייב מחוק הכנסת, ובדין הוא עושה כן. הצעת החוק היא הצעה גורפת. ההצעה בוררת לה נושא אחד, שהיקפו רחב וגבולותיו לא ברורים, ומוציאה אותו מתחום הביקורת השיפוטית אל שטח הפקר שבו הרשות המינהלית תהיה לכאורה חופשייה להפר זכויות אדם ולפעול ללא כל מגבלה אפקטיבית של סמכות. יתר על כן, הצעת החוק תחול על כל פעולה מינהלית של כל מי שממלא תפקיד ציבורי על-פי דין,

נסיבות ובכל הקשר, ובלבד שהעניין הוא ביטחוני ויש קשר ישיר לחיי אדם. למעשה, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק נוטלת מאזרח שנפגע מפעולת הרשות את הדרך לפנות לבית-המשפט ולהגן על זכויותיו. אשר על כן הממשלה מתנגדת להצעת החוק ומבקשת להסירה מסדר-יומה של הכנסת.

חבר הכנסת כץ, עכשיו אתה יכול לנצל חמש דקות נוספות כדי להשיב להתנגדות הממשלה. אני מוותר.

נא לצלצל. רבותי, נא לשבת. מזכירת הכנסת, האם היה צלצול?

נא לשבת רבותי. חבר הכנסת כץ לא ביקש להשיב ולכן אנחנו עוברים להצבעה. נושא הדיון הוא הצעת חוק-יסוד השפיטה (תיקון, סמכויות בית-המשפט הגבוה לצדק). מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההצעה

ובכן, ארבעה בעד, 55 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק לא עברה בקריאה טרומית והוסרה מסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים. אנחנו עוברים להצעת חוק תמריצים לסטודנטים בשירות מילואים ממושך. ינמק הצעת חוק זו חבר הכנסת שלמה מולה. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. ישיב שר החינוך גדעון סער. רגע, השר, אני פה. כי אחרת הייתי מזעיק מייד את השר ארדן להיות נכון להשיב. אדוני היושב-ראש, רגע, זה לא עובד?

עובד. עגנון אמר שתמיד יש מדרגה שהיא נחותה יותר מהמדרגה התחתונה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה והשרים, הצעת החוק הזאת היא אולי אחת מהצעות החוק החשובות שנדונות במהלך היום כאן בכנסת. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, מעבר למה שכתוב על הצג, אני הייתי רוצה לשאול בעיקר את חברי הממשלה, למה בכלל התנגדו להצעת החוק. אני ניסיתי למצוא באמת היגיון בעניין, אני לא הצלחתי למצוא, אבל אני מחכה לשר החינוך, שאני מניח שהוא גם מקשיב לי, שייתן לי את הסבריו. אני רוצה, אדוני היושב-ראש, לאו דווקא, לקרוא את מה שכתוב בדברי ההסבר של הצעת החוק: מטרת חוק זה הינה להקל על הסטודנטים המשרתים במילואים במהלך לימודים אקדמיים ולתגמל אותם בנקודות זכות אקדמיות בגין שירות מילואים ממושך. בימים אלה, כאשר תופעת ההשתמטות מצבא-הגנה לישראל מגיעה לשיאים חדשים ואחוז משרתי המילואים הולך וקטן מאי-פעם, מדינת ישראל חייבת למצוא את הדרך לתגמל ולחזק את אותם אלו הנושאים בנטל ומתנדבים לשירות מילואים, משאירים את המשפחה, את מקום העבודה והלימודים, ובאים כדי לשרת את המדינה. כיום, סטודנט אשר משרת במילואים ומשלם במיטב כספו למוסד האקדמי שבו הוא בחר ללמוד, וחשוב שילמד, אינו מקבל פיצוי כספי אמיתי על הפסד הלימודים. הצעת חוק זו מאפשרת לאותו סטודנט המשרת במילואים פרק זמן של יותר מ-21 ימים, אדוני היושב-ראש אנחנו יודעים שיש היום סטודנטים שמשרתים יותר מ-80 ימי מילואים, אדוני היושב-ראש. בעיקר, אני חוזר ואומר: בעיקר אחרי מלחמת לבנון השנייה, הרבה מאוד חיילים שלנו שמשרתים במילואים נקראים לשרת במילואים כדי ללכת גם לעבור הכשרה, ובעצם אפשר לבוא ולהגיד, 80 ימים הם ימים ארוכים מאוד. לכן באנו ואמרנו, במסגרת סל העידוד שאנחנו ניתן לסטודנטים, לאלה שמשרתים במילואים, שלוקחים את הנטל החברתי על גבם, באנו ואמרנו: בואו נתגמל אותם מעט. אדוני היושב-ראש, יש מוסדות אקדמיים שמכירים בפעילות חברה ותרבות, במתן שיעורי עזר בשעות הפנאי שלהם כנקודות זכות. ולכן הצעת החוק באה ואומרת: דווקא אותם סטודנטים שמשרתים ימים ממושכים, מעל 21 ימי מילואים, המדינה, המוסדות האקדמיים, יכירו בזה כפעילות חברתית התנדבותית, לעניין זה, שירות מילואים ממושך,

יוכלו לקבל נקודות זכות בדיוק באותן הגדרות. צריך לציין, אדוני היושב-ראש, שיש מוסדות אקדמיים שעושים את זה בלי הצעת החוק הזאת. כל מה שאנחנו מבקשים זה לעגן את זה בחוק, שכנסת ישראל, ממשלת ישראל, תבוא ותגיד: אנחנו מחבקים את משרתי המילואים, אנחנו מעודדים ואומרים להם תודה על מה שהם עושים. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים: אתה סטודנט שגם לומד, והמדינה לא משתתפת בשכר הלימוד שלך, במקום שאתה תעשה פעילות חברתית התנדבותית, שהיא חשובה, אבל אלה שמשרתים במילואים, מי בעיקר משרת במילואים, אדוני היושב-ראש? אלה שביחידות קרביות, אלה שגם שירתו שלוש שנים, והיו גם קצינים, בצנחנים, בגולני, בגבעתי, אלה שהיו במשמר הגבול, ביחידות שדה. לכן אני לא מבין, לא הצלחתי למצוא שום הסבר הגיוני להתנגדות של ועדת השרים לחקיקה. הרי זה גם לא עולה כסף. אילו היתה הצעה תקציבית, הייתי אומר שהממשלה באה ואומרת,

לנו יש עוגה, אנחנו צריכים לחלק אותה איכשהו, הייתי מבין. אנחנו באנו ואמרנו, כמו שיש סטודנטים, כמו שאני אומר, סטודנטים שאינם משרתים במילואים מקבלים נקודות זכות. אני מוכן להגיד לך, אדוני היושב-ראש, אפילו בגילוי נאות, כשאני למדתי משפטים, לפני חמש שנים, הפעילות ההתנדבותית הוכרה לי, קיבלתי ארבע נקודות זכות לתואר. אז מה הבעיה? לא ביקשתי לעשות טובות לאף אחד, אם קיבלתי נקודת זכות, למה לא אותם חיילים שמשרתים מעל 21 יום? אני וחבר הכנסת נחמן שי, שהצענו את הצעת החוק, לא ביקשנו שאלה שמשרתים עשרה ימים, 15 ימים בשנה יקבלו נקודות זכות. לא ביקשנו ולא התערבנו. לא מבקשים להתערב ב"אקדמיזציה". דרך אגב, אדוני היושב-ראש, כנראה את האמרה הזאת, מה שרואים מכאן לא רואים משם, השר גלעד ארדן הציע הצעת חוק דומה, כמעט זהה להצעת החוק, הייתי שמח לשמוע אפילו מה הוא אומר על הצעת החוק.

כשהייתם באופוזיציה זה כן היה נכון וכשאתם בממשלה זה לא נכון?

אותו דבר גם דני דנון, הגיש הצעת חוק דומה, הייתי רוצה לשמוע, כשחבר הכנסת ארדן הגיש את ההצעה ואתה היית בקואליציה,

א. כשהצעת החוק שלו עלתה לא הייתי בכנסת. אני אומר לך שלו הייתי בכנסת בהחלט הייתי תומך, ואין שאלה בכלל. זו שאלה מצפונית שכל אחד צריך לשאול. אל תגיד את זה. שמע, ידידי איציק, אתה לא רוצה שאני אפתח עכשיו בכלל הצעת החוק הזאת את מי היא משרתת. אתה יודע שלא הייתי רוצה להיכנס לכל הוויכוח הזה, מי משתמט משירות בצבא-הגנה לישראל, מי בכלל לא במילואים. לא רציתי להעלות, אני גם לא רוצה. אל תגרור אותי לכיוון הזה. בואו נדבר, יש לך בדיקה מי לא הגיע למילואים? יש לך איזו בדיקה כזאת מי לא הגיע למילואים? אדוני, תשמע, באמת, זו פרופגנדה סתם. סתם הסתה. מי לא מגיע למילואים? האמת היא, לא הייתי רוצה להתחרות באוטוריקה שלך,

רטוריקה, כן, אבל בוא, אתה מדבר על רטוריקה? אני לא רוצה ללכת לוויכוח על מי נהנה מההשתמטות. לא הייתי רוצה להגיע לזה. אני רוצה, מי נהנה מההשתמטות, אני אספר לך מי.

אני רוצה שאנחנו נתגמל את אלה שלא משתמטים, את אלה שבאים לשרת,

אי-אפשר להוריד את האקדמיה לביוב. חבר הכנסת בן-ארי, לא כתוב לי שאתה השר המשיב. השר גדעון סער משיב, לא אתה. זאת לא זכות, זה להוריד את האקדמיה לביוב. מאה אחוז, אז אדוני יביע את דעתו בהצבעה כמובן. אפשר לתגמל סטודנטים, אבל לא בצורה כזאת. יש קריאות ביניים ויש הרצאות. אדוני היושב-ראש, כנראה חבר הכנסת בן-ארי לא שמע. אני אחזור ואני אגיד למי הצעת החוק מיועדת, את מי היא תשרת. היא תשרת את אלה ששומרים עליך ביהודה ושומרון, את אלה שהולכים, נלחמים, הולכים לצבא, אלה שמשרתים במילואים. אותם היא משרתת. יהודה ושומרון שומרים עליך שלא יעיפו עליך טילים. תגיד תודה. מי שומר על מי? תודה רבה, חבר הכנסת, יהודה ושומרון שומרים עליך.

אבל זו הרצאה, זאת לא קריאת ביניים, אבל הוא הזכיר את שמי. ואדוני יודע להרצות. הודעה אישית.

מספיק. בבקשה. אדוני היושב-ראש, בוא יום אחד ופעם אחת ולתמיד נגיד, נעזוב את הססמאות, נבוא אל מבחן המציאות, אדוני, נשאל את עצמנו איך אנחנו מעודדים, איך אנחנו משפרים, איך אנחנו נותנים להם אפילו תמיכה מורלית, לאותם חיילים שעוזבים את מקומות העבודה שלהם, עוזבים את מקום הלימודים שלהם. בדרך כלל רוב הסטודנטים שלומדים, הם גם עובדים,

הם עוזבים מקום עבודה, הם בשליחות ציונית לאומית, אפילו חשובה. אתה כבר חוזר על הדברים. נתתי לך עוד חמש דקות של חסד. אני אפילו לא מבין מה הוויכוח בכלל, למה צריך להיות ויכוח בעניין זה.

נשמע את סער מייד,

אדוני היושב-ראש,

ואדוני יוכל להשיב לו. אני רוצה לבקש ברגע האחרון מהשר, שר החינוך: תפסיקו להתעסק בססמאות, בואו נעשה ונסייע לסטודנטים שהולכים לימי מילואים מעל 21 ימים, נותנים מזמנם הטוב למען המדינה. תודה רבה.

כבוד שר החינוך יעלה וישיב על הצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת מולה, ואם הוא יתנגד, לחבר הכנסת מולה תהיה זכות חמש דקות להשיב, ולאחר מכן נמשיך להתקדם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק של חבר הכנסת מולה נדחתה בישיבת ועדת השרים, או: הוחלט להתנגד להצעת החוק בישיבת ועדת השרים ב-9 במאי. יש להבחין, אדוני היושב-ראש, בין מתן התאמות לסטודנטים שמשרתים במילואים, שהמטרה שלהן היא לסייע לסטודנטים בהשלמת החומר הנלמד, כמו מועד בחינה נוסף, דחיית מועדים, גמישות במועדי רישום וכיוצא בזה, ובין הצעת החוק, שעוסקת בחובת זיכוי סטודנט בנקודות זכות אקדמיות במסגרת קורסים, שהן עניין אקדמי מובהק, שנתון בידי המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת החופש האקדמי, שמעוגן בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. אני רק אוסיף שלמיטב ידיעתי, למשל, המכללה הבין-תחומית מבצעת את זה, אני יודע שיש עוד לפחות שני מוסדות ששוקלים את זה, אבל ודאי שלחייב את זה או לכפות את זה בחקיקה, זה לא מתאים. המועצה להשכלה גבוהה צריכה לאשר את מתן ההטבות מטעם, שאלה טובה, אם למשל, יש פעילויות חברתיות שונות שאני מניח באופן כלשהו שהדבר הזה מגיע, אבל אני לא רוצה להגיד, שלא יהיה מצב שבו נותנים נקודות זיכוי כדי למשוך סטודנטים בניגוד, אני לא רוצה להשיב, זה בפן אחר, השאלה של אדוני היתה שאלה ישירה, וכשאני לא יודע תשובה ב"כן" ו"לא" אני לא רוצה להסתכן,

אבל אני רק אומר, יש מוסד אחד לפחות שנוהג כך, יש עוד שני מוסדות ששוקלים את זה, אין מקום לחיוב בחקיקה של המוסדות לעשות את זה. אני רוצה רק להזכיר שבהתאם לחוק שהכנסת הקודמת חוקקה, חוק זכויות הסטודנט, נדמה לי שהוא של חבר הכנסת אלכס מילר, סעיף 19א קובע שמוסד יקבע הוראות בדבר התאמות שיינתנו לסטודנטים המשרתים שירות מילואים לאחר התייעצות עם נציגי אגודות הסטודנטים של המוסד ולפי כללים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה. אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש, שהמועצה להשכלה גבוהה, בישיבתה שלפני האחרונה, מלפני שבועות מספר, קיבלה החלטות בנושא הזה, על התאמות לסטודנטים שמשרתים במילואים. הן נותנות מענה רחב לכלל הנושאים המחייבים סיוע לסטודנטים המשרתים במילואים במסגרת לימודיהם האקדמיים, שיעורי עזר, מועדי בחינה,

סיוע במעונות ומלגות, פטור מתשלום עבור חומר לימוד, רכז מילואים, עבודות, תרגילים ועוד. ההתאמות הללו נמצאות היום בהליך סופי של אישור כללים מחייבים מכוח אותו סעיף בחוק. בנסיבות האלה אני מציע למליאת הכנסת לדחות את הצעת החוק.

חבר הכנסת מולה, האם אדוני מבקש להצביע או מבקש להשיב? אם מבקש להשיב, יעלה ויבוא ויקבל חמש דקות מלאות. אדוני היושב-ראש, תראה, אני חושב ששמעתי את הנימוקים של השר גדעון סער, אבל אני מוכרח לומר שלא השתכנעתי. חשבתי שאולי אני אשתכנע, אבל זה בכלל לא בתחום השיפוט האקדמי של המוסדות להשכלה גבוהה. אם המוסדות להשכלה גבוהה, משיקולים שלהם, אם לא השתכנעת,

רגע, שנייה, רגע, בכל זאת, אולי אני אצליח לשכנע אותך, לשכנע אותי.

אני בקואליציה. אני אומר לך, אני ואתה ביקרנו השבוע בבסיסי צה"ל. שמענו מה אמרו עלינו חיילים שמגיעים למילואים, כמה ימים הם נותנים מזמנם, 81 ימים, 61 ימים בשנה. אז אנחנו באים ואומרים, בואו ניטיב עם אותם סטודנטים שגם נותנים ימי מילואים. מה הבעיה? לא ביקשנו הצעה תקציבית, בסך הכול באנו וביקשנו לסייע לאותם חיילים שמגיעים כמילואימניקים. מה רע בזה? לכן, אדוני היושב-ראש, זה נשמע מאוד תמוה. זו ממשלה שנותנת לגיטימציה להשתמטות. דווקא היא נותנת לאלה שלא רוצים לשרת בצבא-הגנה לישראל. אותם חיילים שמשרתים לא מעניינים אותה, היא שולחת אותם לקרבי, אבל לא שמה עליהם. אבל כשמדובר בתלמידי ישיבות, אפשר להזרים כספים, אפשר לתת עוד יותר, לשפר עוד יותר. כדי לשמור על הקואליציה, זה אפשרי. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש להצביע.

אם אתה מבקש להצביע, זו זכותך המלאה, ואכן אני אשמע לבקשתך. רבותי, נא לשבת. צלצלנו מספיק. הצעת חוק תמריצים לסטודנטים בשירות מילואים ממושך, התשס"ט 2009, אני מבקש מחברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק תמריצים לסטודנטים בשירות מילואים ממושך,

כבר לא הספקת, שר הביטחון, אין דבר. בעד, 23, בעוד ש-51 נגד. אני קובע שהצעת החוק לא נתקבלה והיא ירדה מסדר-היום. רבותי חברי הכנסת, הואיל והיו כמה ביטולים של הצעות חוק מטעם המציעים, אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (הגבלה על הפצתם בחינם של עיתונים בתפוצה ארצית), התש"ע 2010. תעלה ותנמק את הצעתה חברת הכנסת מרינה סולודקין. לרשותה עשר דקות. חבר הכנסת בן-ארי ביקש ממני הודעה אישית, אולם דבריו של מולה לא התכוונו אישית לבן-ארי, אלא הוא דיבר על נושא שבוודאי חבר הכנסת בן-ארי יוכל להשיב לו. אין פה דבר שהוא פגיעה אישית, שעליה אני מקפיד קלה כחמורה.

חברת הכנסת סולודקין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, על-פי הצעת החוק שלי, הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות, עיתון יומי בתפוצה ארצית לא יכול להיות מופץ בחינם במשך יותר משנה. לא במקרה החלטתי להגיש את הצעת החוק הזאת. העניין שלי בתחום העיתונות הכתובה ובתקשורת התחיל עוד בימים הראשונים לאחר עלייתי לישראל. בשנים הראשונות, במקביל לעבודתי במרכז "מיירוק" באוניברסיטה העברית, ניהלתי טור קבוע בעיתון "נובוסטי נדלי", שזה חדשות השבוע בשפה הרוסית, וגם הייתי פרילנסרית ב"רשת קליטת עלייה" זה ערוץ רדיו, ופרשנית פוליטית ב-BBC, Russian Service. בשנת 1996 פרסמתי את הספר "הקונפליקט הציוויליזציוני, יהודי ברית-המועצות במדינת ישראל בשנות ה-90", ואחד מפרקיו הוקדש לעיתונות בשפה הרוסית במדינת ישראל. הגשתי הצעת חוק זאת משלוש סיבות עיקריות: שמירה על הדמוקרטיה הישראלית שלא יכולה להתקיים ללא מגוון עיתונים בעלי דעות שונות והשקפות עולם שונות. חלוקתו בחינם של עיתון יומי בתפוצה ארצית,

חברת הכנסת מרינה סולודקין. השר המשיב הוא השר אלי ישי ולכן הוא צריך להיות נוכח באולם. אדוני ישיב במקומו?

בבקשה, בהחלט, מאה אחוז. אדוני ישיב במקומו, אין לי בעיה.

אני חושב שאלה שכותבים בעיתון הזה לא יכולים לענות.

חלוקתו בחינם של עיתון יומי בתפוצה ארצית במשך תקופה ממושכת עלולה להביא לפשיטת רגל של העיתונים האחרים המופצים תמורת תשלום. כתוצאה מכך יום אחד אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם עיתון אחד או שניים. עיתון זה יהיה לפי דעתי "זנמין ז'נבאו" הסיני או "פראבדה" בתקופה של ליאוניד ברז'נייב או עיתון המבטא דעות של חונטה צבאית או כת דתית. כמובן, במקרה זה, אנו נוכל להגיד שלום ולהתראות לדמוקרטיה הישראלית וגם למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית. זו דעתי. כלכלת ישראל בנויה על עקרונות של שוק חופשי. הפצת מוצר בחינם תוך כדי שיווקו האגרסיבי מהווה תחרות לא הוגנת. אחרי היעלמותם של המתחרים, מוצר המופץ בחינם מתחיל להימכר תמורת כסף ומחירו עולה במאות אחוזים על המחיר שהיה נקבע בתנאי השוק החופשי. המפסיד העיקרי בעתיד הוא הצרכן, במיוחד הצרכן השייך לאוכלוסייה החלשה. מה שהוא חסך כביכול מקבלת מוצר בחינם קטן בהרבה ממה שהוא ישלם אחרי שהמוצרים המתחרים ייעלמו מהשוק. הסיבה השלישית להגשת הצעת החוק שלי היא השיקול המוסרי. עיתון יומי שמופץ בחינם, ממומן על-ידי בעלי הון או על-ידי בעל הון אחד, ובכל רגע נתון בעל הון זה יכול לשנות את דעתו ולהפסיק את תמיכתו הכספית בעיתון, או היורשים שלו יוכלו להחליט שלא לתמוך בעיתון. כבר ראינו בשנים האחרונות לא מעט דוגמאות של פרויקטים יפים שמומנו ביד נדיבה על-ידי בעלי הון כאלה או אחרים, במיוחד בעלי הון מחוץ-לארץ, ויום אחד התמיכה נפסקת, והפרויקט מידרדר או נעלם. דוגמה בולטת מאוד, מה שקרה ל"בית"ר ירושלים" אחרי ארקדי גאידמק וגומא אגיאר. חוץ מזה, אם עיתון, ובעיקר עיתון פרו-ממשלתי, ממומן על-ידי איל הון מחוץ-לארץ, הדבר מזכיר את הפרשות של יחסי הון ושלטון מהשנים האחרונות, דוגמת פרשת טלנסקי-אולמרט, לצערי הרב. עכשיו אני עוברת לטענות שהושמעו נגד הצעת החוק. טוענים שזוהי הצעת חוק נגד העיתון "ישראל היום", דהיינו שמטרת הצעת החוק היא לפגוע בראש הממשלה,

העיתון הזה תומך. טענה זו אינה נכונה כלל וכלל. קודם כול, העיתון "ישראל היום" הוא עיתון של ימין פרגמטי, ואני קרובה בהשקפותי, כמרכז פרגמטי, לימין פרגמטי. חוץ מזה, הפופולריות של ראש הממשלה והתמיכה בו לא תלויים בעיתון זה או אחר, אלא תלויים במדיניותו ובתפקודו כראש הממשלה, וגם בתפקוד השרים האחרים של הקואליציה שלו. אדרבה, הפצתו בחינם של עיתון יומי בתפוצה ארצית התומך לכאורה בראש הממשלה מובילה להתנפלויות על ראש הממשלה מצד העיתונים האחרים. ההתנפלויות הללו הן לעתים קרובות מכוערות מאוד וקטנוניות מאוד, וחסרות כל פרופורציה. הדוגמאות האחרונות, הסיפור המנופח של עוזרת הבית של בני-הזוג נתניהו והסיפור על המיטה הזוגית במטוסו של ראש הממשלה. מגעיל ומכוער. הטענה השנייה, כאילו אני משרתת אינטרסים של עורכים ומו"לים של עיתונים יומיים גדולים, כגון "ידיעות אחרונות" ו"מעריב" ברצוני להדגיש שלצערי ולשמחתי אין לי היכרות אישית עם אף אחד מהאנשים המכובדים האלה. אדרבה, העיתונים הללו לא ששים במיוחד לפרסם ידיעות על הצעות חוק שלי בנושאים חברתיים, כגון הצעות חוק שנועדות לסייע לעולים, לנשים, לשכבות החלשות, לניצולי השואה ולפליטי השואה. כל מי שקורא עיתונים אלה באופן קבוע יכול לאשר זאת, אז אין לי סיבה מיוחדת לדאוג לעיתונים מסוימים. נימוק נוסף, הצעת החוק מהווה פגיעה לכאורה בחופש העיסוק. זה לא נכון. מי שמעוניין להוציא לאור עיתון בישראל יוכל לעשות את זה באופן חופשי גם לאחר אישור הצעת החוק שלי. להזכירכם, הצעת החוק מאפשרת הפצה בחינם של עיתון חדש בתפוצה ארצית במשך שנה, כדי שהציבור יוכל להכיר אותו. כמו כן היא מאפשרת הפצת עיתון בחינם לפרק זמן בלתי מוגבל למוסדות המדינה ולמוסדות ציבור אחרים. נוסף על כך, הצעת החוק שלי מגינה על הזכות לחופש העיסוק של עיתונאים ובעלי מקצועות אחרים העוסקים בתחום העיתונות המודפסת. היעלמותם של העיתונים האחרים עקב הפצתו הבלתי-מוגבלת של עיתון בחינם תשאיר את האנשים האלה בלתי מוגנים לגמרי מול מעסיק אחד ויחיד שיוכל להכתיב להם תנאי עבודה ותנאי שכר כפי שהוא יראה לנכון. ברור שבתנאים כאלה אזרחים רבים שירצו לעסוק בתחום הזה, לא יוכלו להגשים את חלומם. סבורה אני שהצעת החוק שלי היתה יכולה להיות מיותרת אם בעלי עיתונים, מו"לים וארגוני עיתונאים היו מגיעים להסכמות עקרוניות לגבי כללים להפצה בחינם של עיתונים יומיים בתפוצה ארצית. לצערי הרב, זה לא קרה. אז מכל הסיבות האלה אני קוראת לכם, חברי חברי הכנסת, וזה לא חשוב, מהקואליציה או מהאופוזיציה, כדי להגן על הדמוקרטיה הישראלית שלנו, השברירית מאוד, להצביע בעד החוק.

אני מזמין את השר ארדן להשיב בשם הממשלה. חבר הכנסת בר-און, השאלה יכולה להישאל גם אם מי שכותבים עליו בעיתון יכול, אה, זה לא.

מי שכותבים עליו בעיתון הוא לא נוגע בדבר. רק מי, כן. היה אומר פעם, החכם בר-און, כל מי שהולך עם חמאה על הראש בשמש בלי כובע, שלא ילך עם חמאה כאשר השמש יוקדת.

לא לך אני אומר. ההרצאה הזאת, פה מנסים ההון בהון להכות אחד בשני, והכנסת תשמש במה. בבקשה. מה שייכת כל ההרצאה הזאת? כן, כן, כן. כולם פה ממש רק בתמימות הגיעו כדי להצביע על החוק.

כולם מגינים. אני חושב שיש שאלה רצינית ביותר בשאלה המקורית, וייתכן שצריך לעשות, גם ביקשתי מהיועץ המשפטי להביא נקודות לכאן ולכאן מבחינה חוקתית ומבחינה ציבורית ומכל הבחינות הנוגעות בדבר לגבי חוק מעין זה. בעניין הזה.

והשאלה היא גם אם חברי הכנסת יכולים להצביע בעדו.

אחד מנימוקיו הוא. בבקשה, אדוני השר ארדן. אני מקווה שבעלי העניין לא יושבים ביציע כמו בהשבעת הממשלה, כן, זה יכול להיות.

דרך אגב, חשבתי שלא ראוי שעל-יד נשיא המדינה ונשיא ארצות-הברית ינאם מישהו. אני גם כתבתי על כך בעיתון היחידי. רבים מכם פחדו. אבל יחד עם זה,

כולם צדיקים פה. בבקשה, השר ארדן. אדוני היושב-ראש, תודה, הצעת החוק, מאמר מערכת, אומר מחר על יושב-ראש הכנסת. מאה אחוז. זה היה בתקופה הישנה. זה היה בעת הישנה. תודה, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת העיתונות באופן שתיקבע בה הוראה האוסרת הוצאה לאור של עיתון בתפוצה ארצית המיועד להפצה לציבור בחינם לתקופה העולה על שנה מיום תחילת הפצתו בחינם. לעניין זה מפרטת הצעת החוק כי במונח "ציבור" לא נכללים מוסדות המדינה ומוסדות ציבור אחרים. לפי דברי ההסבר להצעת החוק, הצעת החוק הוגשה מתוך חשש לפגיעה בעיתונות הכתובה, הנוצרת על-ידי הפצת עיתונים בתפוצה ארצית בחינם במשך תקופה ארוכה. נוסף על כך יש טענה כי תופעה זו עלולה להביא להופעת מונופולים וכי היא פוגעת פגיעה קשה בחופש הביטוי. הממשלה מתנגדת להצעת חוק זו מהטעמים הבאים: 1. מבדיקה עם הרשות להגבלים עסקיים עולה כי ההסתברות שהפצתו של עיתון בחינם בתפוצה ארצית תביא לפגיעה קשה בתחרות, כפי שקובעת הצעת החוק, היא נמוכה מאוד, במיוחד לאחר שנה בלבד של הפצה בחינם.

פרסום של עיתונים בחינם רק תורם לחופש הביטוי, ולא פוגע בו כפי שנטען בדברי ההסבר. 2. הצעת החוק פוגעת בחופש הביטוי בכך שהיא מונעת מהבעלים של העיתון ועורכיו ומהכותבים בו להתבטא באמצעותו בדרך שיראו לנכון. זכותם של ציבור הקוראים לקבל מידע

תיפגע אף היא עקב האיסור המוחלט להפיץ עיתונים בחינם. למותר לציין כי ההגנה החוקתית על חופש הביטוי היא הגנה רחבה מאוד, הכוללת כל סוג של ביטוי מבחינת התוכן ומבחינת האמצעי. מה השר הצביע בוועדת השרים לענייני חקיקה? השר מביא את עמדת הממשלה. אדוני יוכל להגיש נגדו איזו תביעה לחקור אותו שתי וערב שם.

מה הוא

הוא מביע את עמדת הממשלה, יכול להביע גם את עמדתו. באופן עקרוני, שר הפנים היה צריך להשיב, זו פקודת העיתונות. אנחנו יודעים שכפו עליך, אבל מה הצבעת בוועדת השרים?

הצעת החוק פוגעת בחופש העיסוק של הבעלים של העיתון ועורכיו, מכיוון שמדובר בהגבלת זכותם לממש את העיסוק שבו בחרו כרצונם. פגיעה נוספת היא בזכות הקניין של הבעלים, שכן כידוע, זכות הקניין משמעותה שאדם יכול לעשות בקנייינו כראות עיניו. 4. אומנם יש יסוד סביר להניח כי הפצתו של עיתון בתפוצה גדולה ברחבי הארץ בחינם תפגע בהצלחתם של עיתונים דומים המופצים בתשלום, אולם אין בכך עדיין כדי להצדיק התערבות שלטונית האוסרת הפצתם של עיתונים מסוימים. תחרות חופשית על הדעות היא שצריכה להכריע בשאלת מידת הצלחתו של עיתון זה או אחר. נוסף על כך, איסור הפצתו של עיתון בחינם פוגע בצרכן שיצטרך לשלם על מוצר כאשר היה יכול לקבל אותו ללא תשלום. פרט לסיבות עקרוניות אלה קיימות בעיות פרטניות בהצעת החוק, ואפרט אותן: 1. ההגדרה של עיתון בפקודת העיתונות רחבה מאוד, כך שהאיסור, למעשה, על-פי הצעת החוק של חברת הכנסת סולודקין, יחול על כל עלון המופץ ברחבי הארץ בחינם. יפה שחברי כנסת גם יודעים לשמש, חבל ששר האוצר לשעבר לא הסכים תמיד, כשהיו חוקים שהוא התנגד להם, שהם יתוקנו וישופרו בוועדות.

שר האוצר העיר לחברי כנסת שמחר הם יקבלו איזשהו מאמר בעיתון. כנראה מקומו לא ייפקד. זה בעיתון אחר. כנראה בעיתון אחר. 2. מעבר לכך, מוצע להגביל את הפצתו בחינם של עיתון "בתפוצה ארצית". כולם היו בני. כולם היו בני. לפי לשון הביטוי נראה שהכוונה היא להפצתו של עיתון ברחבי הארץ כולה, ואז האיסור יחול גם על דברי פרסום המופצים במספר מצומצם מאוד של עותקים ברחבי המדינה. 3. נוסף

אין כל הגדרה למונחים "מוסדות המדינה" ו"מוסדות ציבור", כך שקשה להבין את הרציונל וההשלכות שהחריג מוצע לגביהם. מכל האמור לעיל, ויש עוד בעיות רבות בהצעת החוק,

כי יש להתנגד להצעת חוק זו בשל פגיעתה בעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית, וכן בשל נוסחה הרחב, שאינו תואם חקיקה ראויה במדינת ישראל. עוד יצוין כי נמסר לי, אני לא שמעתי את זה אישית, אבל נמסר לי, שיושבת-ראש מועצת העיתונות, השופטת בדימוס דליה דורנר, הביעה בכלי התקשורת התנגדות להצעת חוק זו, בין היתר מהטעמים שהוזכרו לעיל, ואף זו סיבה נוספת להתנגד,

כפי שאני אמרתי, אני לא שמעתי אותה באוזני, אך כך נמסר לי. תודה רבה. השר ארדן, אתה רוצה לעמוד בחקירתו של חבר הכנסת בר-און? לא נראה לי. ובכן כך, חברת הכנסת סולודקין, את מוזמנת להשיב על התנגדות הממשלה.

אני ציפיתי,

היית רואה את חברייך, איך הם מדברים, בבקשה, רבותי. אם יפריע מישהו, אני אשתדל. השר ארדן, היא משיבה. השר ארדן, היא מנסה לשכנע אותך עכשיו.

קודם כול, אני אומרת לכם שבחוק שלי מדובר על עיתון יומי, אני מדגישה: עיתון יומי בתפוצה ארצית. זה חשוב. אז בגלל זה כל הדיבור על עלונים או על מקומונים או על שבועונים, הוא לא נכון. זה לא החוק הזה. דבר שני שאני רוצה לומר לכם, הדמוקרטיה שלנו, של מדינת ישראל, מאוד שברירית, והרבה פעמים המציאות שלנו היא על גבול של כאוס ורפובליקת בננות, ובגלל זה אני עוד פעם ממליצה להצביע בעד החוק.

רבותי. רבותי, השר הרצוג ביקש ממני להודיע את ההודעה הבאה: בהתאם לפרק ג' בהגבלות בעניינים אישיים, על-פי סעיף 6, היה לחבר כנסת עניין אישי בדיון או בהצבעה, שקט. נא לא להפריע לי. נא לא להפריע לי, אני מקיים את תפקידי. חבר הכנסת חסון, אני מקיים את תפקידי. חבר הכנסת מולה. אני מקיים את תפקידי עכשיו. 15 שנה בכנסת, בכנסת או בוועדותיה, יודיע על כך מייד לוועדת האתיקה או ליושב-ראש הכנסת, או ליושב-ראש הוועדה. לכן, אני מודיע כדלקמן:

חבר הכנסת יצחק הרצוג ביקש להודיע על-פי סעיף 6 לכללי האתיקה, כי הוא משתתף בהצבעה כחבר הקואליציה, אף שבעבר ייצג את בעל השליטה בעיתון "ישראל היום". תודה רבה. עד כאן ההודעה. אין הודעה לראש הממשלה? האם אתה, יש לך הודעה, חבר הכנסת חסון? לך יש הודעה? רק רגע, יש לי הודעה.

חבר הכנסת חסון, לך יש הודעה? חבר הכנסת בר-און, יש לך הודעה על קשריך עם איזה עיתון? לא לא לא, בבקשה. נא להודיע.

הממשלה, הודעה אישית. ראש ממשלה, חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת חסון, אין לך זכות.

לפי איזה סעיף אדוני מודיע,

אדוני, אם לפי סעיף 6, האם בעיתון מסוים נותנים לך קרדיטים יותר או, תודיע, לא לא לא, לפי השאלה שלך.

או, תודה רבה.

אני מציע גם לכל חברי הכנסת, לא כמנחה הדיון: כל מי שקיבל איזו תמורה, בצורה כספית או בצורה אחרת, יבוא ויודיע אם הוא רוצה, חבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת נסים זאב. ראש הממשלה. ודאי. על מה דיברנו? אני לא רוצה להזכיר, אני לא רוצה לפגוע בעיתונים, אבל כל אדם שאולי קיבל איזו טובת הנאה, חבר הכנסת זאב, מה זה, אתה לא פחות מכובד מחבר הכנסת בר און,

אדוני היושב-ראש, שווה-כסף הוא ככסף לכל דבר, ומכיוון שאני קיבלתי את העיתון על כורחי, הכניסו לי את זה לתוך הבית, גם אם לא רציתי להסתכל, אמרו לי: אדוני, "ישראל היום",

ולכן אני מבקש שהיועץ המשפטי יחווה את דעתו, מי שקיבל עיתון בחינם, האם מותר לו להצביע?

תודה רבה. ובכן, כך הדבר. אני ביקשתי מהיועץ המשפטי לכנסת להביע את דעתו אם בכלל עניין זה יכול לבוא לדיון, לפני חוות דעת ברמה החוקתית, ברמה הציבורית, ברמת התמורה ומה היא תמורה,

הוא יביא לוועדה, אם החוק יעבור, הוא יביא לוועדה את כל אותם דברים. הוא אמר שבשלב זה, שההצעה היא הצעה לסדר-היום, אלא אם כן מתקבלת כהצעת חוק, אם הכנסת דוחה, היא, זו הצעת חוק.

אני לא רוצה להנחות את הדיון,

כיושב-ראש ועדת הכנסת, יודע שעד שלא עברה, היא נחשבת כהצעה לסדר-היום, יסלח לי אדוני שאני מעיר לו, אבל מכל מלמדי אני השכלתי, וגם, סלחתי לך, תודה. אתה גם מכיר, אל תצטנע במקום שאתה לא צריך. רבותי, אנחנו מצביעים. אם תעבור ההצעה, מובן שהיועץ המשפטי לכנסת ייתן את דעתו. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? בבקשה. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון פקודת העיתונות (הגבלה על הפצתו בחינם של עיתון בתפוצה ארצית), התש"ע 2010, נתקבלה. 14 בעד ההצעה, 61 נגדה, אחד נמנע. אני קובע שההצעה ירדה מעל סדר-היום. אני מבקש מחברי חבר הכנסת שאמה להחליף אותי ולהתחיל בסדרה של הצעות לסדר-היום שאינן פשוטות היום, ואני מבקש מכולם לשמור על איפוק ועל כבוד הכנסת. תודה רבה. חברות וחברים, הנושא הראשון היום: המשט לעזה והתגובה הישראלית, הצעות דחופות לסדר-היום מס' 3253,

כל המשוחחים, לעשות את זה במקום המתאים. חברת הכנסת רגב, כנסת ישראל מחכה לדברייך. כבוד היושב-ראש, שרים, חברי כנסת, עשרות סכינים, גרזנים, מוטות ברזל, פטישים, בקבוקי תבערה, שרשראות, מברגים וגם נשק חי, זה מה שהחזיקו פעילי הטרור ושכירי החרב על גבי הספינה הטורקית. טרוריסטים שהציגו עצמם כרודפי שלום, הם דיברו שלום ועשו מלחמה. חברת הכנסת חנין זועבי, שהשתתפה במשט לעזה, הכחישה בחוצפתה אתמול בתוקף את הטענות כי החיילים שעלו על הסיפון הותקפו על-ידי ההמון בצורה מתוכננת. חברת הכנסת זועבי אולי תגיד בקול איך מגדירים בערבית מצב שבו חייל שמשתלשל מחבל ומתנפלים עליו חיות אדם, פראי אדם, אם לא לינץ' מתוכנן. רבותי חברי הכנסת, ראינו את הטרוריסטים שהיו על הספינה מכים באכזריות את מיטב הלוחמים של צה"ל. ראינו את פעילי הטרור שמאחוריהם עומדים ראשי המדינה בטורקיה, ראשי ה"חמאס", ראאד סלאח וחברת הכנסת חנין זועבי. הטרוריסטים על סיפון הספינה המרכזית של המשט נערכו מבעוד מועד להגעת לוחמי הקומנדו הימי עם אמצעי לחימה מגוונים ביותר במטרה ברורה להתעמת עם חיילי צה"ל, תוך הפעלת אלימות קשה. התמונות שנחשפו מתעדות את הלינץ' שניסו הטרוריסטים על הספינה לבצע בלוחמי השייטת, שהשתלשלו בחבלים אל הסיפון. כל זאת לאחר שמארגני המשט אמרו בכל כלי תקשורת אפשרי שלא יפעילו התנגדות ואנחנו, ברוב חוכמתנו,

שלחנו את מיטב לוחמינו ובנינו שהונחו לטפל ברכות וברובה צעצוע. בהנחיה זאת נעסוק בנפרד, אך לוחמי השייטת פעלו באומץ, בקור רוח ובאיפוק מול פראי אדם שניסו להרוג אותם. צריך להצדיע לאותם לוחמים שלא ביצעו את מה שהם יודעים לבצע. אך חברת הכנסת זועבי לא ראתה, לא שמעה ולא ידעה. חברת הכנסת זועבי שותפה לפשע כפול: האחד, הצטרפות ושותפות לטרוריסטים, "חמאסניקים", כנגד מדינת ישראל,

פשע מוסרי כלפי מדינת ישראל. היא עמדה כאן, על במה זו, לפני למעלה משנה ונשבעה אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. למדינת ישראל יש הזכות והחובה להגן על אזרחיה. טוב עשה ראש הממשלה נתניהו שהחליט לעצור את המשט לעזה, שמטרתו היתה לשבור את המצור הימי על עזה, מצור שנעשה משום שה"חמאס" בעזה ממשיך להתחמש באמצעי לחימה שיופעלו כנגד אזרחינו וממשיך להחזיק בשבי את החייל החטוף גלעד שליט בניגוד לכל החוקים והאמנות הבין-לאומיות. לא ראיתי משט של שלום כנגד פעילות ה"חמאס" כלפינו. אין מדינה אחת בעולם, גם לא ארצות-הברית שהיא אם הדמוקרטיות, שתאפשר כניסת משט לאזוריה ותאפשר לאזרחים לפעול נגד אושיות המדינה, קיומה וסמליה. כל אזרח שלא מקבל מבחינה חוקתית ומהותית את ערכי קיום המדינה, לא יכול להיות אזרח שמקבל זכויות.

הוא לא יכול להיבחר ולייצג אזרחים. על מדינת ישראל ישנם איומים ביטחוניים,

רבותי חברי הכנסת, אני יכולה לקבל מצב שבו אזרחים וכמובן חברי כנסת יביעו את דעתם. אין לי כוונה לפגוע בחופש הביטוי, הגם שבמקרה זה אין משבר הומניטרי בעזה. אבל במקרה הזה, של ח"כ חנין זועבי, זה לא חופש הביטוי, זו שותפות למעשה טרור, זו הזדהות פומבית עם ארגון ששם לו למטרה לחסל את מדינת ישראל ושותפות להסתה נגד מדינת ישראל. דמוקרטיה זה לא הפקרות. המשט לעזה היה משט של טרור. חברת הכנסת זועבי צריכה להיענש. אנחנו לא צריכים סוסים טרויאנים בכנסת. לכן, אני מציעה לחברת הכנסת זועבי שתקשיב טוב למלים, ואני מקווה להגיד אותן נכון בערבית: רוחי לע'זה יא ח'אאנה. בוגדת, זה מה שהיא. אנחנו לא צריכים בוגדים פה, בכנסת ישראל.

תודה לחברת הכנסת רגב. חבר הכנסת ברכה, אתה עוד מעט עולה לדבר. כולם ישמעו אותך. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. נא לעמוד בזמנים. אדוני היושב-ראש, אני אדבר רק עברית. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה להבהיר, כדי שלא ישתמעו הדברים לשתי פנים, שאני תומך במצור הנוכחי, שמדינת ישראל הטילה אחרי 2006 ואחרי 2009 על עזה. לדעתי, בנסיבות שבהן פועלת ממשלת ה"חמאס" והמשך ההתקבצות של הטרור והמשך הירי לתוך שטח ישראל, שהוא בטפטוף אבל הוא משמעותי, ולבסוף, בעובדה שגלעד שליט מוחזק שם זה למעלה מארבע שנים מבלי שאיש יודע מה גורלו האמיתי,

אני מחליף

הבוגדת הגיעה. סוס טרויאני יש לנו בכנסת. אני מבקש להשתיק את האספסוף. אנחנו שילמנו מה הכנסה, אתם לא עושים,

מה קרה, חבר הכנסת דנון.

זה במרכז הליכוד, איפה שהפסדתם. אתם באים לכאן לנצח. תתבייש לך. תתביישו לכם. אתם מורידים בכלל את הרמה, חבר הכנסת אגבאריה, אתה מציע הצעה לסדר? מה קרה, הספיקה לך הפגישה עם שליט לוב, קדאפי? חברת הכנסת רגב, את לא סיימת את דברייך? דיברת בעברית, דיברת בערבית, בכל שפה דיברת.

אולי במקום בגד-ים אני רוצה חגורת הצלה. זה גם יכול לסייע. מאחר שחברת הכנסת חנין זועבי הגיעה, אני רוצה לומר לה אולי בשפה, אולי יש לה הודעה אישית להודיע לנו. היא מתנצלת. חברי לנשיאות, סגן יושב-ראש הכנסת, אנחנו משרתים את מי עכשיו? הם רוצים את זה. לא, אנחנו לא רוצים את זה, גזענים, אתם

אה, אוקיי, זה רעיון. זה רעיון. אני חייב לספר לכם, הוא לא היה על האונייה, אני הסתובבתי אתמול ברחוב,

עצרה אותי גברת מבוגרת, בת 60-50, לא מבוגרת כל כך, אמרה לי: אתה לא על האונייה? אמרתי לה, על איזו אונייה את מדברת? היא אומרת לי: אתה לא ארגנת את כל המשט? אז אנשים יכול להיות שיתקפו גם אותך,

אתה דומה לארדואן? לא יודע, אולי דיברתי על המשט באיזה עניין אחר. אנחנו פה כולנו יושבים וצוחקים, שוכבים שם חיילים פצועים קשה. אנחנו לא צוחקים על זה. אוקיי, אני רוצה לדעת אם היא ביקרה אותם.

אתמול הלכתי לבקר אותם, לעשות אלימות שם.

בבקשה, חבר הכנסת שי. חברים, סגן יושב-ראש הכנסת דני דנון, פעם עשירית שאני קורא בשמך בלי לקרוא אותך לסדר אפילו פעם אחת. אתה מתגעגע לתפקיד הקודם שלך. למה הוא לא, על האונייה גם. ללוב נסעתם יחד, על האונייה אתם לא יחד? אתה מתגעגע לתפקיד הקודם שלך. זה לא עניין שלך, חבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת אגבאריה. מהפעם הבאה, אני אומר לשני הצדדים, אני מתחיל לקרוא לסדר. בבקשה. מתוך הצידוק שאני רואה לפעולת צה"ל, והעובדה שהמשט הזה לא היה צריך להגיע לעזה, ולא משטים אחרים בעתיד, אני רוצה, גם, להודות לחיילי צה"ל שהשתתפו בפעולה הזאת, ועשו בזהירות ובאחריות כמיטב יכולתם כדי שההשתלטות תסתיים בשלום, ולצערי הרב,

רבים פה, הם נאלצו לפתוח באש, והתוצאה הידועה. ההערה השלישית מכוונת אלייך, חברת הכנסת חנין זועבי. אני מכבד דמוקרטיה, וכולנו שייכים לפרלמנט, לכנסת של מדינת ישראל. לא ייתכן שחברת כנסת תשתתף במסע מן הסוג הזה, שהוא בניגוד לחוק, שיוצא נגד מדינת ישראל, שהיא המדינה שלי לא פחות מהמדינה שלך. אני מכבד את דעותייך, את מייצגת אזרחים במדינת ישראל שבחרו בך לכנסת, וזה יפה, אבל לא יכול להיות שאת תעמדי על הסיפון של הספינה הזאת, שמאתגרת את מדינת ישראל, ושעל-פי החוק הבין-לאומי לא היתה צריכה להגיע לחופי עזה. זה לא עולה על הדעת ולא מתקבל. ההערה הרביעית שלי היא לצורך שאני רואה אותו היום מתבהר והולך, שמדינת ישראל תמנה צוות בדיקה כדי לבחון את ההחלטות שהוליכו ואת הפעולות שהובילו אל המשט ובתוך ההשתלטות על המשט. הלחץ הבין-לאומי עלינו הולך וגדל. אנחנו דוחים אותו,

ועם זאת אני סבור שמן הראוי שמדינת ישראל תבחן כיצד היא נהגה במקרה הזה. אני מציע צוות בדיקה בראשות שופט בית-המשפט העליון, נשיא בית-המשפט העליון לשעבר אהרן ברק. הוא יבחר מומחים שיעבדו אתו בצוות הזה, והם יקבלו מנדט, מינוי מממשלת ישראל, לבדוק את האירועים שקדמו למשט ואת המשט עצמו. אני מעדיף שהבדיקה הזאת תיעשה פה, על-ידינו ובידינו, לא על-ידי גורמים בין-לאומיים, כמו שכבר לא חסרים זאבים בסביבה שמציעים לנו, וממילא גם באופן שיהיה עוין את מדינת ישראל. אם נוכל היום, בהקדם האפשרי, להכריז שזאת ההחלטה של הממשלה, ואני מאמין שזאת ההחלטה הנכונה, שצריך ללכת בה, נוכל להדוף את הלחצים הבין-לאומיים האלה, ולבחון לעצמנו, קודם כול לעצמנו, ואחר כך גם לדעת הקהל הבין-לאומית ולמדינות אחרות, מה נעשה ולמה נעשה. אני חוזר ואומר, זאת היתה פעולה מוצדקת, אבל צריך לבחון אותה.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת מוחמד ברכה, בבקשה.

חבר הכנסת דנון, אתה רוצה להאריך את זמן דיבורו של חבר הכנסת ברכה? שהם לא היו על האונייה. יהיה שקט, הוא ידבר בדיוק שלוש דקות. יהיה רעש, הוא ידבר כמה שהוא יצטרך. בבקשה. יש לי שאלה אליך, כבוד היושב-ראש, לפני שאני מתחיל את דברי, מי אמור לענות בשם הממשלה? סגן שר הביטחון מתן וילנאי.

בלי לפגוע במעמדו של סגן שר הביטחון, למה ברחו ראש הממשלה ושר הביטחון, שהם האחראים הישירים?

לא לא, שאלה פרוצדורלית. אני יכול לענות על שאלות כאלה? כן, בבקשה. אני לא חושב שאני אמור לענות על שאלות כאלה.

אני מפנה אליך שאלה, אדוני היושב-ראש, על ניהול הישיבה. שני האחראים לפשע שהיה ברחו מן האולם כמה דקות לפני תחילתו,

מי שאחראי לפשע זה אתם, אנשי "חמאס".

זה חלק מהנאום. תן לי תשובה אבל. בתור מה אני אתן תשובה? אתה נציג של נשיאות הכנסת. יש פה שר בממשלה ויש נציג בכיר של המשרד הרלוונטי, ובכך נגמר העניין. בזה הרגע התחיל לנוע זמנך. תוריד אותו. תוריד אותו.

אני רוצה להודיע בשמי ובשם סיעתי שאנחנו עומדים מאחורי חברנו מוחמד זידאן, יושב-ראש ועדת המעקב של האוכלוסייה הערבית, השיח' ראאד סלאח, השיח' חמאד אבו דעאבס, הגברת לובנה מסארווה, אלו החברים שלך. חבר הכנסת בן-ארי,

וכמובן לצד חברתנו, חברת הכנסת, אויבים, אויבים, חבורה של אויבים.

שבא לדרוש הסרת מצור נפשע על עם שלם. זה הדבר העיקרי.

נוסף על כך, האנשים האלה, כולל אנשים אזרחי מדינות רבות, יותר מ-40 מדינות, הם באו במשט של חירות ושל חופש, ואתם נציגי הכיבוש,

מי שבאים כאן כדי להצדיק רצח בדם קר של מפגינים, עשרה אנשים קיפחו את חייהם. אתם מדברים על רצח? אתם מדברים על רצח?

חבר הכנסת אגבאריה ומוזס. חבורה של אויבים.

להושיב אותו בכיסא,

אבל הוא לא יפריע. הוא לא יפריע, אין ספק.

אסור לבוא ולקרוא קריאות ביניים מתחת לדוכן. מותר לו לקרוא לחייל צה"ל רוצח?

בבקשה, זה מה שהוא עשה לפני רגע. תתבייש לך. אתה הצנזור כאן? הבעת את עמדתך. אתה יושב כאן כצנזור? מה אתה? מי אתה כאן? אני חבר כנסת בדיוק כמוך. לא מוצא חן בעיניך, לך אתה לעזה. אתם לא תדברו פה נגד חיילי צה"ל. הוא אמר שצה"ל רוצח? כן.

להוריד חיילים מהאוויר ומהים על אנשים חפים מפשע, על אזרחים, עם נשק חם. ברכה, תגיד משהו על הפרובוקציה שלהם. זה מועד לפורענות.

אתם צריכים להבין שאי-אפשר במאה ה-21 להשלים עם מצור על עם שלם, מיליון וחצי אנשים. אם אתם נסוגותם, תיסוגו. כשתגיעו למאה ה-18 תרצו לנו על המאה ה-21.

מי שהגיע למאה ה-18, אני אגיד לכם מי זה. ישראל חסון, אני אגיד לך. מי שהגיע למאה ה-18 זה כנופיית הפיראטים. במאה ה-21 אין פיראטים. אין כנופיות של פיראטים.

ממשלת ישראל, היום ממשלת ישראל ממלאה תפקיד של כנופיית פיראטים באמצע הים, מחוץ למים הטריטוריאליים. תגיע למאה ה-18, נדבר. חוץ מזה, איך אתם יכולים,

נא לסיים.

אני מסיים,

קרקס, קרקס

הוא מסיים, הוא מסיים את דבריו. חבר הכנסת ברכה נתבקש לסיים את דבריו. של הכנופיה, חבר הכנסת דנון.

מי שבא עם מסורים, מי שבא עם סכינים, מי שבא עם שבריות,

איפה באו, באו לבית שלך? באו לבית שלך?

במים הבין-לאומיים, מחוץ למדינת ישראל. חבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת ברכה, סיימת את דבריך?

תסיים בבקשה. חוץ מזה, איך אתם מדברים על חיילים ולוחמים שאתם מתגאים בהם, כאילו לא שהם חיילים שנשאו צעצועים, אלא כאילו חיילים צעצועים, חבר הכנסת דנון, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. זה כבר מוגזם. חבר הכנסת דנון.

אתה אל תדבר על חיילים.

חברת הכנסת אדטו, גם לקרוא קריאות ביניים וגם בעמידה? אתם בעצם לא אומרים שהחיילים באו עם צעצועים, אלא אתם כאילו מדברים על חיילים שהם צעצועים. החיילים, בהגדרה שלכם, הם לוחמים מפוארים, הם לא באו למשימת שלום. הם באו תוך איום, תוך הרג.

עשרה אנשים, יש עשר גופות של לוחמי שלום. רוצחים, חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בן-ארי, עשר שניות, הוא סיים לדבר. תתאפק עשר שניות.

עשר שניות לסיום. בבקשה. חבר הכנסת דני דנון, קראתי אותך לסדר כבר פעם אחת. בבקשה. החיילים הם גיבורים. חבר הכנסת דני דנון.

אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. החיילים הם גיבורים, חבר הכנסת דני דנון, תגיד לי, מה אתה מחפש?

חיילים עם צעצועים, או חיילים צעצועים? אתם מדברים על בכיינים, לא על לוחמים.

אתם מדברים על זה, לא אני. חברת הכנסת אדטו.

החיילים הם הגיבורים, ואתם הכנופיה. תתבייש לך. אל תעוות את המציאות. אתם כנופיה, ואתה תומך בכנופיה הזאת. אל תדבר ככה על החיילים. חברת הכנסת אדטו. אני שמעתי אותך, ואני לא אחזיר לך באותו מטבע לשון. שלא תעז לדבר ככה על

חבר הכנסת ברכה, נא לסיים. משפט אחרון.

החיילים נשלחו על-ידי ממשלת ישראל, וממשלת ישראל היא שנושאת באחריות, אבל הם נשלחו במשימה תוקפנית, נפשעת, נגד משט אזרחי של שלום ושל הסרת המצור. תתפכחו כבר. תתפכחו. תודה רבה.

אנחנו נתפכח ואתה לא תהיה פה, תהיה במקום אחר כשאנחנו נתפכח.

חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת משה מוץ מטלון, בבקשה. למה לא עלית לאונייה, לא אמרת לנו.

סתום את הפה, סתום את הפה. מי שיסתום את הפה פה זה אתה. סתום את הפה, פאשיסט, למה לא עלית לאונייה?

אני דווקא רוצה לבוא ממקום אחר, ולומר לך, חברת הכנסת, שאת לא ראויה אפילו שאזכיר את שמך, אני רוצה להגיד לך: כל הכבוד. אתה בכלל גאון הדור. חבר הכנסת זחאלקה. אני רוצה לומר לך: כל הכבוד. מה שכל החבורה הבוגדנית סביבך מנסה לעשות שנים, עקפת אותם בסיבוב ביום אחד. כל הכבוד. גנבה להם את ההצגה. כל הפרובוקציות שחבר הכנסת טיבי וחברייך עושים שנים, את ביממה אחת עקפת אותם בסיבוב. כל הכבוד לך.

בהבדל מכם, אני ביקרתי אצל הפצועים שלשום בערב. מה פגשתי? מלח הארץ, גיבורים אמיתיים שנהגו באיפוק, לצערי הרב, נהגו באיפוק רב מדי, והשאירו רק תשעה קולות צפים. במקרה אמיתי הם היו עושים את מה שאולי היה נדרש שיעשו, אדוני סגן שר הביטחון, אבל הם לוחמים עם כבוד. הם לוחמים שבאו לבצע משימה, ושילמו מחיר כבד. אני ביקרתי אותם. מדינת ישראל חייבת בראש ובראשונה לדאוג לאזרחיה ולאינטרסים הביטחוניים שלה. לעתים זה בא על חשבון אינטרסים בין-לאומיים, אבל כששמים את השיקול של ביטחון המדינה, של האינטרסים של המדינה, זה עולה על כל שיקול אחר. מטיפים לנו בעולם היום, ואני רוצה לומר את זה בזהירות הראויה, אנחנו זוכרים איך נהגה בריטניה, אנחנו זוכרים איך נהגה צרפת, אנחנו גם זוכרים איך נהגה טורקיה. טורקיה. אני רוצה להביע ברגעים אלה את תמיכתי, תמיכתנו שלנו, באנשי צה"ל ומערכת הביטחון, ראש הממשלה, שר הביטחון, על הפעולה הנועזת שהם עשו, ואני משער שבעקבותיה תהיינה עוד פעולות נוספות. ומכאן אני קורא לכולנו להתלכד ולהתאחד. זו שעה קשה, זו שעה קשה של מערכת הסברה, של מתקפה עולמית על מדינת ישראל, הנלחמת על קיומה. ראיתי את כוחות השלום, ראיתי את שוחרי החופש, רק לא שמעתי אותם כשפה, ברחובות שלנו, נטבחו ילדים, נרצחו נשים בהיריון. שם לא שמענו את כל שוחרי השלום. הם נאלמו דום. ברגעים ההם הם נאלמו דום.

במסע פרובוקטיבי, ואתם הרי יודעים שהמסע היה לצורך הפרובוקציה, והרי ידוע לכולנו, שטנק מול ילד, תמיד הילד ינצח. והחיילים, חבר הכנסת מטלון, הזמן

אני ראיתי פה את קודמי שעמד פה הרבה זמן. חבר הכנסת מטלון, אבקש ממך לסיים, הערה מיותרת. מהאירוע הזה,

בעלות משמעויות רבות, יש להפיק כמה לקחים לעתיד, איש-איש בגזרתו. אני סמוך ובטוח שצה"ל, מערכות ההסברה ידעו להפיק את הלקחים הנכונים. אני רוצה לברך את צה"ל. אני בז לך, אני בז לנואם הקודם שעמד פה וכינה את חיילי צה"ל כרוצחים. אני מציע לך לא להיתקל בהם ברגע האמת. הכבוד הוא לי שאתה תהיה במתרס השני. פאשיסטים כמוך אני לא רוצה, לבוגדים כמוך, למצב הזה. הדובר הבא, חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, את זה גם פה אתך. מרתפים, אני מוכן פה על השולחן, אני אבקש

את השב"כ שלך, בזה אתה לא, תפסיקו לעשות פה טרור בכנסת, חברי הכנסת הערבים, זה טרור פוליטי. אתם משתלטים פה על הכנסת בכוח בצעקות שלכם, תפסיקו. במשט כבר עשיתם את העבודה, תנו לנו פה לעבוד.

אני רוצה לחזק את צבא-הגנה לישראל, את חיל הים שביצעו את המשימה שהוטלה עליהם תוך סיכון חייהם, ותוך כדי הגנה מאותם טרוריסטים שהיו במשט הזה, הצליחו, הייתי אומר, בזהירות יתר ובקפידה, לא לפגוע בכל אלה שלא רצו לפגוע בהם. זאת אומרת, חיילי צה"ל פעלו מתוך הגנה עצמית, אף אחד לא חשב לרגע שהם ייכנסו וייקלעו לאותה סיטואציה של טרוריסטים שנמצאים בתוך משט של סיוע הומניטרי. אני רק רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שהתקבלה הודעה לפני ימים מספר שחלק מאותם אלה ששטו באותה הספינה היו עם שבריות, עם סכינים, עם פטישים, ואגב, ב"אל-ג'זירה" הראו את התמונות. אני יודע, אותם שהתקשרו במקרה למשטרה והודיעו שיש תמונות חשופות, אני לא יודע אם נעשה דבר בעניין הזה. האם החיילים ידעו שהם נכנסים למלכודת מוות? כאשר החיילים נכנסו, הם בעצם פעלו כאילו מדובר במשט תמים, שבאמת 700 או 800 איש צריכים להגיע לעזה כדי להביא סיוע הומניטרי. אם זאת היתה הכוונה באמת, אני בטוח שהיה די בעשרה או ב-20 איש כדי ללוות את המשט הזה. אין צורך ב-800. פה היתה המטרה לפגוע בביטחונה של מדינת ישראל. אני רוצה לומר לחברת הכנסת זועבי, היא בעצם עושה את עבודתה נאמנה, היא נציגת "חמאס" בכנסת ישראל, ממשיכה של עזמי בשארה מהסיעה שלה שהיה מרגל; הוא היה ראש סיעת בל"ד. אני לא חושב לרגע שהיא עושה דבר לא נכון מבחינתה היא, בהשקפת עולמה היא, אתה צודק, אנחנו פראיירים.

לכן אני אומר, אם צריכים לעשות דבר,

אחת כזאת לא צריכה להיות דקה אחת בכנסת. ולהוקיע,

אני חושב שהיא עברה על החוק, וצריך, זה בושה שהיא יושבת פה. צריך להסיר לה את החסינות, אין מקומה בכנסת ישראל. לא רק את החסינות, צריך לזרוק אותה לעזה. בדיוק שמה המקום שלה. לא בטוח שירצו אותה שם. שמה בדיוק המקום שלה. היא לא תוכל לדבר כמו שהיא מדברת כאן. מר ביבי, צריך לזרוק אותה, היא הלכה לשם, אותה שם, כמה "ביבים" צריך בבית הזה. צריך לשים אותה שם. חבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת ברכה, איזה מין רמה של דיבור זה? תתבייש לך.

מתייחסים לתשעה הרוגים שהיו במבצע הזה.

הפלסטינים טובחים, שוחטים אחד את השני. שכחנו מה ה"חמאס" עשה לרשות הפלסטינית ו"אל-פתח"? כמה מאות רצח, שחט אותם, זרק אותם מהגגות? אתם פתאום זועקים על איזה תשעה שנהרגו, ואנחנו מצרים על ההרג הזה. אם היה ניתן למנוע, אני בטוח שחיילי צה"ל היו עושים זאת. לא היה ניתן, כי היו בסכנת חיים. אין נאמנות, חברי הכנסת ברקוביץ וביבי. איפה ישראל ביתנו, אין נאמנות, אין אזרחות. אני רוצה לראות אותם. חברי הכנסת, למה אתם שותקים?

איפה הדאגה שלכם למאות אלפים שנהרגים כל יום בעירק, באפגניסטן, בפקיסטן? זה מעניין את הערבים בכלל? זה מעניין את חברי הכנסת הערבים? עשית את זה, אתם, כל כך אכפת לכם על אותו משט של מחרחרי ריב ומלחמה, שבאו להכריז מלחמה על מדינת ישראל. אתם שותפים בכנסת ישראל. אתם מחזקים את ה"חמאס". שמונה שנים של טילים נגד מדינת ישראל, זה לא מפריע לכם. מה שמפריע לכם זה המצור על עזה. הרי ברור שהתכלית של המצור הזה, כדי לפרוץ את החומה הזאת ואת מה שיש כנגד העזתים, ואני חושב שזו זכותה של מדינת ישראל בוודאי להגן על עצמה. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים במצב חירום. צריכים לחשוב אחרת. לדעתי, צריכים להקים ממשלת חירום. היום בהסתה בעולם כנגד מדינת ישראל, מנסים למנף את העניין הזה של המשט כדי להילחם, להכריז מלחמה נגד מדינת ישראל בכל מקום בעולם. אתם המצאתם את הססמה, לא? מה אתם עושים עם הססמאות שלכם, סליחה? עניין הנאמנות, עדיין נבדק, משטרה, יכול להיות שהיינו צריכים לפעול אחרת. יכול להיות. אבל בוודאי היה צריך לעצור את המשט הזה מלהיכנס לעזה,

זה מחובתנו. יכול להיות שהיינו יכולים לעצור אותם בצורות שונות. בשביל זה יש חקירה, בשביל זה יש בדיקה. לא צריכים לתת לעולם לחרוץ את דיננו, כולל נשיא ארצות-הברית,

חבר הכנסת ביבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. רעיון טוב. שאמר שצריך בדיקה. אני חושב שאנחנו צריכים להקדים. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו. אנחנו צריכים לתת את המסקנות, ושלא יכריחו אותנו, או יכפו עלינו להסיק מסקנות שהן יהיו בכפייה על ממשלת ישראל במדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת מנחם מוזס. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בספר בראשית מסופר על שכם בן חמור שתפס את דינה בת יעקב והחזיק בה. בני יעקב שתכננו לשחרר אותה, פעלו בעורמה ושכנעו את שכם וחמור להימול יחד עם כל בני העיר. וכמו שכתוב: תימולו, תהיו יחד, נהיה לעם אחד, נתערבב כולנו ואז יהיה בסדר. ויהי ביום השלישי אחרי יימול כל זכר, נהפכו כולם ליהודים, קמו והרגו את כל תושבי העיר כדי להציל את אחותם. שמעתי רעיון, נשאלת השאלה: למה היו צריכים את הפטנט הזה בדיוק שהם ייהפכו ליהודים? כשהורגים יהודים העולם שותק. כשהרגו אילו לא היו יהודים, היו הורגים בשכם, אז היו מועצת הביטחון והאו"ם, וכולם היו צועקים: געוואלד, מה עשו כאן. קודם תהיו יהודים, נהרוג יהודים, אז הכול יהיה בסדר, יהיה שקט, לא יהיו גינויים, לא יהיו ועדות חקירה, לא יקום שום דבר. הדברים האלה הם אקטואליים גם היום. ברצועת-עזה שבוי גלעד שליט כבר קרוב ל-1,500 יום בתנאים-לא-תנאים. אפילו נציגי הצלב-האדום לא ביקרו אותו. לא היה על כך דיון במועצת הביטחון, שרי החוץ האירופים לא גינו את זה, שום ועדת חקירה לא קמה על זה, הכול בסדר. מתי כולם מתעוררים? כשמגיעה לכאן ספינה של פעילי שמאל, פרובוקטורים, אנרכיסטים, פעילי טרור, שכל מטרתם לעורר פרובוקציות ולפגוע בריבונות ישראלית, תוקפים באלימות קשה את מיטב חיילינו. התמונות הקשות מהספינה מחרידות: חייל נזרק מהמרפסת, חיילים מוכים באלות ובברזלים, כשאלה היו הכלים ההומניטריים שלקחו לעזה, קלשונים, גרזנים, סכינים, שבריות, אלה היו הכלים ההומניטריים שלקחו לעזה, כפי שאנחנו רואים היום בתמונות. צר לנו שדובר צה"ל נזכר כל כך מאוחר לפרסם את התמונות האלה, במקום ברגע האחרון, אתמול בבוקר לפרסם את כל זה. אבל התנהגות ברברית זו אף אחד לא מגנה, ואני רוצה לומר לחבר הכנסת ברכה, שאנחנו באמת הזויים, אם אנחנו יכולים עוד לשבת יחד בבית הזה, וחנין זועבי, שהשתתפה, לא לקחת ממנה, לא את הדרכון הדיפלומטי, ולא שום סנקציה, והיא עוד תמסור תיכף הודעה אישית, שיהיו מהולים בזה גם קצת רעל וקצת ארס וכל מיני דיבורים כאלה ואחרים. אז אנחנו באמת קבוצת חברי כנסת הזויים, זה מגיע לנו, אם אנחנו בוועדת הכנסת לא יכולים לקחת ממנה את הדברים הפשוטים ביותר. נראה אותה שבוע בעזה, מה יעשו לה. שבוע בעזה. יום בעזה, למה אתה אומר שבוע? יום בעזה. חבר כנסת אחד תראו יום בעזה, ותראה איך שהיא מסתובבת כאן חופשייה כמו איזה מלכה, חבר הכנסת מוזס, אתה כבר גלשת מהזמן. תסלח לי, שמעתי את ברכה, עמד על הבמה שבע

אתה הוספת כבר, אני רוצה רק לגמור. אבל ממש לסיים, חבר הכנסת מוזס. אני ממש מסיים. תחזירו לו, הוא צריך לקבל תוספת,

מי הפריע לו? אנחנו הפרענו לו. לא, זאת הפרעה מוזמנת. הצביעות הזאת של העולם נגד ישראל היא כבר קביעה של חכמינו: הלכה, בידוע שעשיו שונא ליעקב. היא חזקה מכל מציאות, לא נוכל לשנותה. אנחנו צריכים לעשות עצמנו כחירשים, ואז יקוים "ה' ילחם לכם", כאשר "אתם תחרישון"; היו אומרים שאתם תעשו מה שצריכים, ולא תשמעו בדיוק מה שוועדה זאת או אחרת תעשה, כי כל ועדת חקירה בין-לאומית שתקום, אני מבטיח לכם שהמסקנות יהיו בדיוק כמו של דוח ועדת-גולדסטון. ולבסוף, אני רוצה לאחל רפואה שלמה לחיילים, שה' ישלח להם רפואה שלמה, במהרה בימינו אמן.

הדובר הבא, חבר הכנסת זבולון אורלב, בבקשה. אני מבקש שחברי הכנסת יתייחסו לעולם, לא רק לארץ.

אתה גם דובר, חבר הכנסת זחאלקה. אתה לא מנחה את חברי הכנסת מה לומר. גם לעולם,

אתם נגד כל העולם. נגד כל העולם. חבר הכנסת זחאלקה, אני מבקש ממך לשמור על השקט. נגד כל העולם. חבר הכנסת נסים זאב. אתם מחוץ לתרבות האנושית. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת זחאלקה,

האלה לא מתקיימים בפעם הראשונה, והדברים הקשים שנאמרים לא נאמרים בפעם הראשונה, אבל אני כל פעם שואל את עצמי, ואני אומר לחברינו הציונים: למה אנחנו צריכים להגיע למצב הזה? במקום שנתרגז פה, בצדק, ובמקום שנצעק פה, בצדק, בואו נצביע.

מצוין.

צריכים ליצור מערכת חוקים כזאת, שהדמוקרטיה הישראלית לא תאפשר לנצל אותה כדי לחתור תחת אושיות קיום המדינה, מי ערבי ומי יהודי. אם אנחנו מגיעים למסקנה שחברי כנסת כאלה או אחרים,

במעשיהם הם חותרים תחת אושיות המדינה. אתן דוגמה: קיימת הצעת חוק, שמי ששולל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, זאת עבירה פלילית. לא קיים כזה חוק, אגב. לא קיים כזה חוק. חבר כנסת היום יכול לעשות כל מעשה כדי לבטל את אופיה היהודי, ושהיא לא תהיה מדינת הלאום היהודי, וזה מה שהם עושים, אבל הם עושים לפי החוק, ולנו אין אומץ להצביע. לצעוק אנחנו יודעים, אבל להצביע אין לנו אומץ. גברתי, ההצעה הזאת עברה לפני יותר משנה בקריאה טרומית, והיא שוכבת באחת הוועדות, ומשום מה, דברים שאני יודע מדוע, הצעת החוק איננה מקודמת. איזה הצעה? שמי שפועל נגד, מי שמסית נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לאמור מדינת הלאום היהודית, זאת תהיה עבירה פלילית.

מפלגה או חבר כנסת שפועל נגד, לא יכול להיות מועמד לכנסת הבאה. זה כבר קיים בחוק, אבל עדיין זאת לא עבירה פלילית. הדבר השני, שחבר כנסת שמצהיר אמונים לא יצהיר אמונים רק למדינת ישראל, אלא למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כי אנחנו נמצאים בפרלמנט של המדינה היהודית והדמוקרטית. יש הצעת חוק כזאת,

שלא עוברת את ועדת שרים לחקיקה. לא עוברת, גם לא בכנסת הקודמת. זאת, זאת בעיה שלנו, של המפלגות הציוניות. לצעוק אנחנו יודעים עד מחר בבוקר. אז אמר לי מישהו: תשמע, אז אתה יוצר משבר עם חברי הכנסת הערבים. הואיל ואני מכיר את המגזר הערבי, כי במפלגתי, מה אפשר לעשות, היה סקטור ערבי גדול, עדיין קיים, והואיל ואני בקי במערכת החינוך,

מה שקרה כאן זה מדרון חלקלק של ניצול ציני של הדמוקרטיה. וחברת הכנסת יוליה ברקוביץ, נא פחות לצעוק, יותר לעשות. זה מה שאני מציע לכם. הדבר השני, אדוני היושב-ראש, הוא סוגיית ההסברה. מערכת הביטחון משקיעה כדי לנצח בשדה הקרב, יתקן אותי סגן השר, משהו כמו 50 מיליארד שקל. זה בערך תקציב הביטחון, נדמה לי, בסביבות האלה. 50 מיליארד שקל. כמה אתם חושבים מדינת ישראל משקיעה במערכה של ההסברה?

פחות ממה ש"קוקה-קולה" מקציבה להסברה, לפרסום שלה. אז מה שקורה, מדינת ישראל היא מעצמה צבאית,

מעצמה צבאית, שיודעת לשמור על קיום המדינה חבר הכנסת טלב

מובסת, מושפלת בשדה התקשורת, בשדה ההסברה, כיוון שעדיין לא הבנו שהמערכה האמיתית היא לא רק בשדה הקרב, היא גם על המסכים ובכותרות העיתונות. מה שקורה זה ששקרים, מצגי שווא, סילופים, עיוות מוחלט של העובדות, זה הופך להיות נחלת הכלל.

אני מסיים. ומכיוון שההסברה שלנו כושלת, נכשלת, אנחנו מבודדים בעולם, כי הרי לפחות אנחנו יודעים את העובדות לאשורן. בגלל הפשע, בגלל הרצח, חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בן-ארי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ. חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ. אנחנו הרי יודעים את העובדות האמיתיות, ללא סילוף, וכאן אני לא חושב שיש הבדל בין מרצ למפד"ל. מה העובדות האמיתיות? מי הטרוריסט ומי הקורבן? מי התוקפן ומי הקורבן? איפה יש בסיס לטרור ומי, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה לשמור על הסדר. אני אציג עובדות. לא, אל תציג לנו עובדות. לא ביקשנו ממך. עובדות נכונות. יכול להיות, לא בטוח. העובדות, לא בטוח שהן נכונות. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני מבקש ממך לאפשר לחבר הכנסת אורלב לסיים את דבריו. סגן השר מתן וילנאי, ידידי, לכן אני אומר לך, מבחינת האינטרס הלאומי, האסטרטגי, חבר הכנסת אורלב, לסיים. פחות מטוס אחד ב-100 מיליון שקל, ולתת אותם להסברה, נגיע להישגים הרבה יותר גדולים. תודה רבה.

הדובר הבא, חבר הכנסת אברהים צרצור. חבר הכנסת טלב אלסאנע. הוא המסביר הלאומי. נתן ל-500 נציגים בעולם להסביר. זה ההסברה הנכונה. הבגידה שלכם זה ההסברה הכי טובה. חבר הכנסת רוברט אילטוב, בטח לא בעמידה. יש דברים שלא עושים בעמידה. קריאות ביניים לא קוראים בעמידה. זה לגמרי אסור, זה נותן לך יתרון: הקול שלך בא מגבוה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה ירדנו מהאונייה. חבר הכנסת זאב, אתה לא אהבת שהפריעו לך. לי לא הפריעו. הפריעו לך, ואתה לא אהבת את זה. אז, חבר הכנסת זאב, בבקשה. חברת הכנסת ברקוביץ, האנרגיות בסיעת קדימה מעודדות, אבל אתם כל הזמן מפריעים. נכון, כי לא בא לשמוע אותם. מעציב לראות שאין פה אף אחד מהליכוד להגן על הממשלה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חושב שישראל יכולה להמשיך ולהגן על הפשע המתועב שהיא ביצעה לפני יומיים, שלושה ימים, חברת הכנסת ברקוביץ, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, אתה נקרא לסדר פעם שנייה. וידוא הריגה. הוא יכול בלוב להגיד את זה, לא נשארו לכם עוד קריאות. הפעם הבאה זה בחוץ. ואמרת נגד זה משהו? לא הייתי שם. חבר הכנסת אריה ביבי. אני שואל אותו שאלה. אני אצטרך להוציא אותך מהאולם. הוספתם לו זמן דיבור, זה הכול. אתם יכולים להמשיך להגיב על הפשע המתועב שביצעתם כנגד חפים מפשע, זה פשע מתועב. כנגד אזרחים שלווים, כנגד לוחמי חירות וחופש שבאו מכל רחבי העולם, שייצגו את כל התרבויות ברחבי תבל, אבל על אף העובדה הזאת אינכם יכולים לאטום את אוזניכם מלשמוע,

חבר הכנסת ביבי. את הקול המגנה בכל תוקף שיוצא מכל בירות העולם. יש היום קונסנזוס בין-לאומי שמגנה את הפעולה הזו, שישראל ביצעה הרחק מגבולותיה הריבוניים,

בלב ים, מגבולותיה הריבוניים. אנחנו נמשיך לחסל את האויבים שלנו בכל מקום. חבר הכנסת, אני מזכיר לך שלא נשארה לך קריאה. אני הייתי אתמול, כבוד היושב-ראש, באולם בית-משפט השלום באשקלון, שדן במשך עשר שעות בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם של ארבעה ממנהיגי האוכלוסייה הערבית בישראל. אשרי ה"חמאס" תאמינו לי, אתם יכולים לדבר בטלוויזיה, בתקשורת, אתם יכולים לצרוח באולם במליאת הכנסת, אבל באולם בית-המשפט, ששם היה דיון מעמיק וענייני מאוד, משפטי למהדרין, לו הייתם שם, הייתם מתביישים מלהגיד את הדברים שאתם אומרים עכשיו. חבר הכנסת צרצור, נא לסיים. בסדר. כל התזה הישראלית ששמענו עליה, ממשיכים לשמוע גם בתקשורת, גם במליאת הכנסת, כל התזה הזאת קרסה באופן מוחלט אל מול, איזה קרסה? חבר הכנסת חסון, יש לו משפט אחרון. איזה תזה? הוא פוגע בבית הזה.

הישראלית קרסה באופן מוחלט אל מול מבול השאלות של ההגנה המלומדת, ששאלה את השאלות הענייניות, שכל המומחים לחוק הבין-לאומי בעולם כבר קיבלו החלטה לגביהן. חבר הכנסת צרצור, זה כבר לא משפט, זה תואר שלם במשפטים. תודה.

תודה. הדובר הבא, חבר הכנסת חיים אורון, בבקשה. אתה יורה לעצמך בראש, כי זה הריבון. אם אתה פוגע בבית, אתה פוגע בעצמך. הוא רוצה להרוס את הבית הזה. חברי הכנסת הפעילים, בן-ארי וברקוביץ, נא לתת שקט לדוברים וסדר במליאה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, במשט שיצא מקפריסין לעזה היו כנראה אנשים שוחרי שלום, והיו גם אנשים שוחרי טוב, והיו גם אנשים תמימים, והיו גם פרובוקטורים, ויכול מאוד להיות שהיו שם גם טרוריסטים. אדוני סגן שר הביטחון, כל הערב-רב הזה, גם אם היה יושב ומתייעץ ומחליט לעשות את הפעולה שתגרום למדינת ישראל את הנזק הכי גדול, שוחרי שלום עם פרובוקטורים, טרוריסטים עם אנשים תמימים, הם לא היו מצליחים לגרום למדינת ישראל נזק גדול יותר מאשר נגרם ברצף של החלטות שגויות שהממשלה הזאת קיבלה. לבי עם החיילים. אני מאחל החלמה לפצועים, החיילים והפצועים האחרים. אבל מי מקבל את ההחלטות בצורה כזאת? מי מביא אותנו למקום הזה שעכשיו אנחנו צריכים להסביר ולהסביר, וחסרים לנו תקציבי הסברה? לא חסרים לנו תקציבי הסברה, חסר קצת שכל ישר. אדוני סגן שר הביטחון, אתה יודע ואתם יודעים ששאלת המצור על עזה מזה שלוש שנים היא בסימן שאלה גדול, אבל הולכים קדימה. ושאלת המאבק הזה, הוא קשה ומורכב. אבל איפה שיקול הדעת? איפה המחשבה? איך מגיעים לפינה הקשה הזאת? שברחו מעזה, זה מה שקיבלנו. חבר הכנסת בן-ארי. שר הביטחון לימד אותנו וחזר ולימד אותנו שיש מבחן התוצאה.

לא תמיד אני מקבל את המבחן הזה כמבחן העיקרי, אבל במקרה הזה?

אדוני סגן שר הביטחון, אני טוראי קטן בצה"ל, ואתה אלוף, ושר הביטחון רב-אלוף, ואני לא רוצה לתת עצות מבצעיות, מה עושים במצב הזה, אבל אתם יודעים שהיו אלטרנטיבות, ואתם יודעים שאסור היה להגיע לפינה הזו, ומקבלי ההחלטות במדינת ישראל איבדו את שיקול הדעת לא לפני שבוע, הם איבדו את שיקול הדעת מזה שנה וחצי. אתם גם יודעים שהיו בשנים האחרונות משטים לעזה

חלקם הגיעו, חלקם נעצרו. אל תתחילו את הוויכוח על זכותה של מדינת ישראל להגן על ריבונותה. יש למדינת ישראל זכות להגן על ריבונותה. אדוני סגן שר הביטחון, יש לי זכות לעבור במעבר חצייה, אבל אני מסתכל ימינה ושמאלה לראות אם סמיטריילר של 100 טונות לא רץ לצומת, ואז אני לא עובר. אז אל תעבירו את הדיון למישור הזה של הזכות. איך אתם משתמשים בזכות הזאת? אתם פוגעים בנו בשימוש בזכות הזאת, אתם מונעים מאתנו מעשים מוצדקים על הרקע של מה שקורה פה. אנחנו מאבדים את תמיכת העולם כולו.

אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. אני חושב שאתה הדובר הראשון שלא הפריעו לו. אני שמח שלא הפריעו לי ואני מאוד מצר על האווירה שקיימת פה. כי אתה בקונסנזוס. ואני מציע לכולנו להבין שאנחנו יכולים להיות חלק מהמדורה שצומחת עכשיו בארץ הזאת. לכן, אדוני סגן שר הביטחון, אני חושב שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. התחקירים של צה"ל, חשובים ככל שיהיו, מבחינתי צה"ל הוא הגורם האחרון שאותו צריך לחקור. איך מקבלים את ההחלטות, מי מחליט, מה שיקול הדעת, מה התוצאות ומה עושים אתן, מי שהחליט על הגירוש מעזה, ואל תחכו, משום שאתם שומעים את כל העולם. זה לא מצב שהיה, זה מצב חדש. והעולם יביא לנו פתרונות קשים יותר. אני יודע כמה זה קשה לממשלה לקבל החלטה על ועדת חקירה ממלכתית. הפתרונות יהיו גרועים יותר. לכן אל תחכו ותעשו את זה מוקדם ככל האפשר. תודה, חבר הכנסת אורון. הדובר הבא, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. אל תשכח, גאלב, זה

שמתי לב להערה שלך, הבאתי אותה בחשבון. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, סגן השר, מכובדי חברי הכנסת, לא קל לי ומאוד קשה השבוע לכולנו, ואני יכול להרשות לעצמי גם לומר שבמיוחד למחנה השלום. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, נדמה לי שיש לי רק עד אחד, השר שמחון, שבממשלה הקודמת הוכחתי לגורם מקצועי, סליחה, גם השר גדעון עזרא, גם אני.

בדיון בממשלה הוכחתי לגורם מקצועי באופן הכי ברור שהרוב בעזה לא שייך למחנה "חמאס". ואם תרצה, אחר כך אני אתן לך את הפרטים. אבל הוא נשלט על-ידי ה"חמאס". אבל היו שם בחירות. אני מודיע שכל מה שאני אומר הוא על דעתי. אני לא מייצג את דעתו של אף אחד. אתה לא מייצג את המפלגה שלך? אדוני מג'אדלה, אתה מייצג את הממשלה או את עצמך עכשיו? הוא מתכוון שזה על דעתו ולא על דעת יושב-ראש המפלגה שלו. טוב שאתם, אחד על השני. בואי נקשיב, זה יהיה מעניין, יוליה. מה חדש, חברת הכנסת יוליה, כדי שתירגעי, ברשותך,

אני אגלוש ואומר לך שביום הזיכרון לערפאת בעזה, ומי שעוקב וזוכר, היו, לפי העיתונות הערבית, יותר מ-300,000 פלסטינים בעצרת

נכון שהם באו לכבד את זכרו של ערפאת, אבל הם באו גם לומר ל"חמאס" שהמחנה של "פתח" קיים בעזה. יותר מ-300,000. תכפילי בממוצע בשניים, אז הרוב בעזה בעד "פתח". לכן המצור על עזה לא מקדם לדעתי את שחרור שליט וגם לא הופך את עזה מבחינתנו לתומכת יותר ברשות הפלסטינית, שהיא הפרטנר שלנו לשלום. אני אומר את זה בצער רב, שבמקום שנעשה למען מינוף תהליך מדיני, נתנו פרס ל"חמאס" וגם נראינו רע מאוד כתוצאה מהמשט שהיה. השאלה כרגע, אדוני סגן השר, היא איך אנחנו יכולים למזער נזקים ואיך אנחנו יכולים מתוך עוצמה לומר את האמת לעצמנו וגם לעולם. זה מה שחשוב יותר מכול. האובדן של חיי אדם והפצועים זה כאב של כולם, כי אנחנו מדברים על בני-אדם. אני רוצה לסיים ולומר, אדוני היושב-ראש, אם הממשלה רוצה לצאת מהמצב הזה במזעור נזקים, היא צריכה להוביל תהליך מדיני ברור בימים הקרובים, ולהעביר את עזה ליהודה ושומרון. ולומר שיש לה יוזמה. תודה, אדוני.

הדובר הבא, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני היושב-ראש, הכנסת הציונית של עם ישראל בארצו, שוב פעם אנחנו נחשפים לפנים האמיתיות של המעוז הקדמי של האויב שיושב כאן ולא רק מגן על האויב שלנו, על ה"חמאסניקים", על אלה שרצחו אמא וארבעת ילדיה בווידוא הריגה, אלא מייצג אותם ותומך בהם וקורא לחיילי צה"ל הגיבורים כפי שכינה אותם, ואני לא רוצה לחזור. רבותי, אנחנו משחקים כאן בנדמה לי. אנחנו משחקים במשחק של הבל. לצערי, שר הביטחון נפל בפח הזה. הם מדברים על דמוקרטיה, כאילו דמוקרטיה מעניינת אותם. הם מדברים על משט של שלום, כאילו שלום מעניין אותם. ואז נופלים בפח וחושבים שמדובר שם באנשי שלום ומפילים את החיילים שלנו לתוך אותה מלכודת בצורה כזאת מבישה.

כשברק ברח מלבנון אמרו לנו שתהיה שם דמוקרטיה, שיגדלו שם דובדבנים. ברחנו מעזה,

זה מה שמציע חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, בואו נקים פה, נקדם תהליך מדיני, נהפוך את יהודה ושומרון גם כן לעזה וגם לשם יבואו משטים. אז יספר לי ראש הממשלה נתניהו כיצד הוא הופך את המדינה הפלסטינית למדינה מפורזת, איך הוא יעשה כזה דבר. רבותי, הגיע הזמן להתפכח. מבחינתו של האויב שנמצא כאן, ישנו דיון שאני מקדם בוועדת הכנסת לשלול זכויות. זה דבר שנתון בידינו והעם בישראל מצפה לנו. הם מסתובבים בעולם עם דרכון דיפלומטי. עם דרכון דיפלומטי מסתובבים בעולם,

חבר הכנסת בן-ארי. כתוב עליו "מדינת ישראל". דרכון דיפלומטי. את זה אנחנו ניקח להם. אנחנו נוכל לשלול להם, זה התפקיד שלנו. החקיקה בהמשך תתקדם, אבל אני קורא לכולם לבוא ביום שני הקרוב לוועדת הכנסת ולתת לזועבי ולשאר חבריה, לזועבי ולטיבי ולכל החבורה הזאת, לתת להם את התשובה האמיתית. אנחנו נשלול להם את הזכויות המיותרות האלה ונאמר להם: העם בישראל לא יוכל להסכים יותר עם המעוז הקדמי של האויב שנמצא כאן. אולי זה הדרכון של טלב אלסאנע שהוא איבד? חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. הוא לא נמצא. סגן השר, בבקשה, נא להשיב. מה אתה, היא לא מודיעה כלום, אתה איחרת את המועד, חבר הכנסת זחאלקה. קראתי בשמך. חברת הכנסת זועבי, תשכחו מזה, היא דיברה, מספיק עם זה כבר. היא דיברה שם, שתיסע לשם לדבר. היא צריכה לדבר במדינות אחרות, אנחנו צריכים את מדינת ישראל. יש כללים באולם הזה, אני מצטער.

אי-אפשר להפר את הכללים פה כל הזמן.

אבל אני לא יכול להוריד אותו.

ביקשתי באדיבות, ותדבר באדיבות או שקשה לך. האמת קשה, היום קשה. אי-אפשר לספוג את הכול. אל תקשה עלי יותר, שמעת? אני אדבר, בטורקיה, בטורקיה. באונייה אתה יכול לדבר. באונייה. היית עולה על האונייה ומדבר שם. שייקח את זועבי אתו. באותה אונייה, עוד פעם. בבקשה, סגן השר. כבוד היושב בראש, חברי חברי הכנסת, אני מצטער על ההתלהמות המיותרת כאן ואני מבקש שנדע לשמור על כבודה של הכנסת ולפעול לפי הכללים הנקוטים פה שנים ארוכות, ושאף אחד לא ימצא לעצמו את הזכות לשנות את הדברים שבכנסת ישראל. חיילי צה"ל, לא להפריע, חבר הכנסת מטלון. חיילי צה"ל, חבר הכנסת מטלון, אל תפריע לי בבקשה. עם כל הכבוד לשר, איזה כבוד זה, בפברואר 2010 התברר כי מתארגן משט של פרובוקציה לעזרה הומניטרית לעזה. אין בעזה משבר הומניטרי. יש בעזה שלטון "חמאס" שאני לא ממליץ לאף אחד לחיות מתחתיו. אין משבר הומניטרי בעזה, אנחנו מספקים מדי שבוע ביום אחד את מה שהמשט הזה התיימר להעביר. מאז ינואר 2009 הכנסנו לעזה מיליון טונות של תספוקת לאוכלוסיית עזה. מיליון טונות. כל אחד ישווה בעיני רוחו את ההשלכות של הדבר הזה. היה ברור לחלוטין שמתוכננת פה פרובוקציה לשמה. התחלנו לפעול קודם כול בצינורות הדיפלומטיים. פעלנו מול המדינות העוסקות בעניין, בדגש על טורקיה, יוון וקפריסין, שהן היו בסיסים ליציאת המשט. המדינה היחידה שהגיבה מבחינתנו וניסתה לעזור והבינה את המשמעויות של זה, היתה קפריסין. גם יוון וגם טורקיה, הבנו מהן שהן לא יכולות לפעול בגלל חוקים וכללים שמונעים מהן את הפעולה הזאת. בחנו את כל האופציות שעומדות לפנינו. הדבר הראשון, לתת למשט לעבור. עשינו את זה בעבר. באוגוסט 2008 נתנו למשט לעבור. אמרו לנו אז, כולל אנשים פה: זה ירגיע אותם. זה לא הרגיע אותם והמשט בכל זאת התארגן לצורך התנועה. היה ברור לחלוטין שאנחנו חייבים למנוע את המשט הזה. עזה היא בסיס טרור מהגדולים בעולם היום. הם לא פועלים משיקולים ששמורים אתם, הם מתארגנים לפעולה. ביום שהם יפעלו, הפגיעה תהיה יותר קשה ויותר ארוכה מכפי שהיה ב"עופרת יצוקה" ובימים שלפניה. שלא נטעה לרגע באופי המשטר בעזה, בצורה שהוא השתלט. ומי שלא זוכר כאן, נשחטו אנשים בכיכר-פלסטין רק בגלל היותם "פתח", נזרקו אנשים מגגות של בתים רק בגלל היותם "פתח". ואת זה אני מציע לא לשכוח. לא רק על שדרות נורו ה"קסאמים", ולכן,

סליחה, מתן, שכחת את הלינץ' ברמאללה. שחטו את טלי חטואל, אנחנו הצענו למארגני המשט לפרוק את התספוקת בנמל ישראלי ולהעביר לעזה, את מה שעשינו כרגע, מה שנעשה בשעות האלה.

האנשים האלה שזרקו מקומה 15, זה המשטר הדמוקרטי בעזה שהם מסבירים לנו

רק משטר דמוקרטי, בהחלט. אלה שצועקים, נכון.

ברגע שהוחלט שצריך לעצור את המשט על מנת למנוע העברת תספוקת טרור סדירה לעזה, ובזה אנחנו עוסקים, לא בשום דבר אחר, שלא נטעה בזה לרגע. עכשיו המשט הוא כאילו תמים, תיכף נדבר על התמימים האלה. בפעם הבאה זה טילים ורקטות שהיום מוכנסות מפורקות בשלושה ארגזים ועכשיו יגיעו בחתיכה אחת. היום בקושי מעבירים, אבל אחרי זה יעבירו בקלות. על זה מדובר, לא על שום דבר אחר, בטח לא על שלום. שלום לא נוגע לעניין לחלוטין. אז למה יצאנו מעזה? ההתייעצות הראשונה נעשתה עם גורמי הייעוץ המשפטי, החל מהיועץ המשפטי לממשלה. התברר שדרך הפעולה הראויה היא במים בין-לאומיים ולא במים טריטוריאליים. זה לכל החכמים שחינכו אותנו גם בעניין הזה. כל אחד היום הרי כבר מומחה, יש לו שלולית ליד הבית והוא מסביר לנו איך צריך להתנהג. התברר שבמים בין-לאומיים, עם מערכת התראות ראויה שניתנה במלואה, שקוראת לקברניטים אישית, לכל קברניט וקברניט בשש האוניות, ואומרת לו: אתה הולך לאזור סגר, זה בלתי חוקי, יש לך אפשרות לבוא לאשדוד ושם לפרוק את האונייה שלך. התשובות שחיל הים קיבל, דרך אגב, הכול מוקלט, שלא תהיה פה אי-הבנה לא ידעתי את מספר הקללות שיש גם בשפת לעז. יש הרבה מסתבר, עם כל מה שנובע מזה.

חבר הכנסת אפללו, צהריים טובים. מה ציפית? איזה אנשים נמצאים על האונייה הזאת? אנשים שבאו לעשות פרובוקציה, רק רע נגד המדינה. חבר הכנסת אפללו. מה אתה מצפה, מי נמצא על האונייה?

חבר הכנסת בן-ארי, אתה דיברת בסדר מופתי. ברור לחלוטין שניתן לעצור אונייה רק על-ידי השתלטות על הגשר, אנשי שלום, זכויות האזרח.

לא, זה מרגיז אותי שאתה צריך להצטדק. חבר הכנסת אפללו. רק על-ידי השתלטות על הגשר והכוונתה למקום שאנחנו רוצים שהיא תובא לשם. אין שום דרך אחרת שחיל הים הישראלי מכיר. חבר הכנסת בן-ארי. אני מכיר את כל החכמים. בעלי המקצוע שנמצאים "רק" 40 שנה בים, אומרים שאין דרך אחרת. ולכן הוחלט לבצע את זה, על מנת למנוע פתיחת קו ימי קבוע לבסיס הטרור בעזה. חיל הים התארגן לזה, בפיקוד של מפקד חיל הים,

שהיה באחת הספינות הקרובות ביותר לאזור הפעולה, עם אנשי שייטת 13 ועם כל יחידות הלחימה בתחום הזה, של שירות בתי-הסוהר ואחרות, לכל אלה שאמרו למה אלה לא ולמה אלה כן. הביצוע היה כראוי. כל הספינות נעצרו, לפי התוכנית, אה? ראוי, מה זה כראוי? לא להפריע לו. חבר הכנסת זחאלקה. כל הספינות נעצרו והוכוונו לחוף באשדוד. מוינו שם אנשים, נשלחו חזרה לבתיהם, דרך אגב,

אולי כבר גמרו להעביר, אולי לא. כרגע זה מתגלגל. גם את התרופות שפג תוקפן אתם שולחים? במקום אחד, על ספינה אחת, התארגנה חבורה של בריונים/חוליגנים/טרוריסטים, בוודאי לא אנשי שלום, כיסיהם מלאים בכסף, הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לעלות בדעתנו, ומשימתם היא אחת: להרוג חיילי צה"ל. לא שום משימה אחרת. משט של שלום, הסבירו שיש רק פצירות לציפורניים, גם זה לא. זה מה שהיה על ה"מרמרה", לא שום דבר אחר. זה מה שהיה שם, מלבד אנשים תמימים שנקלעו לשם גם כן. אז איך שלחתם חיילים עם רובי צעצוע?

האפשרות הזאת עלתה בדיון,

צריך להיות ברור שאלה שלחמו שם לא היו אנשי שלום,

אני מציע שחברי הכנסת הערבים יירגעו כאן ולא ייתלו בהם. הם לא מייצגים את מה שצריך להיות כאן. אין פה שום אנשי שלום אמיתיים. שיהיה ברור, חיילי צה"ל, קודם כול, ההרוגים היו מעורבים. לא נהרגו שם אנשים תמימים. שניים מההרוגים עם אקדחים שלנו שהמחסניות מרוקנות. יש לנו גם פצועים מהאקדחים האלה ואין ספק שיש פה הגנה עצמית ללא שום דין ודברים. אני אתייחס לזה גם בהמשך. חיילי צה"ל פגעו באלה שניסו לפגוע בהם. זה לא שום דבר מעבר לזה. אפשר היה לעשות שם דברים הרבה יותר קשים. היו מקלעים על המסוקים שלנו, היו מקלעים על הספינות שלנו מסביב. אחד מהם לא הופעל, מתוך הבנה עמוקה של חיילי השייטת והתדריכים המוקדמים שהם קיבלו. אני חייב להגיד, בפעם המי-יודע-כמה, שהלוחמים של שייטת 13 יוצאי דופן. אין כאלה בעולם. תוך כדי הפעולה, כשמסביב עושים לינץ', הם צועקים אחד לשני לא לירות. אז לכל החברים פה שמסבירים על לוחמי החופש הגדולים שהיו שם. היתה לנו אפשרות לעשות את זה אחרת והחלטנו שלא עושים את זה אחרת. עם זאת, היו חמושים בנשק חם להגנה עצמית, שלא תהיה אי-הבנה בעניין הזה, והיו מוכנים לירי. ומייד כשהיה צריך לירות, הם אכן ירו ופגעו במי שצריך היה לפגוע בו ולא באף אחד אחר, לכל אלה שמציעים שזה ייראה אחרת. הבעיה היא לא מבצעית. הבעיה היא החלטה פוליטית, ואתה, איש המערכת הפוליטית,

חבר הכנסת ברכה. שמענו, הם עושים טרור, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת ברכה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת ברכה. אתה לא תפריע לו. חבר הכנסת, גם אותך קראתי כבר פעם שנייה. אתם רוצים לצאת ביחד? חבר הכנסת ברכה, אני קורא אותך לסדר. להוציא אותו מהאולם. חבר הכנסת ברכה. בבקשה להוציא אותו מהאולם.

קרב לא מצטלם טוב אף פעם. כל מי שהיה בשדה הקרב יודע את זה היטב. אין מושג כזה לצלם בכלל כפי שאנחנו עושים, אמרת פעם שלישית, אז

וקרבות מפוארים שהצילו את מדינת ישראל אף פעם לא הצטלמו טוב. ולמרות זאת, מתוך הבנה של הסביבה שבה אנחנו נמצאים הדברים האלה צולמו וכך הם נראים. כל זה אפשר היה, היתה פה הגנה עצמית בשתי רמות. בשתי רמות. הגנה עצמית.

חבר הכנסת ברכה, אני מבין שמה שאתה מבקש, שנוציא אותך החוצה. חבר הכנסת.

כמה אתה מבין את הבעיה שאתה לא צודק. מה, הם תקפו את מדינת ישראל? היתה פה הגנה עצמית בשתי רמות, מדינת ישראל, חבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת ברכה, מעכשיו, מלה, ואתה בחוץ. רמה אחת, מדינת ישראל, למה הם באו? הם באו לעשות שלום? חבר הכנסת פיניאן,

זאת פעם רביעית כבר. מדינת ישראל תעשה כל שביכולתה על מנת לא לאפשר לעזה להיהפך לבסיס טרור, וחלק מהצועקים פה חושבים כנראה שזו הדרך הנכונה. והדבר השני,

הגנה עצמית של כל לוחם של שייטת 13 שניסו לעשות בו לינץ', והתמונות מראות את זה ברור לחלוטין. שום ארגון שלום בעולם לא יזדהה עם התמונות האלה כדרך פעולה של ארגון שלום, אין לי ספק בזה. אנחנו כרגע, שייטת 13 יכולה לסדר רפסודה לכמה חברי כנסת ערבים? אנחנו כרגע עוסקים בהפקת הלקחים בכל אחד מהתחומים, הן בתחום ההסברה, הן בתחום הפעולה הצבאית וכל מה שכרוך בזה, על מנת להיות ערוכים לפעם הבאה, ומה עם ההליך הקונסטיטוציוני? אין הפקת לקחים מזה שלא היה קבינט? ואני ממליץ, מה זה, בצהרי יום. מה, מה לא היה, רוני? לא היה קבינט על הדבר הזה. זה פעם ראשונה בהיסטוריה, אתה יודע את זה. מתי היה דבר כזה, פעולה צבאית כזאת, בלי לדון על זה בקבינט? הרבה יותר מפעם אחת, אם אני זוכר נכון.

אם אני זוכר נכון, הרבה יותר מפעם

לא, לא, אתה לא זוכר נכון. אולי מהצבא אבל לא כשהיית בממשלה. חבר הכנסת בר-און, צריך לזהות, אין דבר כזה בלי דיון קבינט. אני ממליץ, אם קבינט מסמיך ראש ממשלה ושר ביטחון או צוות שרים יותר קטן,

בחוק-יסוד: הממשלה כתוב שוועדת שרים לענייני ביטחון תהיה מורכבת א',

ואלה יהיו סמכויותיה. ואת זה הממשלה הזאת לא קיימה. אנחנו עוסקים בהפקת הלקחים הן מהפעולה המבצעית והן מכל מה שמסביב, כולל הנושא של ההסברה. אני מציע שני דברים. האחד, להבין היטב את השינוי העמוק באופי המלחמה. אם פעם אמרנו שמלחמה זה המשך המדיניות בדרכים אחרות, המציאות שבה אנחנו נמצאים היום זה המלחמה בדרך אחרת, וזה מה שכרגע מתרחש מולנו. הבעיה היא לא מול חופי עזה. הבעיה היא הרבה יותר עמוקה בכל המערכת הבין-לאומית, במערכת הישראלית הפנימית ובאופי הלחימה שנכפה עלינו, כשהיעד הוא הגנתה של מדינת ישראל. אני מקווה שעל זה אין דיון באולם הזה לאף אחד מהגורמים, ואני מציע שנלמד ונבין את זה היטב. והדבר השני, לחברי הכנסת הערבים: תמצאו שליחים אחרים. טרוריסטים מהסוג הזה לא תורמים כלום לעניין השלום, ואני איש שלום,

מעבר לכול אני איש שלום, סיכנתי את חיי יותר מכל אחד מכם למען השלום הזה, ואני אומר לכם, עם הטרוריסטים האלה אתם לא תגיעו לשום מקום,

חבר הכנסת בן-ארי, תודה על הערתך. חבר הכנסת טלב אלסאנע, תודה על ההערה. חבר הכנסת פיניאן, גם תודה על ההערה. רק מעכשיו שקט. שמענו, חבר הכנסת אלסאנע, שמענו. חבר הכנסת אלסאנע, אתה רשום פה לרשות דיבור. אתה רוצה לוותר עליה? אתה רוצה לוותר עליה, אני שואל אותך. שולחים "קסאמים" אני רוצה לדעת מסגן השר מה זאת אומרת, לא זאת הדרך להגיע לשלום בין העם היהודי לעם הפלסטיני. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אני קורא אותך לסדר

אי-אפשר להפחיד את הציבור הערבי בעניינים כאלה. שנית, כבוד היושב-ראש, ואני מבקש שתגן עלי בפני הצעקות של האנשים הלחוצים באולם הזה הטרוריסטים יגנו עלייך. אני רוצה

לחברת הכנסת חנין זועבי, את ראאד סלאח צריך לשים בכלא,

מגיע צל"ש. מגיע צל"ש, שהיא מילאה את חובתה, צל"ש מהנייה מגיע לה. מגיע לה צל"ש מראש ה"חמאס". חבר הכנסת חסון. אל תיתן לה, קשה לי לחלוק עליך,

בוא נשמור על הסדר. אני במקומך הייתי, חבר הכנסת זאב נסים. אנחנו, מגיע לנו שיהיו לנו אנשים כאלה. חבר הכנסת אריה ביבי, אני מקבל אס.אם.אסים עד לדוכן על התנהגותך היום במליאה. זה סימן. מה סימן? שזה מסעיר אותי. שאני מתבייש. שאני מתבייש, איך אנחנו פה בכנסת ואנשים כאלה יושבים פה.

חבר הכנסת אריה ביבי, פעם שלישית שאני מזכיר לך שקראתי אותך כבר פעם שנייה לסדר.

לתת לה צל"ש שהיא הלכה לדקור חיילי צה"ל, תקשיבו טוב. מגיע לחברת הכנסת חנין זועבי צל"ש, משתי סיבות. אין גבול.

שהיא מילאה את חובתה המוסרית והפוליטית, היא תקבל את פרס ה"חמאס". את פרס ה"חמאס" היא קיבלה.

היא עשתה, חברים. חברים. נגד המצור על עזה. משולב, פרס ה"חמאס" ופרס ה"חיזבאללה". גם אתה היית צריך לצאת. אני לא רוצה להוציא אף אחד. עד שהראשון ישבור את הכלל הזה. אנחנו ניתן לה ביום שני צל"ש. בהיותה על הסיפון של האונייה, היא צריכה לקבל צל"ש על זה שהלכה ודאגה,

חברת הכנסת חנין זועבי עשתה כל מה שהיא יכולה, חבר הכנסת זחאלקה, נא לסיים. מה זה, "חיים שכאלה"? תקשיב. תקשיב. לא חייבים להקשיב. היא גנבה לך את ההצגה, היית גמד לידה. חבר הכנסת זחאלקה, נא לסיים. לא נותנים לי לדבר. לא דיברת מספיק? לא התחלתי, הם לא נתנו לי. כמה אתה צריך עוד? זה זמן פציעות. היא עשתה כל מה שהיא יכולה כדי למנוע, אז תנו לו שקט והוא כבר מסיים ויורד מהדוכן. כדי למנוע, כל מה שאני שומע, כבוד היושב-ראש, אני רואה שאנשים לחוצים. אני מציע לכם להירגע קצת. ותקשיבו טוב מאוד. חבר הכנסת אלכס מילר, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. כל העולם ללא יוצא מן הכלל מגנה את הפעולה הפיראטית הזאת. אתם יוצאים לא נגדי, לא נגד חנין זועבי, לא נגד ברכה. אתם יוצאים נגד כל העולם. יש גבול.

פעם, כבוד היושב-ראש, היו יורים ובוכים, כפי שכתב העיתונאי נחום ברנע. אני רואה באולם הזה אנשים יורים וצוחקים. תתביישו לכם. תודה. חבר הכנסת חסון, בבקשה. דקה לרשותך. את צוחקת. את רוצה שאנשים ימותו. את שמחה על המוות. חברים. חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת זחאלקה. חברי הכנסת זחאלקה וברכה. חבר הכנסת ברכה, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא את חבר הכנסת ברכה מהאולם. (חבר הכנסת מוחמד ברכה יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת טלב אלסאנע. חבר הכנסת טלב אלסאנע,

נא להוציא את חבר הכנסת זחאלקה. (חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת חסון, פעם שנייה. חבר הכנסת חסון, פעם שלישית. נא להוציא גם את חבר הכנסת חסון. סדרנים, נא להוציא את חבר הכנסת חסון.

נא להוציא את חברי הכנסת חסון וטלב אלסאנע. נא להוציא את שניהם. שניכם יוצאים החוצה. שניכם יוצאים החוצה. חבר הכנסת בן-ארי, אתה רוצה להצטרף אליו? (חברי הכנסת יואל חסון וטלב אלסאנע יוצאים מאולם המליאה.) זו בושה לכנסת. זו

לכנסת. נא לשבת. נא לשבת. תודה.

חבר הכנסת זאב נסים, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. "חמאס"

תודה, אדוני

אתה לא תנהל שיחות. ברגע שאתה פונה אליו, זמנך עבר. חבר הכנסת צרצור.

בבקשה, עשר שניות לסיים, חבר הכנסת חסון.

אל תיתן לו עשר

רודפת שלום.

אני אומר לכם, מובילים את העם שלכם לאבדון. אנחנו נישאר כאן, כמו שנשארנו פה ב-5,000 השנים האחרונות. תמשיכו ככה. ואנחנו נישאר כאן, תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת דוד רותם, לא נמצא. חבר הכנסת דני דנון, סגן יושב-ראש הכנסת, בבקשה. ביקשו באופן חריג. הצעה אחרת.

גם אתה תעלה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול את חברת הכנסת חנין זועבי: איפה האלות? איפה הסכינים? איפה הגרזנים? איפה הרוגטקות? איפה כל הדברים שירו על חיילי צה"ל? האם הבאתם גם אותם לכנסת בישראל? אומרים באנגלית: Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. לא ניתן לכם לירוק עלינו ולומר שיורד גשם. ואת מנסה לירוק עלינו, ואנחנו מפסיקים את זה. נמאס לנו כבר. תראי את כל הבית פה,

כולם ביחד אומרים:

ביום ראשון הקרוב עולה הצעת חוק לוועדת השרים לענייני חקיקה, שתיתן לנו את הסמכות להוציא אותך מהכנסת, לשלוח אותך למקום שאת צריכה להיות בו. מקומך הוא לא בבית-המחוקקים. מקומך הוא בבית-האסורים. מי שנמצא על ספינה אחת עם לוחמי "אל-קאעידה" ולוחמי "חמאס", ויורה בלוחמים ישראלים, מקומו בתאי המעצר, לא פה בכנסת. אנחנו נדע להתגונן, נדע להתגונן משיתוף הפעולה שלך ושל עזמי בשארה, שהלך עם ה"חיזבאללה".

חבר הכנסת כץ. עזמי בשארה הלך עם ה"חיזבאללה", שיתף פעולה כשהיינו במקלטים במלחמת לבנון השנייה, ואת הלכת עם ה"חמאס". אני מבקש להחזיר את חבר הכנסת חסון ואת טלב אלסאנע. להחזיר אותם, בבקשה. ואנחנו נתגונן.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא ארחיב על נושא חברי הכנסת הערבים וחברת הכנסת זועבי, שרק ממשיכה לקבל פה במה. אני רק מאחל לך שאת תלכי לעזה לפחות לשבוע ונראה אותך שם מדברת על זכויות נשים, על זכויות אדם, על זכויות אזרח. שבוע אחד בעזה ואנחנו נראה מה קורה לך. שבוע אחד בעזה. רווקה בת 38, נראה איך מתייחסים אליה שם. אז ממך? את האחרונה שיכולה להטיף לנו מוסר.

חברים, אנחנו לא רוצים. יש דיונים אחרים שאנחנו צריכים לנהל כאן, ולכן אני ביקשתי גם הצעה אחרת. אנחנו צריכים, אחרי שהסערה קצת נרגעה, אחרי שהאסירים והאנשים, חבר הכנסת פלסנר, נא לסיים. אנחנו צריכים לבדוק טוב טוב את התהליכים הפנימיים שלנו: האם התכנס הקבינט,

מי אישר, את התמונה המודיעינית, את התמונה ההסברתית, את כל השאלות האלה.

אנחנו צריכים לבדוק אותם משני טעמים. הטעם האחד, חבר הכנסת פלסנר, תודה רבה. אדוני, חבר הכנסת פלסנר, יש לך דקה, דיברת דקתיים. לא הפריעו לך.

רק, משני טעמים: טעם של תחקור פנימי, טעם של בדיקה עצמאית כדי להוריד מעצמנו את כל הבדיקות האחרות, והטעם השלישי הוא כדי לבחון סוף-סוף האם נבחנת המדיניות שלנו כלפי עזה ברצינות, כי אנחנו רוצים לבודד את ה"חמאס".

הדוברת הבאה, חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתביישת היום לשבת ולהסתכל לצד ימין שלי, אני מתכוונת לכאן, ולדעת שבמדינת ישראל,

במדינת ישראל, אתה אמרת מספיק.

חבר הכנסת אלסאנע, זה התודה רבה שחזרת? יש במדינת ישראל ערביי ישראל שמצבם הכלכלי-חינוכי-חברתי לא מי יודע מה. והם הלכו והצביעו בשבילכם וחשבו שאולי תגיעו לכאן ותגנו על הזכויות שלהם, כמו שאני וחברי דוברי הרוסית קצת נוטים לעזור יותר לעולים מחבר המדינות. כך הם ציפו מכם. אבל אתם מרגלים פרלמנטריים. חוץ מללכת נגד המדינה הזאת להסית,

גברתי הנאווה, על הראש שלך כל אלה, האנשים שמתו.

חבר הכנסת אגבאריה, אני יודע שאתה עוד לא יצאת היום. חברת הכנסת ברקוביץ,

אני אטיף לך מוסר כי אני, חברת הכנסת ברקוביץ, זו לא הצעה לסדר-היום. רגע, אבל הוא הפריע לי. אני יודע, אני שמתי לב. עוד לפני כן עבר זמנך.

יקירתי,

חוזרת בי,

דמם של אותם אנשים שמתו.

אותם. ואני רוצה לומר דבר אחרון: משכתם את החוט עד הקצה, אין יותר.

חברת הכנסת ברקוביץ. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בבקשה.

תנדדו מכאן, לכו, יריב, אני מסכים אתך. לשם שינוי אני מסכים אתך.

אני מסתכל כאן ואני מתבייש, לאנשים שאפילו אין להם בושה. אני מתבייש בכם. חבר הכנסת מילר, נא לא להפריע.

אתם רוקדים על הדם. אתם צמאים לדם. אתם מתעלמים מהקורבנות. תשעה הרוגים. אתם לא מתביישים? אתם אפילו לא מזכירים אותם.

חבר הכנסת בן-ארי, אתה אפילו לא במקומך. חבר הכנסת בן-ארי.

הדם שלהם הוא הפקר.

אתם, אין לכם טיפת מצפון. אין לכם טיפת מוסר.

אין לכם טיפת ערכיות. אתם בושה וחרפה. ואני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בן-ארי, נא לצאת החוצה. חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בן-ארי. נא להוציא אותו.

(חבר הכנסת מיכאל בן-ארי יוצא מאולם המליאה.) אוי ואבוי לדמוקרטיה,

שהפכת להיות סמל ההיכר שלה. ואני רוצה לומר, איפה חמשת הדרכונים שלך? חבר הכנסת ביבי, אני אעשה משהו שאני לא מאמין. למדינת ישראל, שיש לה הארסנל הצבאי הגדול ביותר, שיש לה הארסנל הצבאי הגדול ביותר, פושע, פושע. חבר הכנסת נסים זאב. אתה? אתה פאשיסט, חבר הכנסת נסים זאב, נא לשבת.

אני וחברי, על אפך ועל חמתך, חבר הכנסת נסים זאב, קראתי לך כבר פעמיים לסדר, אם אתה לא זוכר. אנחנו מבטאים את המצפון, את המוסר, את הערכיות, את המוסריות שדוגלת בחיים. אתם דוגלים במוות. חבר הכנסת טלב אלסאנע, תודה רבה. ואני רוצה לסיים, אדוני היושב ראש, צל"ש, ולאחראים, חבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת אבו אגבאריה, בבקשה. חבר הכנסת טלב אלסאנע. לא להעמיד אותם לדין, ראש הממשלה ושר הביטחון, צריך להושיב אותם על ספסל הנאשמים,

ההצגה נגמרה. הוא מבקש שתוציא אותו, גם. הוצאתי אותו כבר פעם. ביקש לחזור, החזרתי אותו. הוא רוצה עוד, כמו הרווקה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על זה שכולם

אין רע בלי טוב. היום הזה הבינו היהודים בישראל שערביי ישראל הם אויבי המדינה. לא צריך, לא נכון.

לא צריך לעשות הכללה.

ערביי ישראל הם לא אויבים.

יש, רק אחת. לא, לא כל ערביי

שנייה. חבר הכנסת מטלון אתה בוגד. חבר הכנסת מג'אדלה, הנקודה הובנה. לא, לא. אם הייתי צריך להוריד אותו, הייתי צריך להוריד את כולם. בבקשה, חבר הכנסת אפללו. אתה יכול, אין דבר שאתה לא יכול. חברי הכנסת מטלון ומג'אדלה, קראתי את שניכם לסדר בפעם השנייה.

שניכם קראתי לסדר פעם שנייה. מעכשיו תחליפו רק מבטים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עולה אחרי חבר הכנסת אריה אלדד. מה שהוא אמר לפני מקומם אותי. בדבר הזה אתה כולל ציבור, שכולם, את מה שאמרת, אני מציע שתחזור בך.

תקשיב לי, אני לא הפרעתי לך, אני רק מבקש, סוף מעשה במחשבה תחילה. לכלול את כל ערביי ארץ-ישראל, זה 2% מולנו. יש חלק מהם שהם לא מייצגים, הם בחרו בהם. תרשי לי להגיד, חברת הכנסת חנין זועבי, שהיא צריכה מייד לא להיות בתוכנו. אנחנו צריכים להקיא אותה מהכנסת הזאת.

היא אולי באה לייצג את ה"חמאס", את "הג'יהאד" ולא יותר, ואת הטרור במלוא מובן המלה. אותה צריך להקיא מתוכנו, ולא להאשים את כל ערביי ארץ-ישראל, כי זה לא נכון. אנחנו עושים טעות חמורה. לא לנסות להאשים אנשים, אזרחים, שרוב-רובם או כמעט כולם הם אזרחים טובים,

חבר הכנסת אפללו. דיברת כמו בהצעה רגילה לסדר-היום. נהנית מכך שהייתי עסוק עם מזכירת הכנסת.

אני מבקש לסיים ולומר שאני מתבייש להיות בכנסת, שיש חברת כנסת כזאת בכנסת שלנו.

סוס טרויאני. חבר הכנסת ביבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לחזק את ידיהם של חיילי צה"ל. אני רוצה לחזק את ידיהם של הימ"מ ושל יחידת "מצדה", יחידה של שירות בתי-הסוהר, שגם היא פעלה שם. אני רוצה גם לומר לחברי הכנסת הערבים, שניים מהם:

לא צריכים לקרוא לך "אלסאנע", צריכים לקרוא לך "אבו חמישה".

חמישה דרכונים איבדת. אולי תאבד גם את התעודה של חבר כנסת? לא, אדוני, אין לך מה לעשות בכנסת הזאת. אני רוצה לומר גם לזועבי: אם את רוצה ללכת, בבקשה, נשים לך אבוב ותשחי עד לעזה, את יחד עם אלסאנע, שאחד ידחוף את השני לשם. אין לכם מה לעשות בכנסת ישראל.

חבר הכנסת כץ. חבר הכנסת אריה ביבי, נא לסיים. אין לכם מה לעשות בכנסת ישראל. הייתי רוצה שכל חברי הכנסת שחושבים שכנסת ישראל לא מתאימה להם, שילכו ללוב ונראה מה הם יעשו שם, הם כבר היו בלוב. שילכו ללוב כחברי פרלמנט, ויבואו ויתחילו לדון נגד לוב. נראה אתכם שם. חבר הכנסת אריה ביבי, תודה. חברת הכנסת זוארץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ראשית, אני רוצה לשלוח חיזוק לחיילי צה"ל ולמשפחות הפצועים. מובן שצר לי על ההרוגים באירוע האלים והקשה והתוקפני. חשוב לי לציין שלפי הדוח האחרון שפורסם על-ידי פרופסור סמוחה, 70% מערביי ישראל אמרו שהם לא רוצים לעבור או להיות חלק מהרשות הפלסטינית. טוב להם והם מרוצים במדינת ישראל. ערביי מדינת ישראל הם נכס למדינת ישראל, אבל יש כמה זרעים ועשבים שוטים, יש פורעות חוק ופורעי חוק. ונגד כל אותם עשבים שוטים, פורעי חוק, נא לסיים,

שמנסים לפגוע בדמוקרטיה ולהשתלח בדמוקרטיה כדי לפגוע במדינת ישראל, אנחנו נפעל. רק משפט לסיום: פעילי השלום, גברת זועבי, על הספינה שהיית עליה, שלושה מההרוגים זוהו. בני משפחותיהם הודיעו שהם רוצים להיות שהידים. פעיל הולנדי זוהה, לא מההרוגים, אבל הוא הזדהה כמי שמזדהה עם ה"חמאס" חברת הכנסת זוארץ, את מתעלמת מפניותי אלייך? אני מסיימת במשפט. לא, את כבר התבקשת לסיים לפני דקה. משפט אחרון. ועל כן, גם אנחנו, כחברי כנסת, צריכים לגלות אחריות כלפי אזרחי מדינת ישראל.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. מה עם השהידים שיש בכנסת? מה עם השהידים פה? דב, אני מבקש דקה בדיוק. דב, תישאר אתנו, דב, אדוני היושב-ראש, תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לכם בצער ובכאב שההתלהמות כלפי חברי הכנסת הערבים וכלפי כל האוכלוסייה הערבית היום תירשם כרגע של שפל בהיסטוריה של הכנסת.

חברים, לוין, פניאן וחסון. כמה קל, כמה פשוט להסית נגד המיעוט. אנחנו, היהודים, זוכרים את זה מההיסטוריה שלנו, הם מנצלים את זה. חברת הכנסת זוארץ, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אב, עמיתי חברי הכנסת, זה לא מיעוט, זה רוב העולם. וגם אם תעצמו חזק את העיניים, הטרור בעולם, חבר הכנסת נסים, נא לשבת. חבר הכנסת חנין, נא לסיים. וגם אם תעצמו חזק את העיניים, המציאות לא תיעלם, והמציאות הזאת היא קשה ומדאיגה. השבוע אנחנו כולנו למדנו שיש לנו ממשלה שהיא לא רק ימין קיצוני, חבר הכנסת חנין, אני מבקש שתסיים. חבר הכנסת חנין, תודה רבה לך.

חבר הכנסת דוד רותם, בבקשה, הדובר האחרון.

עם אמיר מח'ול, החבר שלך מהמפלגה שלך? זה יהיה בדיוק דקה, כי יש פה אנשים שכבר בלחץ. זו בקשה אישית של היושב-ראש.

חברי חברי הכנסת, אני לא מבין למה סוערות הרוחות. האם רק היום גיליתם שיושבים פה, קבוצה של חברי כנסת שאינם מייצגים את הערבים אזרחי ישראל, אלא מייצגים ארגוני טרור בעזה ובמקומות אחרים,

אתה לא תפריע. אתה חזרת אחרי שהורחקת.

אני מציע לכם, חברי הכנסת הערבים, חבר הכנסת אלסאנע, גם אתה דיברת והגנו עליך כשדיברת.

אני מציע לכם, חברי הכנסת הערבים, להסתכל ליציע האורחים, ולראות פה מנהיגים של העדה הדרוזית שפשוט מתביישים בהתנהגות שלכם. במשך שלוש שנים, חבר הכנסת טלב אלסאנע וחבר הכנסת ברכה, אני קורא אתכם לסדר. לא עמד אחד מכם על הבמה הזאת והזכיר את גלעד שליט. תודה רבה, דודו רותם.

גלעד שליט יושב בידיים של אלה שאתם מייצגים, ולא עשיתם כלום. מנוולים. תודה רבה לחבר הכנסת דודו רותם. חבר הכנסת אילן גילאון, אחרון הדוברים. דודו, כל הכבוד. תודה רבה, אדוני, וטוב שאני אחרון הדוברים. אני אחרון. בחיים שלי עוד לא הייתי בדיון כל כך מדכא, כשאני רואה את האנשים, אחד אחרי השני, מנסים לשפוך עוד דלק ועוד דלק על מדורה שצריך לכבות אותה. אין תמימים בשום צד במשחק הזה. יש שני צדדים?

אבל למה אתה, ולדבר הזה קוראים, יריב, איך קוראים לך.

יש פה שני צדדים, חבר הכנסת חסון. האחריות עליך. מי שילך כל הזמן אחורה להוכיח את צדקתו, ימשיך את טבעת הדמים הזאת עד תום. משוגעים, יצאתם מדעתכם, אתם חסרי אחריות, ואתם אומרים כאן דברים שהורגים אנשים. משוגעים, רבותי,

נשארו לו עוד שניות. נו,

עשר שניות שקט,

אני לא יכול לשמוע אפילו את עצמי. איזה מין דיון זה? חשבתי שמחרחרים מחוץ לבית הזה מלחמה.

פה כל אחד, תעשה לי טובה. חבר הכנסת חסון, חברי, אני מבקש ממך בקשה אישית, תן לו לסיים לדבר. אף אחד, לא מגיע לו פה לא צל"שים ולא שום דבר. פנינים אין פה בשום מקום. אבל אתם פשוט השתגעתם.

חבר הכנסת גילאון, חבר הכנסת כץ, הוא פשוט סיים. קריאות הביניים שלכם מאפשרות לו להישאר על הדוכן. קריאת ביניים שלך מאפשרת לו להישאר על הדוכן. הם טהורים אנשי הקומנדו הימי, הם טהורים. כצל'ה, אני מסכים אתך. כצל'ה, אני בעצמי אצא ואוציא אותך החוצה. אתה מגן על רוצחים,

מה הצעתך האחרת? אני מציע להעביר את הנושא הזה לדיון בוועדת חוץ וביטחון. על כל מקרה, צריכה להיות חקירה, כי, אדוני, זו לא הצעה אחרת. אבל זו לא הצעה אחרת. לא, חבר הכנסת גילאון. מי שרוצה לעצור אונייה, יש מאה דרכים לעצור אונייה, והממשלה הזאת בחרה את האומללה, את העלובה, את הטרגית ביותר, ועל כך צריך לדון. חבר הכנסת גילאון,

תחשבו אתם בקדימה, חברים, למה יש בכלל מצור עד היום. זה מהתקופה שלכם. חבר הכנסת גילאון. איפה ההומניטריות לגלעד שליט?

מה זה המוסר הכפול, מה זו הצביעות הזאת? חברים, אני רוצה לסכם את הדיון. אני, כמה אנשים שהתירו את, חבר הכנסת גילאון,

איזה מין צורה של התנהגות זו? גם הוא רוצה כותרות. והם לא ערבים, מה עם גלעד שליט?

נא שקט. בסדר. חברת הכנסת רגב. חבר הכנסת שי. חברי הכנסת רגב ושי. חבר הכנסת אדרי, חברת הכנסת רגב, חבר הכנסת שי, אנחנו עוברים להצבעה אם אתם לא יושבים.

המציעים. חברת הכנסת מירי רגב, את מסכימה להעביר לוועדה? ועדה.

חבר הכנסת נחמן שי? ועדה. חבר הכנסת מוחמד ברכה, אתה מוכן להעביר לוועדה? מליאה. להסיר מסדר-היום. חבר הכנסת מוץ מטלון, ועדה או מליאה? ועדה. חבר הכנסת נסים זאב, ועדה או מליאה? ועדה. חבר הכנסת אליעזר מנחם מוזס, לא נמצא. חבר הכנסת זבולון אורלב. ועדת חוץ וביטחון.

חבר הכנסת אברהים צרצור. מליאה.

חבר הכנסת חיים אורון, לא נוכח. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, ועדה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. ועדה. ועדה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. לפרלמנט של הנייה.

מה אנחנו, לא ציונים? חברת הכנסת זוארץ, ההתנהגות שלך היום חורגת מכל גבול אפשרי. חברים, סגן השר רוצה לדבר.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא רואה מקום להמשיך בהתלהמות הזאת, לכן הצעתי להסיר את זה מסדר-היום. ועדת החוץ והביטחון בכל מקרה תדרוש ותקבל דיווח בכל תחום ממערכת הביטחון, כך זה קורה 62 שנה. לכן אני ממליץ שנסיר את זה מסדר-היום, זה ממילא יידון בוועדת החוץ והביטחון, ולא לאפשר את המשך ההתלהמות הזאת. אני מבקש באופוזיציה ובקואליציה לחשוב על זה בהיגיון פשוט פעם נוספת. תודה רבה. תודה רבה, סגן השר.

אנחנו עוברים להצבעה, ושאף אחד לא יבוא בטענה שהוא לא הבין מה ההצבעה. חברים, ההצבעה הראשונה, מי שמצביע בעד, הוא בעד דיון במליאה. הצעות של ברכה, צרצור, זחאלקה. מי שנגד, זה להסיר מסדר-היום. זו ההצבעה הראשונה. אני מפעיל את ההצבעה. אני חוזר שוב, ופעם אחרונה: אנחנו מצביעים. ההצבעה הראשונה שאנחנו מצביעים זה על ההצעות של ברכה, צרצור וזחאלקה. הם הציעו לדון בהצעות במליאה. מי שמצביע בעד, זה בעד דיון במליאה. מי שמצביע נגד, זה להסיר את ההצעות שלהם מסדר-היום. הצבעה, בבקשה. בבקשה, נא להצביע, חברות וחברים. חברים, שקט. מה זה הרעש הזה באמצע ההצבעה?

ההצעה שלא לכלול את הנושא שהעלו חברי הכנסת מוחמד ברכה, אברהים צרצור וג'מאל זחאלקה בסדר-היום של

36 הצביעו נגד, עשרה הצביעו בעד. אנחנו עוברים להצבעה נוספת. הכנסת מתחילה לקבל שכל. עוברים להצבעה נוספת, חברים. הצבעה על הצעותיהם של חברת הכנסת רגב, חבר הכנסת שי, חבר הכנסת מטלון, חבר הכנסת נסים זאב, חבר הכנסת מוזס, חבר הכנסת אורלב, חבר הכנסת אורון, חבר הכנסת מג'אדלה וחבר הכנסת בן-ארי. הם מבקשים להעביר את הנושא לדיון בוועדה. הצבעה בעד, זה בעד ועדה. הצבעה נגד, זה להסיר מסדר-היום. ההצעה להעביר את הנושא שהעלו חברי הכנסת מירי רגב, נחמן שי, משה מטלון,

זאב, אליעזר מנחם מוזס, זבולון אורלב, חיים אורון, גאלב מג'אדלה ומיכאל בן-ארי לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

מה "נגד"?

גם הם לא

נא לא להפריע לי לפחות. חברת הכנסת חנין זועבי הגישה לי בתחילת הדיון, מאחר שהושמעו דברים בגנותה, בקשה, בסוף הדיון ולא עכשיו.

היא ממשיכה לקבל, בסוף היום, כרמל.

לא חייב עכשיו. על-פי התקנון, אפשר בסוף

היא בוגדת במדינת ישראל. בושה וחרפה. תתבייש לך. תתבייש לך. תתבייש לך אתה.

חברי הכנסת, נא לשבת איש-איש במקומו. תתבייש לך. אתה תתבייש לך. היא בוגדת, לדבר כמו, בושה וחרפה. חבר הכנסת אפללו, סליחה. אל תהיה חצוף. מה זה אני נותן לה לדבר?

אני נותן לה לדבר?

חברים.

בושה. תחזרי לרוסיה. חברים, חברים. סדרנים. טרוריסט. טרוריסט. תחזרי לרוסיה.

רבותי חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת. לדבר. היא לא תדבר בבית הזה. חברי הכנסת, מרגע זה אני לא מרשה קריאות ביניים.

חבר הכנסת ביבי, שמעת? אני לא מרשה קריאות ביניים מרגע זה, שעת חירום. שעת חירום לכנסת. הכנסת צריכה להיות מסוגלת לסיים את דיוניה.

לתת לה לדבר. חברי הכנסת, יש בכנסת פרוצדורה. נא לשבת. חבר הכנסת זחאלקה, נא לשבת. נא לשבת. מי שלא רוצה לשבת, יצא החוצה. לא, לא אתן לאף אחד פה לסטות ממצב שבו הכנסת תכבד את עצמה. לא אתן לאף אחד, שמעתם? עכשיו, אני רוצה לומר לכם: קודם כול, אני רוצה לברך את סגן יושב-ראש הכנסת, כרמל שאמה, שאינו ותיק בניהול ישיבות כנסת, שניהל ישיבה מאוד מאוד מתוחה ומאוד בעייתית בצורה מופתית. אני מודה לך בשם הכנסת, שכן נתת את האפשרות לכל צד לומר את דברו, כי כל אחד ואחד מחברי הכנסת פה נבחר על-ידי צאן מרעיתו, ויש לב כבד וקשה בין חברי כנסת שהם,

חברי הכנסת. חבר הכנסת בן-ארי, אני ראיתי אותך כל הזמן בטלוויזיה, חברת הכנסת זוארץ,

אתה לא יכול לקרוא קריאות ביניים. אין לך שום זכויות יתר פה. עכשיו, אני אומר לכם: אני מודה לך מאוד שכיבדת את הכנסת בכך שהעברת את אחד מהדיונים המתוחים ביותר בצורה הראויה בהחלט לתודות ולהוקרה וגם לברכות. רבותי, רובם של חברי הכנסת קיבלו גם את ההזדמנות מכרמל שאמה להציע הצעה נוספת, מה שנקרא: הצעה אחרת, מעל הבמה. לאחר מכן הוא המשיך ונתן מהצד, אבל בלי כל ספק נאמרו דברים על-ידי חברי כנסת שונים כנגד חברת הכנסת חנין זועבי, שתהיה דעתם של חברי הכנסת ותהיה דעתי, חברת הכנסת ברקוביץ, אני לא אקרא פעמיים. באמצע דיון. חברת הכנסת ברקוביץ. חברת הכנסת ברקוביץ.

והיא נבחרה, תהיינה דעותיכם ודעתי כאשר תהיינה על הליכותיה ועל התנהלותה, היא בעלת זכות כל עוד היא חברת כנסת. כל עוד.

אני לא אומר שום, כל עוד היא, חבר הכנסת כץ, אותי לימדו בבתי-ספר טובים. אני משתדל לא לומר מלה מיותרת וגם לא לומר מלה נוספת. אדוני היושב-ראש, הערה לסדר,

לא רוצה לשמוע אותך, חבר הכנסת חסון. היא לא צריכה שומרים. היא לא צריכה, בכנסת.

אף אחד לא צריך. אף אחד לא יעשה לה, אף אחד לא יעשה לה כלום,

סדרני הכנסת,

חבר הכנסת יואל חסון, סדרני הכנסת מקבלים את ההנחיות מהאדם המופקד על השמירה בכנסת, ואם הם חושבים שהם רוצים לעמוד שם, הם יעמדו איפה שהם רוצים. אדוני היושב-ראש, אבל זה כבודה של הכנסת. חבר הכנסת יואל חסון, אף אחד לא מדבר, אני אתן לך בתור יושב-ראש סיעה. חבר הכנסת, מכל חברי הכנסת הוותיקים,

עכשיו אני אומר לכם, חברי הכנסת, הואיל והתייחסו לחברת הכנסת זועבי ברמה האישית, עומדת לזכותה ההוראה בסעיף 52, שהוא נהיה ל-34, והיא תעלה כרגע על הבמה, וגם אם יש אנשים שהדבר קשה להם, כולל יושב-ראש הישיבה,

משום שזכותה לומר את דבריה, כל עוד היא חברת כנסת. אנחנו השתגענו. שמעתי, חבר הכנסת ביבי. עכשיו אני מודיע לכם, חבר הכנסת רותם, שב. חבר הכנסת רותם, אני מודיע לך עכשיו,

כל מי שעכשיו ידבר אתי, אני מוציא אותו מהאולם. אל תדברו אתי. חברת הכנסת זועבי, את יכולה לעמוד על הבמה חמש דקות ולומר את דברך.

זה לא דברה, מספיק. חבר הכנסת רותם, חברת הכנסת, לטרור.

דיבור לטרור.

רבותי, רק רגע. חברי הכנסת, תצאו, תצאו. אתה צודק, חברת הכנסת אנסטסיה, להוציא אותה מהמליאה. להוציא אותה מהמליאה. להוציא אותה מייד מהמליאה. להוציא אותה מהמליאה. נא לשבת. להוציא אותה מהמליאה. (חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי יוצאת מאולם המליאה.) מי צעק פה? חבר הכנסת בן-ארי, להוציא אותו מהמליאה. להוציא את בן-ארי מהמליאה.

לא. אתה תלמד אותי איך לתת זכות דיבור.

אני מבקש מהחברים, חבר הכנסת פלסנר, אני מבקש ממך, רק הערה אחת, אדוני היושב-ראש. הערה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכיוון שהרוחות סוערות ומנהל הסיעה של בל"ד התפרץ לכאן ולקח חלק באלימות באזור של חברי הכנסת, אני חושב שאת כל הנושא, נא להגיש לי מכתב, בכתב, אם חבר שהוא לא חבר כנסת הגיע הנה, התפרץ לכאן. שמעתי, לא כרגע. אינני מקיים בית-דין שדה כרגע. שמעתי, אני אטפל בזה. תעביר לי. קצין הכנסת יטפל בזה. ולכן אני חושב שהתקנון, למה לך? אם מנהלת סיעת הליכוד היתה נכנסת לפה, היתה מורחקת מייד. נגמר, גמרנו, למה ללכת רחוק? ברגע זה, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת רותם, אין, התקנון כרגע זה היושב-ראש. חבר הכנסת רותם, נא להוציא את חבר הכנסת רותם. הוא לא רוצה לשמוע. אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני מנהל. אני מנהל את הישיבה עכשיו. חבר הכנסת רותם, לצאת החוצה. (חבר הכנסת דוד רותם יוצא מאולם המליאה.) חבר הכנסת ביבי, לצאת. אני מעדיף לצאת.

אני עוזר לך. מרגע זה, אדוני היושב-ראש הקודם, חברי הכנסת, לא יוציאו חברי כנסת מכאן כדי למחות. זה ביתנו. נכון, חבר הכנסת כבל, אני הרי תומך בעמדתך. אדוני היושב-ראש, לא צריך, אני יודע במה מדובר. שמעתי, חבר הכנסת חסון. הישמר לך, אנא אבטחו את היושב-ראש,

חבר הכנסת, אני מאבטח את הדמוקרטיה.

אני מאבטח את הדמוקרטיה הישראלית ולוקח סיכונים, כמו שלקחו גיבורי ישראל חיילי השייטת.

רבותי, חברת הכנסת זוארץ, ראיתי את התנהגותך בטלוויזיה כל הזמן, אני מזהיר אותך. בבקשה, חברת הכנסת חנין זועבי. בבקשה, גברתי, נא לדבר. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אין ברצוני להתייחס לדברי ההסתה. בוז בוז בוז.

מספיק, חבר הכנסת אלקין. חבר הכנסת אלקין. חבר הכנסת אלקין, בבקשה. אין ברצוני להתייחס לדברי ההסתה והשיסוי, אני פשוט, את לא תדברי פה על הסתה. חבר הכנסת מטלון. חבר הכנסת מטלון. לטרוריסטים.

נא להוציא את חבר הכנסת מטלון. הוא יצא בעצמו, אל תדאגו, הוא איש ממושמע. תודה. (חבר הכנסת משה מטלון יוצא מאולם המליאה.) אני פשוט בזה לדברים האלה. חבר הכנסת פיניאן. רק במדינה של דבילים ייתנו, לעמוד כך. חברים, אני מקיים עכשיו, חבר הכנסת כץ, לא יהיו פה הנחות. רבותי, אני מנסה, חבר הכנסת כץ, נא לצאת. תצא, תצא. עכשיו אני מודיע לכם, חברי הכנסת, אני מנסה להגן על ביתנו, על בית הדמוקרטיה הישראלית. תנו לה לדבר, כוחה של דמוקרטיה ביכולת שלנו לשמוע. תאמיני לי, תאמינו לי, אני יותר ותיק בבית הזה מכם. זה הכול. גברתי, נא להמשיך. (חבר הכנסת חיים כץ יוצא מאולם המליאה.) כאשר נתבקשתי, לזה אתה קורא דמוקרטיה?

על-ידי קבוצת "עזה החופשית" להשתתף במשט החירות, הסכמתי, חבר הכנסת דני דנון. הסכמתי מייד. בעיני, מספיק כבר, תנו לה לגמור. תנו לה לסיים את דבריה. להצטרף לשהידים, זה מה שעשית. לתפארת הדמוקרטיה, אתם לא מבינים את זה. בעיני זו מצווה אנושית, פוליטית ומוסרית, כן, להצטרף לשהידים, אני אגיד כל מלה שאני רוצה להגיד. רבותי, לא להפריע. חברת הכנסת ברקוביץ, תצאי החוצה, תירגעי. תחזרי אחרי זה.

הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ יוצאת מאולם המליאה.) בעיני, זו מצווה אנושית,

המצור הוא לא חוקי, לא אנושי, לא לגיטימי.

מה אכפת לך?

היא האחרונה שיכולה להטיף מוסר.

אתה יודע מה?

אני מכיר את הארץ הזאת לא פחות טוב

דיברת מספיק. כבר חמש דקות. בסדר, שמעתי, שמעתי. יש להקים ועדת חקירה בין-לאומית כדי לחקור, חברי הכנסת, היא אמרה פה משהו חדש? היא אמרה פה משהו חדש? שתתבייש להגיד מעשה

להאשמות אשר האשימו אותך חברי כנסת ברמה האישית. הם האשימו אותי שאני טרוריסטית, נכון? הם האשימו אותי שהיו אצלי סכינים. חבר הכנסת חסון. אתם אמרתם שהסכינים היו אצלי, נכון? ושאני הייתי טרוריסטית. אז אני פה מבהירה מי הפושע ומי גרם לפשע. אתם אמרתם שאני רצחתי בסופו של דבר את האנשים. תודה רבה לחברת הכנסת זועבי. אני מציע לבדוק אותה, אם יש סכין עליה. לא, לא, לא, חבר הכנסת חסון. תתנצלי על המעשה שעשית. סיימנו. זה לא הצעת הטפה פה.

יש לך זכות אישית לומר דבר. לא כאן, שיח' אברהים. אתם מפחדים ממה שאני אומרת?

הכנסת יואל חסון, מה קרה לכם?

הרי זה מה שהם מבקשים. אתם לא מבינים מה רוצים לומר, שמרימים יד על חבר כנסת? אתם לא מבינים את זה? חבר הכנסת חסון. כל משמר הכנסת משתף פעולה.

להוציא את חבר הכנסת זחאלקה. רבותי חברי הכנסת, אתם לא מבינים שהם רוצים להביא את זה ל אתם לא מבינים?

רבותי, כאן לא קוריאה. נא לשבת. יושב-ראש ועדת הפנים. סגני יושב-ראש הכנסת, נא לעזור לי בקיום סדר מינימלי. אני מבקש להודיע הודעה. אל תודיע עכשיו על הדבר הזה. למה? כי אני לא נותן לך לעלות לדבר עכשיו כדי להצית את האולם עוד פעם. לא נותן לך הודעה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת אחרי הסעיף הבא. תודה רבה. רבותי, על סדר-היום הצעות לסדר-היום מס' 3250,

האם השר לשמירה על הסביבה נמצא כאן? השר לשמירה על הסביבה יבוא ויענה. רבותי, אנחנו ממשיכים את הדיון. יום איכות הסביבה הבין-לאומי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת והשר לשעבר לשמירה על הסביבה, השר גדעון עזרא. איפה השר? הוא איננו, אז אתה ראשון. הוא משיב. הוא נמצא עם האורחים למעלה. בוא עלה ותדבר. אני מבקש שהשר לאיכות הסביבה יבוא. עד אז לא סופרים זמן לחבר הכנסת גדעון עזרא, השר לשעבר. הוא נמצא באולפן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בראשית דברי, מאחר שהשר עדיין לא הגיע, אני רוצה לומר שנושא הגנת הסביבה הוא נושא חשוב מאוד, אבל לא פחות מכך, אדוני היושב-ראש, הוא ביטחון מדינת ישראל. כאשר יש חברי כנסת בקרבנו שנושאים את דגל ההסתה יחד עם הגנת הסביבה, לדעתי צריך להתייחס לכך בצורה אחרת, לאלה שנושאים את הדגל הזה. היה מקרה חמור בשבוע שעבר, כאשר שניים מערביי ישראל, ואני מדבר רק על שניים, אני לא מדבר על כל ערביי ישראל, יועמדו לדין על פשעים חמורים שהם ביצעו, והם זכו להגנה דווקא ממגיני הסביבה. נדמה לי שנכון לומר שיש דברים לא פחות חשובים מנושא הגנת הסביבה. לעצם העניין, הייתי השר להגנת הסביבה, ואני שמח לדבר ביום הזה על נושא האכיפה במשרד להגנת הסביבה. כבוד השר גלעד ארדן נקרא באופן דחוף לישיבה שאינני יודע מה תכליתה, עוד אברר את זה, והודיע שתשובתו תהיה במועד אחר. הדבר לא מקובל עלי. לא מקובל גם עלי.

נתונה בידי חברי הכנסת אשר נרשמו לדיון האפשרות לקיים את הדיון כאשר השר אינו נמצא. מי השר התורן? מייד שהוא יבוא הנה, קודם כול. הנה, השר מרגי פה. השר מרגי, אתה מוכן לענות על ההצעה? אם יש תשובה, כן. הנה,

השר מרגי ישיב. מרגע זה אנחנו מתחילים.

אדוני היושב-ראש, הוא לא יודע מה אני הולך להגיד, איך יש לו כבר תשובה? אני לא מבין את הדבר הזה. כבוד השר לשעבר עזרא וחברי הטוב חבר הכנסת עזרא, אתה צודק. אם אני צודק, אז תקבע מועד אחר. אני שואל: חבר הכנסת דב חנין, אתה מבקש מועד אחר שיהיה בו דיון?

היום הוא רוצה. אז מה אם הוא רוצה היום? הוא גם רוצה שאמיר מח'ול לא יהיה בכלא. לא, לא, עזוב. הוא מדבר, מה הוא רוצה? שמעתי מה הוא רוצה. בנושא איכות סביבה, חבר הכנסת דב חנין הוא אחד מחברי הכנסת המובילים. המובילים, כן. חבל שאתה מצטרף לכל פרובוקציה.

יעקב כץ, כצל'ה, איפה כצל'ה? איתן, אתה רוצה עכשיו?

עכשיו, בסדר. ומשה גפני אינו נוכח. היום זה יום איכות הסביבה. אני רוצה להגיד לך, אם השר להגנת הסביבה, אם זה יום הגנת הסביבה, אתה צודק, אבל צריך לנזוף בשר,

אתה צודק. גם אנחנו נמצה את הפרלמנט כלפי השר בעניין זה. אני מבקש, אם העוזרת שלו פה, אני מעריך מאוד את השר מרגי, אבל אני חושב שהדברים האלה נועדו לשפר את עבודת הממשלה, ולא לדבר כאן אל המיקרופון בשביל לדבר. אתה צודק. זה התפקיד שלנו. מה, התפקיד שלנו לדבר כאן?

הסעיף הקודם ארך שעתיים ושלושה-רבעים. אז השר כנראה כלכל את מעשיו בדרך כזו שהגיעו לו כנראה חשבתי שהופעות של השרים בכנסת הן יותר חשובות מישיבה כזאת או אחרת, חשובה כאשר תהיה. חבר הכנסת עזרא הנכבד, נמצא פה השר התורן. אין לי שום אפשרות להפסיק את הישיבה, ולכן הישיבה תימשך. אדוני רוצה, ידבר. לא רוצה, לא ידבר. מחאתו נרשמה וגם תועבר לממשלה בכל חומרתה. אבל אני מבקש שעל הדברים שאני אומר אקבל תשובה בכתב, או בדרך אחרת.

או שאתה תקבע דרך. אני לא יודע מה אומר התקנון. התקנון אומר שהוא יכול לענות במקומו,

יש שר תורן, אנחנו ממשיכים את הישיבה אם הוא אומר לי שהוא משיב. עכשיו נא להתחיל את הדיון. הדיון חשוב, בין שיש שר ובין שאין שר. האמן לי, נושא איכות הסביבה הוא הדבר הכי חשוב בחיינו כאן בארץ הזו, שכולנו חיים בה וכולנו אוהבים אותה. אני לא בא לבקר את השר להגנת הסביבה. אני רוצה לומר, שבנושא האכיפה, ביום הגנת הסביבה, יש לי הלקחים שלי מדברים שהייתי צריך לעשות ולא סיימתי אותם, ואני חושב שהגיע הזמן לטפל בדברים הללו. נכון הוא, וגם השר יסכים אתי, שיש מעט מדי כוח אכיפה למשרד להגנת הסביבה וצריך להגביר את התקנים, ועל כך אין ויכוח.

הנה, הוא בא מהישיבה. לא, הוא היה ברדיו לכבוד אותו יום.

אדוני, אני אטפל בעניין. אני מבטיח לך. אני לא אנהל אתו משא-ומתן מהמרפסת. בבקשה, אדוני. כמות העבירות

מספרן הולך וגדל בעקבות התחממות כדור-הארץ והזיהומים השונים. כוח האכיפה המועט שיש למשרד להגנת הסביבה צריך להיות ממוקד בנושאים היותר חשובים, ונדמה לי שהגיע הזמן שכוח האדם במשרד להגנת הסביבה יטפל בראש ובראשונה בעבירות החמורות יותר שמזיקות יותר למדינת ישראל ופחות בעבירות צדדיות. אני אתן דוגמה. במשרד להגנת הסביבה מתעסקים הרבה מאוד

שמלכלך את הסביבה ותלוי במקומות כאלה או אחרים. וזה בא על חשבון טיפול בהרבה נושאים אחרים. אני מציע שתהיה לשר הסמכות לקבוע לגופי האכיפה את סדר העדיפויות.

אני הודעתי למזכירות הכנסת מראש, לא הסכימה להחליף בין ההצעות לסדר-היום. אני חושב שזה היה הראשון, אבל אוהבים לריב. בדיעבד אני חושב שאתה צודק,

פשוט סגן שר הביטחון, חיכיתי עד הרגע האחרון.

כבוד השר הולך להעניק את פרסי איכות הסביבה יחד עם נשיא המדינה, והשר מרגי ישיב. חבר הכנסת עזרא,

אני נותן לך שלוש דקות מההתחלה. אדוני השר להגנת הסביבה, אדוני היושב-ראש, נראה לי שיש אפשרות שהשר ישיב במועד אחר. מאה אחוז, הוא ישיב. אבל הוא צריך לשמוע את הדברים. אומר רק השר, הוא יכול לקרוא את הפרוטוקול. בבקשה, יש לך שלוש דקות מלאות. הדבר השני, מעבר למיקוד ומעבר לכמות כוח האדם, אני חושב שצריך שלאוכפים תהיה התמחות, כל אחד בתחומו.

שטוב בתפיסת עבריינים, ויש אחד שטוב בבדיקת הזיהום ממפעל, ויש אחד שטוב במציאת זיהום בקרקע, וכל האנשים הללו צריכים להימנות עם עובדי המשרד להגנת הסביבה. הנושא הנוסף זה פרק הזמן הארוך מאוד, באורך של שנים,

הרגע שתופסים את העבריין עד אשר הוא מועמד לדין. זה סיפור של שנים, ואת התקופה הזאת צריך לקצר. את התקופה הזאת ניתן לקצר אם יתוגבר כוח הייעוץ המשפטי במשרד להגנת הסביבה, וכפי שיש היום, מי שלא יודע, מעבר של תיקים, מייעוץ משפטי פנימי לייעוץ משפטי חיצוני, וחזרה לייעוץ משפטי פנימי וכיוצא בזה. הדבר הנוסף, לדעתי, משטרת ישראל אחראית לא פחות לאכיפת החוק מאכיפה של המשרד להגנת הסביבה. ונדמה לי שבמקומות מסוימים משטרת ישראל מוצאת את עצמה פטורה מלהתעסק בנושא הגנת הסביבה, וטוב יהיה אם היא תעסוק בנושא הזה. נושא אחרון שרציתי לדבר עליו זה הזהירות. אנחנו כולנו מעוניינים בפתיחת מפעלים, כולנו מעוניינים בתעשייה, כולנו מעוניינים במקומות עבודה. אל לנו למהר בפתיחת תיקים פליליים, ונדמה לי שהיד שלנו הולכת ונעשית קלה יותר בפתיחת תיקים פליליים ואנחנו עלולים להגיע לידי כך שאנשים יעדיפו שכספם יהיה בבורסה ולא ישקיעו במפעלים. אני מאוד מקווה שהשר להגנת הסביבה יתייחס לזה בבוא העת.

תודה לאדוני. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, נושאים רבים נמצאים על שולחננו ביום הסביבה השנה, בהם איומים שיש על הסביבה בישראל. האיום הבולט ביותר, המרכזי, הוא אותה רפורמה בתכנון ובבנייה שעלולה להפוך את ארץ הקודש ל"הולילנד", עלולה לפתוח פתח לשחיתות, עלולה לפגוע בשטחים פתוחים ויקרי ערך, עלולה לפגוע בבריאות הציבור ובאינטרסים ציבוריים חיוניים. בנושא הזה קיימנו היום דיון רב משתתפים, השדולה הסביבתית-החברתית יחד עם השדולה נגד השחיתות, ואכן האיומים הם רבים. אבל גם ההתגייסות הציבורית וההתעוררות הציבורית מול ונגד הסכנות האלה מתחילות לקרום עור וגידים. עמיתי חברי הכנסת, יש נושאים שאנחנו מנסים ליזום בהם שינויים גדולים לטובה. התייעלות אנרגיה, חשוב סביבתית, חשוב בריאותית, פחות זיהום אוויר, תורם כסף, חוסך בכסף. תחבורה ציבורית, קיימנו על זה היום דיון בשדולה, יחד עם השדולה למען התחבורה הציבורית. לא צריך להמשיך להמתין לרכבת תחתית, יש פתרונות אפשריים לימינו של מערכות תחבורה ציבורית, של קווים מהירים,

באוטובוסים, שיאפשרו לשפר את המצב כאן ועכשיו גם במטרופולינים הגדולות, וקודם כול בגוש-דן שסובל ממשבר תחבורתי קשה. השבוע ביקרתי באזור חוף הכרמל, בחוף דור. פגשתי שם את התושבים, שמודאגים מפרויקט ענקי, אדוני היושב-ראש, שמקדמים טייקונים בעוצמה ובמהירות על חשבון הסביבה, על חשבון הבטיחות, על חשבון הביטחון, על חשבון התושבים, וגם כאן יש הרבה מה לעשות כדי להגן על האינטרס הציבורי. אני רוצה לומר כמה מלים על פרשת חוף פלמחים, מבקר המדינה הוציא דוח חריף בנושא פלמחים, אבל הכדור עובר אלינו, אל מקבלי ההחלטות. ההחלטות צריכות להתקבל היום. צריך להחזיר את חוף פלמחים לציבור. צריך להוציא משם את הזכיין, במידת הצורך לתת לו פיצוי, יש מנגנונים אפשריים לדבר הזה. אני מכאן, מעל במת הכנסת, רוצה לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לקבל בנושא פלמחים החלטה מהירה, שתתבסס על דוח מבקר המדינה, ותוביל לתוצאה המתחייבת מבחינה ציבורית: ביטול המכרז שבו נכס ציבורי כל כך יקר ערך הועבר לזכיין פרטי במחיר כל כך זעיר. את העסקה הזאת צריך לבטל. צריך את החוף הזה להחזיר לציבור. זה אפשרי, זה מתבקש, זו תביעתם של האזרחים באזור, זו תביעתם של הארגונים הסביבתיים, זה הדבר הנכון לעשותו, צריך לעשות את זה עכשיו. שמעתי בשמחה שגם השר להגנת הסביבה, שיענה בדיון הזה, אני מניח, במועד אחר, פנה בעניין הזה ליועץ המשפטי. אני אשמח לשמוע את דבריו של השר להגנת הסביבה בנושא מעל הדוכן הזה. חשוב שלממשלת ישראל תהיה עמדה ברורה. חוף פלמחים שייך לכולנו, וזה נושא שהממשלה יכולה וצריכה להחליט בו. אז אנא, זה הזמן להחליט. תחליטו, תחזירו את חוף פלמחים לציבור.

חברת הכנסת

אזרחי מדינת ישראל, שרים נכבדים,

כשאני עולה לכאן לדוכן הכנסת,

כל פעם יש לי פחד שאני אטעה ואפסיד איזו מלה, שאני אגיד משהו לא נכון. היום זה יום איכות הסביבה, ב-5 ביוני חוגגים את יום איכות הסביבה, וזה נושא הדיון עכשיו,

ואני לא אשתמש במלים ובנאום שכתבו לי. בדרך כלל אני משתדלת להגיד מה שאני חשה, והגיע הזמן. מאוד קשה לעמוד כאן על דוכן הכנסת אחרי הדיון שהיה עכשיו כאן. לא פשוט לראות אשה שנתנו לה במה כל ערוצי הטלוויזיה בכל העולם, ועוד יותר כואב שנתנו במה במדינת ישראל, שדיברה, ומאחוריה לא היה דגל מדינת ישראל. היא היתה אמורה לדבר ככה. גברתי, אני מבקש ממך. נגמרה ההצגה.

ואתה, תן לי לסיים לדבר בבקשה. המקום שלך לדבר, במקום אחר, ועוד מעט אנחנו ניזום עוד דיון בוועדת הכנסת, ואנחנו ניקח מכם את החסינות. לא מגיע לכם. עוד נראה מה יהיה הסוף שלכם והנאמנות שלכם. סעיף 34, אני רוצה להגיד שצריך ללמוד, חבר הכנסת דב חנין אמר כאן, אתם מאוהבים בחברי הכנסת הערבים. אני רוצה להגיד שצריך גם ללמוד לנצל את הכוח של הנשק שקיים, ומשתמשים בנשק גרעיני בכל העולם, ומנסים להפחיד אותנו.

אנחנו חזקים מספיק, אבל אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים בשביל לנצל הזדמנות להגיד גם מבמת הכנסת, שגם משתמשים באותו זמן בילדים קטנים, בתינוקות, כשחיילי צה"ל נכנסים לבתים, ורואים שכנשק משתמשים בילדים, בנשים, במשפחות שרוצות לחיות אבל אין להן דירה, פוחדים להגיד מלה, ילדים רועדים, מפחדים. ילדים שלכם. אתה אבא של הרבה מאוד ילדים, ואתה מוכן שהאשה שעמדה כאן תהיה פצצת אטום. בפנים יש לה פצצת אטום, ויש לה אומץ, ואני מאוד מכבדת אותה, כי מנצלים אותה. זה כלי נשק, יותר גרוע מהנשק הגרעיני, זאת אשה שעכשיו הפכה להיות מנהיגה לכל העולם. ואני גאה לעמוד כאן ולהגיד לכם, חברי חברי הכנסת: זאת ההזדמנות שלנו לנצל את היום לאיכות הסביבה, וללמוד מדבר אחד:

המושב מנסה לקדם נושא של איכות הסביבה ונושא של ספרי לימוד, שספרי הלימוד יהיו חינם.

כשהתקשרתי למשרד החינוך וביקשתי לשלוח לי דף של אימיילים עם כל הכתובות וכל השמות של מנהלות של בתי-הספר, מה אמרו לי? אין לנו כזה דבר. אין להם אימייל. בעידן של דיגיטציה, של טכנולוגיה, של אינטרנט, יש לנו משרד, גם במשרד הפנים, בלשכה של אלי ישי, חברי הכנסת כבל ורותם, יש ביניכם מרחק של שלושה חברי כנסת, ואתם מדברים אחד עם השני, וחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי,

לפנות עם פניית ציבור שהגיעה למשרדי, והתקשרנו ללשכה במשרד הפנים, וביקשנו לשלוח לנו אימייל.

תסלחו לי בבקשה, אנחנו לא עובדים עם אימיילים,

ממתי אנחנו שולחים פקס כשאנחנו דואגים לאיכות הסביבה? אנחנו עכשיו יודעים שכל הטרור זה לא רק ילדים, זה לא רק נשים, זה לא רק משפחות, זה לא רק נשק גרעיני, זה גם עידן האינטרנט, וכל המלחמה מתנהלת שם עכשיו, כשאנחנו יושבים כאן ושומעים איך אני נואמת. תודה רבה לכם על הסבלנות הזאת, אבל אני יודעת שאנחנו צריכים להתגבש ולהעביר את ההסברה שלנו, ואת המסרים שלנו, ואם אנחנו לא נהיה מספיק חזקים מבפנים ונדע להפעיל את עידן הטכנולוגיה הזה בכל המשרדים שלנו, ונדע לשלוח מסר ברור ממשרד החינוך לכל המנהלות של בתי-הספר, שהספרים שלנו, שבית-הספר ייכנס לפרויקט של השאלת ספרי לימוד, שכל כך פשוט להעביר את זה,

רק בשליחת אימייל אחד, בתוך שנייה, לכולם מסר,

שלחתי אישית, חברת הכנסת מיכאלי. חצי שנייה. 3,738 מכתבים. חבר הכנסת אלכס מילר, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, הילדים שלי וכל חבריהם עזרו לי לשלוח, 3,738 מכתבים, שהלכו אחר כך לפח, אין ספק. סך הכול בקשה אחת: תשלחו לי בבקשה כתובות אימייל של מנהלות בתי-ספר בכל אזור. וכשאנחנו עכשיו צריכים לשלוח, וזה מה שעשיתי הלילה, אני נשארתי כאן לישון, כי אני שלחתי בערך 50,000 אימיילים, לכל חברי הפרלמנטים בכל העולם, עם המסר הברור: חברי, זאת היתה פרובוקציה, פרובוקציה שלמה. בבקשה, תתייחסו לכל מה שיש לנו און-ליין. תשתמשו בזה. תודה רבה לכם. ואני רוצה לאחל לכל האמהות ולכל המשפחות של חיילי צה"ל, תחזיקו מעמד. אנחנו נהיה חזקים, ואנחנו אתכם. תודה, גברתי. חבר הכנסת יעקב כץ. אני מבקש מחברי הכנסת להקפיד על הזמנים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, כיוון שמדובר ביום איכות הסביבה הבין-לאומי, ומדובר על כך שאנחנו צריכם לדאוג שהסביבה תהיה נקייה, רציתי לספר שברוך השם, חבלי ארץ-ישראל המקראיים, יהודה ושומרון, רמת-הגולן, זה החלק המזרחי שעוד נגיע אליו, ברמת-הגולן הגענו,

זו שלנו,

אבל בשלב זה רק על הקטע, באר-שבע גם יקרה. בעזרת השם, באר-שבע המקראית. אבל אני רוצה לדבר על הנושא של בית-שאן. לאן אתה הולך להגיע?

עוד לא הגעתי לפרת. אני מציע שתגיע לנושא איכות הסביבה. איכות הסביבה.

כיוון שיהודה ושומרון הם החלק שהולך ומתקדם ונבנה בארץ-ישראל בצורה יוצאת מן הכלל, משום שאנחנו היום ביהודה ושומרון, הצמיחה הדמוגרפית, גם הלידות וגם הנכנסים, למרות הצרות, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, גם בשנה זו היא תהיה בין 6% ל-10% חבל ארץ זה מוזנח לחלוטין, ורציתי לספר שיש תנועה שנקראת "ירוק עכשיו", והם העבירו אלי פרטים על נתונים. צריך לדעת שמערכות המים של ישראל, כמות המים הגדולה ביותר, מי השתייה התת-קרקעיים של ישראל, הרוב המוחלט של מי התהום נמצא באקוויפר ההר. הם מחלחלים באזור יהודה ושומרון ונובעים בחלק שנקרא "הקו הירוק" המערבי, מקורות הירקון וכדומה. אני רק אתן דוגמה קטנה, חבל שאתה עוזב, חבר הכנסת גפני, הייתי מאוד רוצה שתישאר, כי ארץ-ישראל יקרה לך, אף שאתה בעיקר עוסק בתורה, ארץ-ישראל היא תורה, אני רוצה שתישאר ותשמע. יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי ביהודה ושומרון מסרה כי ברחבי האזור פועלות היום 18 מחצבות שאינן חוקיות. יש מי שאומר שיש 100 מחצבות שאינן חוקיות. מעבר לפגיעה הנופית, מעבר לפגיעה האזורית, שכמעט, בכמות האנשים שמטפלים, הפקחים, אין מי שיטפל בשיקום הנופי, שלא לדבר על כך שאין כמעט שום, הקימו שם מחצבה מחדש, במנחמיה. אני אומר, לפחות המחצבות שנמצאות בצד השני של "הקו הירוק", שבעזרת השם, הולך ונמחק, הן מטופלות כראוי. שום מחצבה לא עובדת שלא לפי החוק, לפחות לפי החוק הקיים. לעומת זאת, מפגעים של קרוב ל-18 מחצבות מאושרות, ומדובר על קרוב ל-100 מחצבות שאינן מאושרות, 100 מחצבות, ואני לא אדבר, קיבלתי מהם נתונים על מזבלות בנחלים, אתר סילוק הפסולת בכפר סילואד, מפעל אבן ואתר סילוק פסולת סמוך לקריית-ארבע. אנחנו נמצאים בשופכי אל-בירה, שהולכים ומחלחלים למי השתייה ששותים יפי הנפש הנחמדים שחיים למטה בשפלה, תחנות דלק שנבנות שלא כחוק ומזהמות ולא נסגרות. אז קודם ראינו זיהום סביבתי רוחני של חברת כנסת שמשתפת פעולה עם רוצחים, שמקבלת במה גם בכנסת ישראל, מזהמת את האוויר של ארץ-ישראל, מזהמת את האווירה, נותנת יד לרציחתם ולפגיעה בחיילי הקומנדו הימי, ואנחנו עוסקים בציבור שלם שעומד ומזהם יום-יום, ולצערנו הרב, מדינת ישראל לא עושה אפילו אחוז אחד ממה שהיא צריכה לעשות. לכן אני פונה פה לשר ארדן שאיננו, ולסגן יושב-ראש הכנסת, שהוא אוהב ארץ-ישראל גדול, ולפחות רוצים גם בשפלה לשתות מים נקיים, לדאוג שגם אזורי יהודה ושומרון, לא לחכות שאנחנו נהיה בשלטון, נעביר לשם מיליונים וננקה את הכול. קחו את הזכות הזו לעצמכם.

איתן כבל.

חבר הכנסת משה גפני. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת,

אני חשבתי לשאת נאום שהכנתי מראש, שנוגע לכל התחליפים לדלק, אבל, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, סברתי שמן הראוי לחדד אף יותר את האתגרים שעומדים בפנינו,

בשדולה, ובשדולה להגנת הסביבה, שאליה הצטרף היום גם חבר הכנסת אריה אלדד, וצירפנו את הוועדה שלו לשמירת טוהר המידות אל מול הוועדה שעוסקת בנושאים של הגנת הסביבה. עם כל ההתקדמות הגדולה שחלה בשנים האחרונות, ויש כאן חברי כנסת, וביניהם חבר הכנסת גפני, שפועלים שנים רבות למען הנושא הזה, עוד בימים, כפי שאמרת, חבר הכנסת גפני, שלתמוך בנושא הגנת הסביבה, זה היה מקום רק להזויים, כך קראו לנו, וודאי אם אתה חרדי, אז בכלל אתה מחוץ

עם זאת, חלה התקדמות גדולה, אבל כפי שאמרתי, עומדים בפנינו אתגרים מאוד גדולים, ובעיקר בשנה הזאת, ואני פונה בעיקר לחברי הקואליציה, שאני חלק מהם, בכל הנוגע לחוק התכנון והבנייה. חבר הכנסת גפני ויושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שמפריע לי, חבר הכנסת רותם, אני מבקש לחדד ולומר, שעל שולחנה של ועדת הפנים מונח חוק חדש, שראש הממשלה מבקש להביא,

תכנון ובנייה חדש. מי שמצוי בנושא הזה מבין שכנראה יש כאן לראש הממשלה בלבול מאוד גדול בכל מה שנוגע לביטול הביורוקרטיה, כי מי שמכיר את הנושא ואני מאלה שמגדירים את עצמם מכירים את הנושא, רוב התוכניות מתעכבות, עוכבו בעבר ומתעכבות היום, ולא מאפשרות גם לשר אטיאס היום לבצע את אשר הוא רוצה, במשרדי הממשלה עצמם, משרד האוצר, משרד הבריאות ומשרד הפנים, וכל משרד שיש לו מה לומר. זה אתגר אחד גדול, וחובה עלינו לעצור, אדוני השר, את השינוי. ואני מאלה שלא נגד חוק, צריך לתקן אותו. אני לא מאלה שחושבים שאסור לגעת בחוק. צריך ועוד איך. החוק ראוי שיהיו בו שינויים ותיקונים, אבל שימת דגש על כך שהשקיפות תמשיך להיות נר לרגלינו, כי שקיפות היא כלי, אולי הכמעט יחיד שיכול למנוע קטסטרופה תכנונית, ולא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב, למנוע שחיתות, גם ציבורית וגם תכנונית. ומעבר לכך, תחנת הכוח הפחמית באשקלון זה האתגר השני שעומד בפנינו. האתגר השלישי הוא למנוע את הקמתה של חוות הגז באזור זיכרון-יעקב. נא לסיים. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. זה פשוט לא מתקבל על הדעת, שחוות גז כזאת תוקם, ויבואו המתכננים וכל אנשי הסביבה וינסו להסביר שלכאורה אין שום מניעה תכנונית, סביבתית או בטיחותית להקים את החווה במקום. אני אומר לכם שאף אחד לא היה רוצה שלידו תקום חווה שכזו, ולכן ביום הזה, אף שהייתי רוצה לשאת נאום אחר, אני אומר לנו, חברי הכנסת של השדולה, ולכל חברי הבית: השאלות האלה אינן שאלות של ימין-שמאל, אינן שאלות הנוגעות לדתיים-חילונים, זה נוגע לחיים שלנו כאן. ונשמרתם, כלומר בארץ הזאת אנחנו צריכים לשמור אותה ולעובדה, כך כתוב, "לעבדה ולשמרה". המשמעות של לשומרה ולעובדה, לשמור את הארץ הזאת, כדי שהיא תמשיך לתת לנו, וחבר הכנסת גפני וחבר הכנסת נסים זאב, אתם יודעים את זה, שתורת ישראל היא חלק בלתי נפרד ממנה, זה עניין שמירת הסביבה ושמירת האדמה. אם נשמור עליה, היא תשמור עלינו.

חבר הכנסת משה גפני, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים,

דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, היום קיימנו כמה אירועים בנושא איכות הסביבה. בוועדת הכספים קיימתי דיון יחד עם השר להגנת הסביבה ועם הארגונים השונים, "חיים וסביבה" ואחרים, בנושא של השקעות אחראיות, במה שנוגע לוועדת הכספים. לאחר מכן התכנסה השדולה

ועכשיו יש הדיון במליאה, אבל הדיון במליאה כבר מתקיים בצלו של הדיון הקודם. אני מתאר לעצמי שיהיו כאלה שישמעו אותנו עכשיו ויאמרו, איך עושים את המעבר הזה בין דיון, שאני אגב לא הייתי בו, אבל ראיתי אותו מחדרי, דיון קשה, איך עוברים לנושא של איכות הסביבה, וכבר יש פה מעט מאוד חברי כנסת. זה מהזוי לשפוי. בסדר. אבל אני רוצה להגיד לכם, ולכל אלה ששואלים את השאלה הזאת, חבר הכנסת כבל, היות שהתחלת בדברי תורה,

איפה בתורה כתוב המושג המרכזי של איכות

כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופשה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן וכו'.

התורה אומרת שאת הנושא המרכזי של איכות הסביבה, כי תצא למלחמה, שם זה יפת תואר, זה במפלגת העבודה. די, עזוב עכשיו, לא פוליטיקה. כי תצור אל עיר. כי תצור אל עיר. "כי תצור", לא "כי תצא". איתן, "כי תצור אל עיר ימים רבים". זאת אומרת, התורה מדברת, יהיו כאלה, יש לי רק שלוש דקות, נדבר אחר כך יותר באריכות.

זאת אומרת, אם אתה נמצא במצב ביטחוני קשה, אתה נמצא אחרי משט קשה וכל מה שנלווה לעניין הזה, אומרת התורה,

שלא תגיד אני מזניח את החלק הזה איכות הסביבה, אלא "כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה" כשאתה נמצא במצב של מלחמה, איכות הסביבה נשארת נושא מרכזי. שלא יבוא מישהו ויגיד, היות שמדינת ישראל נמצאת במצב ביטחוני קשה, וזה נכון, אנחנו נמצאים בשבוע קשה, זה נכון, אז לא נדון על איכות הסביבה, בואו נדחה את זה.

התורה אומרת, לא כך. התורה אומרת שהנושא של איכות הסביבה הוא נושא מרכזי. אני מתחבר לדברים שלך,

אמרתי את זה גם היום. לפני הרבה מאוד שנים, באופן יחסי לחברי הכנסת החדשים יותר, הנושא של איכות הסביבה היה בכנסת נושא הזוי.

היו כמה אשכנזים חילונים שמאלנים, לא שכולם היו כאלה, היו גם ספרדים והיו גם ימנים והיו גם דתיים,

זה היה אנשים, בסדר, טוב להם בחיים ומטפלים רק בזה. להעביר חוק ירוק בכנסת היה בלתי אפשרי. הממשלה היתה מתנגדת, לא היה אפשר לקדם את זה, ומשנה לשנה הנושא צבר תאוצה באופן כזה שכשאני הייתי יושב-ראש ועדת הפנים ורציתי להעביר חוק, אז כמובן היו מגיעים כל משרדי הממשלה והיו אומרים: כולנו תומכים בחוק, וכל משרד היה מתנגד לקטע שלו, ומה שהייתי עושה, הייתי מביא את זה למליאה, ובמליאה כבר לא העז איש להתנגד. כך היה בחוק חופי הים התיכון, כך היה בחוק אוויר נקי, כך היה בחוק הקרינה הבלתי-מייננת, כך היה בכל הדברים האלה. היום המצב הוא שאנחנו יודעים וגם מבינים למה התורה אומרת את זה. אנחנו יודעים שאיכות הסביבה זה לא רק נושא שהוא הדובדבן של הקצפת, שהוא כזה נושא, אתה יודע, לאליטיסטים,

כמו שבוועדה שלך אתה מקפיד שהדוברים יעמדו בזמנים,

אדוני היושב-ראש, כדי שאני לא אחרוג, כאילו אתה, טוב, לא חשוב. ברבות הימים התברר שאנחנו מדברים באיכות חיים, ואנחנו גם מדברים בחיים עצמם. ראינו את זה בכמה מקרים, לצערנו הרב, כמו הנושא של הקישון, כמו הנושא של מפרץ חיפה, כמו הנושאים שבהם אנחנו כבר יודעים שזה פוגע גם באיכות החיים וגם בחיים עצמם. ולכן הדיון הזה הוא דיון חשוב, ואני מודה לך, אדוני היושב-ראש, על הסבלנות שגילית כלפי, כמו גם כלפי האחרים,

זה קשה בדרך כלל. תודה לאדוני.

הבנתי שאתה עונה.

רק חבל שחלק מחברי הכנסת המציעים לא נוכחים, כי השר גלעד ארדן הכין להם תגובה ראויה וארוכה, שאני נאלץ להקריא אותה.

אתם יודעים, בדרך כלל אלה שמאחרים לתפילה או לכיתה, במי נוזפים? באלה שנמצאים. נתחיל עם ההצעות הדחופות לסדר-היום. חברי הכנסת ניצן הורוביץ ודב חנין לא נמצאים,

אני חושב שנייתר את זה לפרוטוקול. זה לא שאילתות. אתה יכול באופן כללי להתייחס, אפשר לפרוטוקול. אפשר למסור את הכול לפרוטוקול, זה טוב גם לאיכות הסביבה. חבר הכנסת זאב, תודה על העזרה. אני מאמין שהשר יסתדר.

טוב, רבותי, אני אומר ככה: לגבי חופי הים, מאחר שהזכירו את זה כולם,

אני אתייחס בקצרה: חופי הים בישראל הם משאב טבע ייחודי ומוגבל המיועד לשימוש כלל הציבור ותועלתו. חובתן של רשויות המדינה להבטיח כי חופי הים יישארו בידי הציבור וימשיכו לשמש אתרי בילוי ופנאי לכל האוכלוסייה, בדור הזה ובדורות הבאים.

אנו חיים במדינה שגבולותיה צרים וצפיפות האוכלוסייה בה גדולה,

חשיבותן הרבה של הקרקעות כמשאב הלאום. עם קבלת דוח מבקר המדינה בנושא, פנה השר להגנת הסביבה כבר ב-18 בנובמבר 2009 במכתבים אל מר ירון ביבי, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ואל ד"ר שוקי אמרני, הממונה על מחוז המרכז במשרד הפנים, בבקשה לבחון את הנושא מחדש ולבחון את האפשרויות השונות לביטול המכרז ולביטול התוכנית. מדובר על חוף פלמחים. בעקבות פניות אלה ובעקבות ההד התקשורתי שהדוח הנדון זכה לו, הועברו מסקנותיו לחוות דעת היועץ המשפטי לממשלה דאז. בעקבות כך קבעה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, אשר נתבקשה להתייחס לנושא, כי תמתין לקבלת חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה. ב-22 באפריל 2010 פנה השר להגנת הסביבה ליועץ המשפטי לממשלה הנכנס, עורך-הדין יהודה וינשטיין, בבקשה שיתערב בסוגיה ויתייחס לחלופות השונות העומדות על הפרק. המשרד להגנת הסביבה ימשיך כמובן לפעול בנחישות למניעת הפגיעה הקשה הצפויה באזור. להצעה לסדר-היום של חבר הכנסת הרב משה גפני, השר להגנת הסביבה רואה בציון יום איכות הסביבה הבין-לאומי בישראל מאורע חשוב שבו אפשר לרתום את הציבור הרחב ולעורר מודעות לפעילות הסביבתית, הישראלית והבין-לאומית, כפי שהצגת את זה כאן, לתהליך שקורה ומחלחל בכל שכבות הציבור. השנה המשרד להגנת הסביבה מציין יום זה, בין היתר, ביוזמה חדשה של מתן פרס השר על מצוינות סביבתית, במעמד נשיא המדינה, ולכן השר להגנת הסביבה לא נמצא כאן, נעדר מהדיון ונמצא בבית הנשיא. מצוינות וחדשנות ישראלית בתחום הסביבה יכולות לא רק לשפר את איכות הסביבה והחיים בישראל, אלא גם להוות מקור לפתרונות לעולם כולו. אתגרים סביבתיים רבים ניצבים לפתחה של מדינת ישראל, מדינה קטנת ממדים, חסרת משאבי טבע בעלי ערך כלכלי המתאפיינת בצפיפות אוכלוסייה גבוהה, בעיקר עירונית, במגמת עלייה בתוצר לנפש ובשאיפות להידמות למדינות מערביות מפותחות יותר. יש להניח כי האוכלוסייה בארץ תמשיך לגדול, וכך גם מספר משקי-הבית. לא רק בשל הריבוי הטבעי שלנו, שהוא הגבוה במדינות המערב, והיותנו מדינה קולטת עלייה, אלא גם בשל התפצלות התא המשפחתי, הביקוש לשטח לנפש, תצרוכת חשמל, צריכת מים ונסועה צפויים לעלות, לא רק בעקבות קצב גידול האוכלוסייה הצפוי, אלא גם ובעיקר בשל העלייה בתל"ג לנפש והעלייה ברמת החיים. על אף המאפיינים הייחודיים של ישראל, מרבית האתגרים הסביבתיים שעמם אנו מתמודדים אינם ייחודיים רק לישראל, ועלינו לזכור כי אנו, כמו כל מדינות העולם, נדרשים להתייחס לסוגיות הסביבתיות כדי לאפשר איכות חיים טובה לאזורנו. סוגיות סביבתיות אינן יודעות גבולות, וכך גם הטיפול בהן מחייב לעתים קרובות פתרונות החורגים מהגבולות הפוליטיים. בואו לא נשכח ונתייחס גם למציאות הפוליטית-המדינית שלנו בסביבה, והקשיים רק הולכים וגדלים. בחודש דצמבר האחרון היינו עדים לפסגת קופנהגן, שקיבצה יחדיו מנהיגים מהעולם כולו לדיון בנושא שינויי האקלים. אף שלא נחתם בסופה הסכם, ברור כיום כי לא ניתן עוד להתעלם מהסוגיה, וכי על מדינות העולם לתת דעתן להפחתת הפליטות של גזי החממה. ניתן ללמוד על חשיבותם והשפעתם של הנושאים הסביבתיים על הכלכלה גם מאופן ההתנהלות של ה-OECD. מתוך כ-220 הנחיות של ארגון זה, שהינו כלכלי במהותו, כשליש עוסקות בנושאים סביבתיים. בשנת 2010 יערוך הארגון דוח לבחינת הביצועים הסביבתיים של ישראל כמדינה חברה בארגון. אין ספק שההצטרפות של ישראל למדינות ה-OECD מחייבת אותה גם להיערך בהתאם בנושאים סביבתיים. לישראל גם מחויבות כלפי העולם מעצם היותה צד ל-16 אמנות, שישה פרוטוקולים ושני הסכמים סביבתיים בין-לאומיים במגוון תחומים, משמירה על מגוון ביולוגי ומניעת זיהום ים ועד פסולת מסוכנת. חברי חברי הכנסת, ב-13 בדצמבר 2009 אושרה החלטת ממשלה מס' 1057 בנושא "ממשלה ירוקה" ייעול ותפעול של משרדי הממשלה. ההצעה גובשה ביוזמת המשרד להגנת הסביבה והוגשה לממשלה על-ידי ראש הממשלה ועל-ידי השר להגנת הסביבה. החלטה זו נועדה להעמיד את ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה כדוגמה ומופת לתפקוד סביבתי המשלב שיקולים של קיימות במסגרת הפעילות השוטפת של הממשלה. ההחלטה מבטאת מחויבות לשיפור מצב הסביבה בישראל ואימוץ דפוסי ניהול והתנהגות יעילים ואחראיים מבחינה סביבתית על-ידי ציבור עובדי המדינה, ובכלל זה העומדים בראש משרדי הממשלה. החלטת הממשלה מגדירה שורה של יעדים כמותיים להתייעלות סביבתית, לצמצום בצריכת משאבים ולמעבר לשימוש במשאבים מתכלים. כמו כן כוללת ההחלטה התייחסות מיוחדת לנושא צי הרכב הממשלתי. בהזדמנות זו השר רוצה לקרוא ליושב-ראש הכנסת ולחברי הכנסת לאמץ בלשכותיהם את עקרונות "הממשלה הירוקה" ולתרום להפחתת הזיהום ולשיפור איכות הסביבה גם בכנסת. תודה רבה לכל חברי הכנסת המציעים. תודה לאדוני.

מה שהמציעים, מליאה,

אין התנגדות למליאה. חבר הכנסת נסים זאב, יש לך הצעה אחרת? אדוני היושב-ראש, אנחנו יכולים לדבר על ממשלה ירוקה וצהובה, אבל בפועל, שרפת מאות אלפי דונמים בשרפות ענק שאנחנו עדים להן, אם בכוונה ואם בזדון, מתבצעת מדי יום, ואני חושב, בכוונה זה בזדון. לא. יש כוונה ויש זדון. יש משל: חש"ו פגיעתן רעה.

אני מסביר את עצמי טוב, לא? זה הצעה נוספת,

קצר. לא הבנתי. אני לא מדבר יותר מדקה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שכל התשובות האלה הן מאוד מאוד מעניינות, הן מאוד מעודדות, אבל בפועל הממשלה צריכה לעשות הרבה יותר כדי למנוע את השרפות ולמנוע את הזיהומים באזור הצפון, חיפה ועכו, ובכל האזורים האלה ששופכים את כל הפסולת למי הים ולנחלים וגורמים להרס ולחורבן של ממש. אדוני, אתה, לוועדה.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

באמת ביום שכזה ראוי לבדוק ולשמר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים מאגרי מים שכבר קיימים, שמורות טבע שממש נשארו לנו במעט, בזעיר אנפין כזה, ואנחנו צריכים לשמור עליהם כמו על אוצר גדול. אבל מה שבפועל מתרחש, ועל זה חייב לתת את הדין גם השר לאיכות הסביבה,

ולא פעם אחת, מה שקורה בצפון הארץ. פשוט אני נחשפת לנעשה שם, כי שם מקום המגורים שלי. אני רוצה לתת לכם דוגמה קטנה, האגם הנעלם. במנחמיה יש אגם מדהים, או יותר נכון לומר כמעט, היה אגם מדהים, שסביבו ממש פורח גן ועמק יפהפה.

שהחליטו להקים שם, בניגוד להחלטה של ממשלות קודמות, שצריך להפסיק שם את פעילות המחצבה שבמקום, והיום,

פשוט רוקנו את המים מאותו אגם,

ולא רק שייבשו אותו ולקחו את המים לך תדע לאן, גם מנעו מאותם חקלאים, חקלאי מנחמיה, מלהשתמש במים האלה בשביל המטעים שלהם,

חברים, צריך להבין את זה. כמי שבתור ילדה הייתי הולכת לשם ונהנית, אם בטיולים שנתיים ואם בבילויים משפחתיים, פשוט כואב הלב לראות את זה. אבל לא רק זה. זה קורה לנו בלא מעט מקומות. אפשר לראות גם בעמק המעיינות, שהמעיינות שנמצאים באמת באזורים הציבוריים ולא בתוך הקיבוצים, הופכים לאט-לאט להיות איזה אוצר שצריכים לגזור עליו קופון, והופכים להיות שוב נחלתם של אלה שיש כסף בכיסם. אני חושבת שאת התופעה הזאת צריך לעצור.

אם לשר לאיכות הסביבה באמת חשובה הסביבה, הוא צריך לתת את דעתו בנושא, ולא רק להגיד: אין מה לעשות, צריכים כסף. זו היתה תשובתו של השר.

תודה, גברתי. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה.

מסביר לכם את ההליך. מי שמצביע בעד, מצביע בעד דיון במליאה. מי שמצביע נגד, מצביע בעד דיון בוועדת הפנים.

מליאה. חברים, היתה פה הצעה. חבר הכנסת גפני, היתה פה הצעה של חבר הכנסת נסים זאב להעביר את הנושא לוועדת הפנים, אז צריך להצביע. חברים, אנחנו מצביעים. תודה רבה. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. בעד, 11 חברי כנסת, נגד, אין, נמנעים, אין. הנושא יידון במליאת הכנסת על-פי החלטת יושב-ראש הכנסת, את המועד יקבע יושב-ראש הכנסת. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: ההחלטה לתת הטבות כלכליות לפלסטינים, הצעות לסדר-היום מס' 3215,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת,

כיוונתי לזה שבטח אתה תהיה זה שייבחר על-ידי הממשלה לענות על הנושא הזה, כי כל האחרים יהיו בקבינט.

הנה, אפילו בא שר התקשורת. זאת בדיוק ההזדמנות לדעת מי לא בקבינט, נראה לי. זאת ההזדמנות. אבל אם נהיה לרגע רציניים, חברי, אז מי יענה לי? שר התקשורת?

מי אחראי יותר למחוות הכלכליות לרשות הפלסטינית, שר התקשורת או שר הדתות. זאת שאלה טובה. אני חושב שאתה יודע היטב מי אחראי. אבל אם נהיה רציניים לרגע, אני חושב שאנחנו כרגע עדים לתהליך נורא מוזר. מצד אחד, הרשות הפלסטינית מובילה חרם על חברות ישראליות הפועלות ביהודה ושומרון, חרם קשה מאוד, שעוגן גם בחקיקה ולא רק בהצהרות כפי שהיה עד עכשיו, חרם שמוביל למראות שאני חייב להגיד שלראות אותם במאה ה-21 צריך להפתיע, מראות שבהם שורפים מוצרים שונים רק מפני שהם נוצרו במקום מסוים. אני חושב שהעולם הנאור מזמן לא ראה את המראות האלה, רק כשעושה את זה הרשות הפלסטינית אז כמובן אפשר להתעלם, וזה לא מעניין אף אחד. אני חושב שאם זה היה קורה במקום אחר, זה היה מככב בעמודים הראשיים בחדשות, ששורפים אוכל,

אני לא ראיתי באירופה תמונות של שרפת אוכל מהחנויות. את זה רק ברשות הפלסטינית יכולים לעשות. לא מהחנויות. מחרימים, אני לא ראיתי חקיקה באירופה בנושא הזה. אבל יש מצב אבסורדי. זה מצב, מצד אחד, חברות ישראליות רבות וטובות כמובן סובלות מהחרם הזה. וראש הממשלה מדבר, ובצדק, על כך שמדובר כאן גם על הפרה של הסכמים בין-לאומיים שהיו עם הרשות הפלסטינית, וגם על כך שזה מעיד מה הכוונות של הרשות הפלסטינית באותו תהליך של שיחות, שכבר קרא להן לפני כן השר בגין שיחות ריחוק ולא שיחות קרבה, אז אני אשתמש, הכיבוש הוא הפרה של החוק הבין-לאומי.

זה ההפרה הכי גדולה. לא צריכים להיות שם, מה זה קשור לחרם? חבר הכנסת אגבאריה,

אני לא מרשה את זה. חבר הכנסת כץ. חבר הכנסת כץ. את הסחורות מהשטחים, חבר הכנסת כץ, חבר הכנסת אגבאריה, אתם רוצים לקבל אזהרה ממני?

אני מבקש מכם לכבד את הדובר. חבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת אגבאריה, פעם ראשונה. חבר הכנסת אגבאריה,

אני אתחיל להוציא אתכם. אתם מפריעים לחבר הכנסת אלקין, אתם מדברים ביניכם, והכי גרוע, שאתם גם מפנים גב לדובר בדוכן.

חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני לא אכנס לוויכוח המרתק בינך לבין חבר הכנסת אלדד מי היליד כאן, אף שדעתי בוויכוח הזה ברורה. אבל תאמין לי, אני לא מבין: מה קשורה התוצאה של הוויכוח מי היליד כאן ברצון ללכת בפראות להעניש בעלי חנויות ולשרוף סחורה? תאמין לי, אני לא מבין. ודווקא מי ששייך למפלגה שאתה שייך לה, בלי שום קשר לוויכוח שיש לנו, הוויכוח הפוליטי על גבולות מדינת ישראל, צריך ראשון להתקומם נגד זה.

ובמקביל, וכאן זה שאלה אליך, אדוני השר: כשראש ממשלה מדבר על כך שיש כאן הפרה בוטה של כל ההסכמים, היד השנייה של הממשלה, שר הביטחון, מחליט על הטבות נוספות, כלכליות,

כולל תעודות אח"מים ומעבר מהיר לסוחרים פלסטינים בכירים, כולל כמה צעדים שכל הכותרת שלהם, תמיכה בשלום הכלכלי. אני בעד השלום הכלכלי. אבל אני לא מבין,

גם ראש הממשלה לא מבין, לכן אני כל כך מופתע מהמחוות האלה,

באותו רגע,

הסנקציות ואיך החרם יכולים ללכת במקביל עם המחוות. אני חושב שמדובר כאן על יד שמאל שלא יודעת מה עושה יד ימין, ואני חושב שהיה רצוי שהממשלה לא רק תדבר בנושא החרם, אלא תפעל במהירות ובתקיפות, היות שאם הממשלה לא תפעל, אנחנו, בכנסת, נצטרך לפעול, כי תאמין לי, אדוני השר, קיימת כאן תמימות דעים, אנחנו התחלנו היום בדיוק להחתים על הצעת חוק בנושא הזה, וקיימת כאן תמימות דעים בין קואליציה לאופוזיציה, חוצה מפלגות, על כך שהגיע הזמן להגיד די לחרם הזה. ולכן אני פונה אליך, אני מכיר את דעותיך: צריך שהשרים יקיימו דיון בממשלה על נושא החרם. זה כבר לא בדיחה. זה פוגע, למעשה, בכל אזורי התעשייה וההתיישבות ביהודה ושומרון, ולכן מדינת ישראל לא יכולה להרשות את זה לעצמה יותר. אם היא תרשה את זה יותר, זה יהיה גם על כל החברות הישראליות. המצב האבסורדי היום הוא, שאנחנו פעלנו והצלחנו להביא לכך שיש חוק אמריקני שאוסר חרם על מדינת ישראל, עם סנקציות קשות כנגד אזרחים אמריקנים,

אין לנו חוק ואנחנו לא יודעים להוביל מהלך שבסופו של דבר יגן על החברות הישראליות. הגיע הזמן שהממשלה כאן, שהבינה סוף-סוף את הבעיה, גם תפעל נמרצות, ולא רק תחכה. אדוני השר, אני מפציר בך ובחבריך השרים: הגיע הזמן להגיד די לתופעה הזאת ולפעול בנמרצות,

אני מאוד מקווה שהממשלה תתמוך באותה הצעת חוק, שהיא חוצה מפלגות וחוצה קואליציה ואופוזיציה בבית הזה. תודה לחבר הכנסת אלקין.

אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, במלחמת יום הכיפורים התנגשו בחצי האי סיני וברמת-הגולן אלפי טנקים זה עם זה, ובעידן שבו אנחנו חיים, של המלחמות הלא-סימטריות, יש כמעט געגועים למלחמות שהיו בשדה הקרב בין חיילים ישרים, ולא הפכו אזרחים לקורבנות, ולא התפוצצו עם חגורות נפץ בכל מיני מקומות. אבל זה רק אספקט אחד של מלחמה לא סימטרית. המלחמה התעמולתית שישראל מותקפת בה בימים האחרונים היא אספקט אחר, היבט אחר של המלחמה הלא-סימטרית נגדנו, והמלחמה הכלכלית, שהביטויים האחרונים שלה הם החרם שהוכרז בחודשים האחרונים, הן היבטים אחרים של המלחמה הלא-סימטרית.

יש סוג של סימטריה בכל זאת: כאשר סלאם פיאד שורף אבטיחים מבקעת-הירדן,

מחלק מאות אישורים לסוחרים פלסטינים להיכנס לתחומי ישראל. כאשר אבו מאזן מפרסם צו נשיאותי על החרם ביהודה ושומרון, צה"ל מסיר 60 חסימות עפר כדי להקל את התנועה של הסוחרים ושל האזרחים ושל התושבים הערבים ביהודה ושומרון, שיוכלו לנסוע לאן שהם רוצים. יש אי-סימטריה בולטת גם במלחמה הא-סימטרית. אין ספק שממשלת ישראל יכולה לסיים את החרם הזה בתוך שבוע ימים. שמענו את שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים, מציע לסגור את הנמלים באשדוד ובחיפה בפני סחורות פלסטיניות,

שזה יגמור את החרם בתוך שבוע ימים, לא מישהו מהימין המתלהם, אלא מישהו שמדבר על איך נלחמים במלחמה כלכלית, והם יבואו על ארבע כדי להתחנן להפסיק את החרם הזה. ודאי שאפשר למנוע הוצאה של סחורות מהנמלים,

כי חלק מהסחורות האלה מוצאות את דרכן לאחר הסיבוב חזרה לשוק הישראלי בלי תו ובלי תקן ובלי כלום. ודאי שאפשר לנכות במקור מתשלומי המכס והמע"מ המועברים לרשות הפלסטינית את ההפסדים הנגרמים לתעשיינים ולחקלאים הישראלים. הממשלה יכולה לעשות את זה כל יום, כל שעה. היא לא זקוקה לכנסת, היא לא זקוקה לעצות שלנו. היא ודאי לא זקוקה לחקיקה. אבל ראש הממשלה אומר שזה רע מאוד, ושרים אחרים מתבטאים ואומרים עד כמה זה חמור, אבל אינם עושים דבר. לפיכך אנחנו מתכוונים, אם הממשלה לא תעשה את הצעדים ולא חקיקה, להניח בימים הקרובים את הצעת החוק שגם חברי יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין,

ולהחתים עליה חברי כנסת רבים מאוד, כדי ליצור מצב שבו המדינה מתגוננת גם במלחמה הלא-סימטרית שהושתה עליה, מלחמת החרם הכלכלי.

תודה רבה. כבוד יעקב השר מרגי, בבקשה להשיב. היתה עדנה למשרד לשירותי הדת כאשר הוא משיב גם בשם הגנת הסביבה וגם בשם הביטחון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי, כבוד השר, להלן תגובת משרד הביטחון: החלטות בנוגע למדיניות הביטחונית והכלכלית מול הפלסטינים, לרבות מחוות וצעדים בוני אמון שונים, חייבות להתקבל בראייה רחבה של מכלול היחסים בין ישראל,

והקהילה הבין-לאומית. סוגיות אלה נשקלות בקונטקסט רחב של סדרי עדיפויות ושיקולים מדיניים וביטחוניים רחבים וכבדי משקל.

ישראל פועלת בדרכים שונות נגד החרם הפלסטיני,

כבוד השר כחלון, אם לא תצליח לשכנע את כבוד חברת הכנסת בשקט ואני לא אשמע, סימן שלא הצלחת לשכנע. אנא ממך, תשכנע אותה בשקט, שלא נשמע את השכנוע. במקביל, ישראל פועלת בדרכים שונות נגד החרם הפלסטיני על מוצרים ישראליים ולא חוסכת כל מאמץ כדי להביא הביתה את החייל החטוף גלעד שליט. אנחנו מודים לחברי הכנסת השואלים והמציעים, ואני אשמח לכל, אנחנו מבקשים דיון במליאה. אין התנגדות. היות שאין בקשה להצעה אחרת, גם השר לא מתנגד. מי שבעד, אז בעד המליאה. הצבעה. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. בעד, 12, נמנעים, אין, ונגד, אין.

בסדר-היום של המליאה. חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, שלוש הודעות,

אדוני היושב-ראש, והאחרונה שבהן מחייבת הצבעה. הודעה ראשונה, אני מתכבד להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדת החוץ והביטחון, מטעם סיעת קדימה: במקום חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא יכהן חבר הכנסת זאב בוים. הודעה שנייה, ועדת הכנסת קבעה את הוועדות הבאות לדיון בהצעת חוק ובהצעות לסדר-היום, כדלקמן:

חוק ומשפט תדון בהצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון, החלה על עבירות אלימות כלפי קטינים וחסרי ישע), התש"ע 2010, הצעת חברת הכנסת ציפי חוטובלי, פ/2167/18, לשם הכנתה לקריאה ראשונה, ועדת הכלכלה תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: חרם כלכלי של ערביי ישראל על מוצרים מהתנחלויות, הצעות חברי הכנסת אורי אריאל, ליה שמטוב, מירי רגב ועפו אגבאריה, ועדת הכספים תדון בהצעה לסדר-היום בנושא: מחאת הציבור הדרוזי על הפקעת קרקעותיו, הצעות חברי הכנסת מגלי והבה, חנא סוייד, חמד עמאר, סעיד נפאע ומסעוד גנאים. ההודעה השלישית, אדוני היושב-ראש, מחייבת הצבעה. הכנסת החליטה בישיבתה ביום רביעי, י"ג בסיוון התש"ע, 26 במאי 2010, להעביר לוועדת המדע והטכנולוגיה את הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון, שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים ציבוריים),

2010, פ/2273/18, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. יושב-ראש ועדת הכלכלה ביקש להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת הכלכלה מן הנימוק שנושא ההצעה נוגע באופן ישיר לתחומי עניינה של ועדת הכלכלה, וועדת הכלכלה אף קיימה דיונים ארוכים ומעמיקים בשיתוף מוזמנים בנושא זה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת המדע והטכנולוגיה לדיון בוועדת הכלכלה, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו.

תודה לאדוני. מי שבעד הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת,

הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון,

התש"ע 2010,

11, אין נמנעים ואין מתנגדים. הודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת,

הודעה לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה.

כי הונחה היום על שולחן הכנסת,

מטעם הממשלה, הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון מס' 6), התש"ע 2010. תודה. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: המצב הירוד בשכונת רמת-אשכול וברחוב החשמונאים בלוד, הצעה מס' 3243. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, הערה אישית: קודם כול, ראינו את המחזה שהיה בדיון על המשט בעזה, הדיון שהתנהל כאן. אני לא אטעה אם אגיד שההתנהגות של חברי הכנסת כאן היתה בעיני מבזה מאוד את בית-המחוקקים. אני לא חושב שכך צריך לנהוג. דמוקרטיה צריכה לדעת להתגונן וגם צריכה לדעת להתאפק. איפוק זה סוג של כוח. אני מגנה את ההתנהלות וההתנהגות של חברת הכנסת חנין זועבי, אבל מכאן להתנהג ולהתלהם כפי שעשו חברי כאן, אני לא חושב שזה מוסיף כבוד לכנסת ישראל ולכולנו. דבר נוסף, מי שיכול להוציא אותנו מהתסבוכת הבין-לאומית, הפוליטית, המצב הקשה של אותה פרובוקציה של "חמאס", אותו משט, וטמנו לנו מצב קשה. הדרג המדיני התנהג בצורה בזויה, בצורה לא נכונה. אני מציע לשר הביטחון להתפטר, לעזוב אותנו, ולחזור לשפיות. במקביל, על הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי שהמדינה תצא בידיים מורמות וחזקות. לכן, אין מה להתבייש בוועדת חקירה ממלכתית. עדיף שאנחנו נחקור את עצמנו, למען הסדר הטוב. מכאן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לעבור ליום-יום, לרמת-אשכול,

האמת היא שביקרנו יחד, אנוכי וידידי הטוב חבר הכנסת עפו. ביקרנו בשכונה, ואני מכיר את השכונה. גם חבר הכנסת מיכאלי מכיר את השכונה היטב. אדוני השר, אם אתה, אני לא יודע מה אתה, אני מכיר את השכונה כמו את כף ידי.

אני אומר לך, זה בעוכרינו. אני אומר לכם, עיר במרכז הארץ, במדינת ישראל, זה פשוט פשיטת רגל טוטלית של תושבים, ורשות מקומית, עירייה שלא מתעוררת בכלל מתרדמתה. איך אפשר בשנת 2010 שאזרחים יחיו עם חולדות, אדוני היושב-ראש? המצוקות החברתיות, האלימות הגואה, המשתוללת. ראש העיר הממונה, ידו כמעט לא עושה כלום. אנחנו שאלנו עוד שאלות: הנה לך, באותה שכונה, מול השכונה נמצא מתנ"ס, מתנ"ס שנבנה על-ידי הסוכנות היהודית, ולא נכנסים אנשים לקבל שירות. שאלנו שאלות, ניסינו לברר: איך אפשר שאנשים משלמים מסים יותר מכל אחד אחר, אדוני היושב-ראש, אבל הם לא מקבלים

אין בית-ספר בשכונה, אין גן-ילדים בשכונה, הם חיים עם חולדות, האזרחים. אני לא מבין, אם אני משלם מסים, אני לא יודע איזה סוג של שירות הרשות נותנת לי. שאלנו את השאלות האלה ולא הצלחנו למצוא פתרון. אני מוכרח לומר לך מה התחושה שלי: מאחר שיש שכונות יותר טובות בלוד, והכספים שהמדינה מעמידה הולכים לשכונות יותר טובות, למה זה? נורא פשוט. 70% מהתושבים בשכונה הזאת הם ערבים-ישראלים, 20% הם עולים מאתיופיה ו-10% הם ישראלים ותיקים. זה לא מעניין. אני רוצה להגיד לך שהדו-קיום בשכונה הזאת, למרות כל הצרות, למרות שיש כאלה שרוצים להביא ריב ומדון, תאמין לי שזה דו-קיום מופלא.

התושבים, תושבי השכונה, רוצים לקבל סיוע,

ידם אינה משגת. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אם זה לא עצוב, אני לא יודע מה עצוב. אתה מצפה שבאותה שכונה, רמת-אשכול, 3,000 אנשים חיים שם, אתה מצפה מהרשות השלטונית לתת להם את מה שמגיע להם. אדוני, נא לסיים. אני יודע שזמני תם. אני מדבר בלהיטות כי אני מכיר את המצוקה של האנשים. אני אומר לך, האלימות גואה. עוד משפט אחד: מול השכונה נמצאת תחנת משטרה, והשוטרים פשוט מתחבאים מתחת לשולחן. הם לא יוצאים להגן מאלימות. סיפרה לנו משפחה יוצאת אתיופיה, בחור, לי ולחבר הכנסת עפו: ירו יריות, שלושה כדורים בתוך הבית, ואף אחד לא בא לשאול אותם מאיפה זה נורה. לכן, כדאי, השר לביטחון פנים יודע את זה?

אני משוכנע שהוא יודע, וכנראה זה לא מעניין אותו. זאת האמת. בוא נגיד את הדברים ביושר ובהגינות. לכן היה לנו חשוב להעלות את הנושא על סדר-יומה של הכנסת. אני שמח, חבר הכנסת מולה, זאת האשמה. מה זה לא מעניין אותו? הוא שר, הוא נושא באחריות, איך אתה אומר את זה? תשמע, יש פה שר שיענה לנו. אני מקווה שהשרים, יש יותר מדי שרים,

יש 31 שרים. שר אחד מעביר את התיק לשני ואין להם זמן להתעסק בלוד, כולל השר לביטחון פנים. אני מצפה מהם שייקחו את העיר הזאת שנקראת לוד בידיים, ויגידו: אנחנו רוצים להבריא אותה, אנחנו רוצים לתת שירותים לאזרחים, זה מגיע להם. אנחנו לא נרפה ונמשיך לקיים את הדיון על לוד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת מולה. כבוד השר מרגי ישיב על ההצעה לסדר-היום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, המצב הירוד של שכונת רמת-אשכול ורחוב החשמונאים בעיר לוד.

משרד הפנים, ככלל, אינו מתערב בהתנהלותה השוטפת של רשות מקומית ובסדרי עדיפויות בהקצאת משאבים, במתן שירותים לתושבים.

המקרה של עיריית לוד שונה במקצת, שכן העירייה מנוהלת באמצעות ועדה שמונתה על-ידי שר הפנים בשל כשלים מהותיים בהתנהלותה של העירייה. מאז כינונה של הוועדה הממונה, קיבלה עיריית לוד ממשרד הפנים תקציבים מיוחדים בהיקפים ניכרים במטרה לסייע בידה הן בשיפור מצבה הכספי והן במטרה לשפר תשתיות שהוזנחו שנים רבות: בשנת 2008 קיבלה העירייה סכום של כ-23 מיליון שקלים מעבר למענקי האיזון, בשנת 2009 קיבלה העירייה כ-36 מיליון מעבר למענקי האיזון. למרות התקציבים המיוחדים הרבים שהושקעו בעירייה, לא נפתרו כל בעיות התשתית וההזנחה רבת-השנים. משרד הפנים פועל במטרה להמשיך ולסייע לעירייה, על מנת שתוכל לספק שירותים הולמים לתושביה.

ביקש שר הפנים מגורמי המקצוע במשרדו כי יפעלו אל מול עיריית לוד על מנת שתטפל במפגעים בשכונת רמת-אשכול וברחוב החשמונאים בעיר. אני מציע להסתפק בהודעת השר.

מה אדוני מציע? להסתפק בהודעת השר. חבר הכנסת עפו אגבאריה,

בבקשה. חבר הכנסת מולה לא מסתפק בתשובת השר, אז לכן הצעה אחרת. חבר הכנסת עפו אגבאריה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול, אני מצר על ההצעה שהיתה פה ועל ההתלהמות של חברים מהגוש הימני בכנסת נגד חברי כנסת ערבים ונגד כל האוכלוסייה הערבית ללא יוצא מהכלל. אני חושב שזה לא רק שלא מוסיף כבוד, אלא זה כתם על הדמוקרטיה במדינת ישראל, וזה לא פחות מהעניין של הפשיטה הפושעת על המשט. בהתחלה הצטרפתי להצעתו של חבר הכנסת שלמה מולה בעניין רמת-אשכול בלוד. אנחנו הגשנו ביחד, ולצערי הרב, בגלל השביתה אתמול, לא נכחתי אחרי הסירוב ולא הגשתי ערעור. אז היה מן הראוי שגם לי יינתן הזמן ואנחנו נביע את הדברים שראינו, שזו עדות ישירה, שלנו, מה שראינו ברמת-אשכול בלוד. זה כמו יום ולילה, ההבדל בין השכונה הזאת לבין השכונות האחרות באותה עיר. אני לא מבין איך יכול להיות שבאותה עיר חיים אנשים שרק בגלל צבע העור שלהם, שהם שחורים, שזה גם הערבים, וגם האתיופים, וגם הקווקזים שעדיין חיים שם, כל כך מופלים לרעה, בצורה כזאת בוטה, שאפילו, בנוסף למה שאמר חבר הכנסת מולה, שאין להם בתי-ספר והמתנ"ס שנמצא באזור היהודי לא מתפקד, בסיפור שהוא כאילו רעוע. אבל חלק ממנו כן, יש שם גן והוא כן מתפקד. אז זה יכול להיות, נותנים לילדים להיכנס לגן? והצד השני, יש עוד מתנ"ס באזור,

בלב השכונה הערבית, שהוא שרוף כבר איזה שלוש שנים, ואף אחד לא רוצה לטפל בו, ואף אחד לא רוצה לשקם אותו, וזה מהווה מפגע ומקלט לסוחרי סמים ולשימוש בסמים.

הדבר החמור מכך, שכונה של 7,000 תושבים, 7,000 שאפילו מרפאה אין להם, מרפאת קופת-חולים של אף אחת מקופות-החולים אין בשכונה הזאת. לדעתי, הדבר הזה מחייב בדיקה מעמיקה. אני מבקש להעביר את הנושא לוועדה, לדיון, ולא להסתפק בתשובת השר.

לדיון באיזו ועדה? בוועדת הכספים. כבוד השר, אתה בעד להסיר את זה? חבר הכנסת מולה מסכים? להעביר לוועדת הכספים.

לוועדה. גם השר מסכים ללכת לוועדה? ועדת הפנים. ועדת הפנים. ועדת הפנים. בעד, לוועדה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. הנושא יועבר לוועדת הפנים, אדוני המזכיר.

אנחנו עוברים לדיון בהצעה לסדר-היום של חברת הכנסת עינת וילף: משקל בחינות הבגרות בתהליך החינוכי בתיכונים. סגן השר

בבקשה, כבודו. חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. זה בסדר, אנחנו מתחשבים במצב.

כבוד סגן היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כמה ימים נקט משרד החינוך צעד חשוב, דרמטי, שהעביר מסר חשוב לגבי טוהר הבחינות, בבחינת הבגרות במתמטיקה. מהרגע שנודע לו שבחינת הבגרות במתמטיקה הודלפה, נסחרה, ידועה, הוא נערך למבצע לוגיסטי גדול כדי להביא בחינות חדשות לתלמידים. המהלך הזה הוא מהלך שנמצא בקצה הפירמידה של הגנה על טוהר בחינות הבגרות. אבל בעקבות המקרה הזה אני מקווה שנוכל להיכנס לדיון עמוק יותר על כל המעמד של בחינות הבגרות בתוך ההליך החינוכי, ובאיזה מידה התבלבלו אצלנו היוצרות בין החשיבות של מדידת תוצאות, כדי שנדע איפה אנחנו עומדים,

העובדה שאנחנו מתחילים לרצות את התוצאות בכל מחיר, ועושים כל דבר כדי להשיג את התוצאות האלה, שכבר לא ממש אכפת לנו אם התוצאות האלה משקפות ידע או התקדמות או תהליך חינוכי. אני רוצה קצת לתאר מה המצב כבר כמה שנים בכל מה שקורה ביחס לציונים. בחינות הבגרות הן חלק מזה, בחינות המיצ"ב הן חלק מזה. הרעיון הבסיסי הוא נכון. אנחנו רוצים למדוד הישגים, ואנחנו רוצים למדוד אותם בצורה שתהיה שווה לכולם, ותאפשר לנו לדעת מה הרמה הכללית, וגם תאפשר לכל אדם לדעת מה הרמה שלו ולקחת את זה הלאה. אבל מה שקרה זה שעם השנים נוצרה תנועת מלקחיים. מצד אחד, שרים, מנכ"לים, חברי כנסת, ראשי ערים, התחילו להיות אובססיביים בנושא של תוצאות בחינות הבגרות, הפכו את זה למדד אישי שלהם. ראש עיר רואה בתוצאות בחינות הבגרות ובזכאות בעיר שלו מדד להצלחה שלו. ואם זה מדד להצלחה אתה רוצה שהנתונים יעלו, ואתה אומר למורים, למנהלים, בבתי-הספר אצלך ביישוב: תביאו לי תוצאות, לא אכפת לי איך, אני רוצה תוצאות. אני רוצה עוד שבריר אחוז זכאות לבגרות, זה מצד אחד. מצד שני, יותר ויותר התחושה אצל תלמידים, אצל הוריהם, היא שהציון בבגרות יקבע להם את העתיד בחיים. אז אם הוא יקבע להם את העתיד בחיים, הם לא יעשו הכול כדי לקבל את הציון שהם רוצים? ואז יש תופעה שהולכת ומתרחבת, שוב, להשיג את הציון בכל מחיר, ברמה הכי בסיסית: נורמה של העתקות. ראינו היבט חריף במיוחד של זה במקרה של הבחינה במתמטיקה, אבל זו נורמה רווחת. מעבר לזה, התפתחה תעשייה של אבחון לקויות למידה והקלות ללקויי למידה,

לבין הצרכים כבר אין דבר וחצי דבר. התעשייה הזאת פורחת במיוחד לקראת בחינות הבגרות. תלמידים ששנים לא היו להם בעיות, פתאום לקראת בחינות הבגרות הם צריכים הקלות והם צריכים בחינות בעל-פה. פתאום יש להם לקויות. המצב הגיע לכך שיש בתי-ספר במדינת ישראל שכיתות שלמות, בתי-ספר שלמים, לכולם יש לקויים ויש הקלות. זה גם נהדר, כי הרבה פעמים הבחינה היא בעל-פה, אין שום תיעוד, נכנסים, הבוחן אומר בעל-פה: 9,

אין קשר, אין תיעוד, אין דרך לוודא ואין דרך לבחון.

מעבר לזה, תופעה שקורית והרבה אנשים לא מודעים לה היא אלימות מילולית ופיזית, ונדליזם, של תלמידים והורים כנגד מורים כדי לקבל את הציון. כלומר, מבחינתם, המורה הוא כבר לא דמות חינוכית, האדם שיעביר השכלה, ידע והרגלי למידה ועבודה לחיים, אלא מכשול, מכשול שעומד ביניהם לבין הציון שמגיע להם. מה זה "מגיע"? עניין סובייקטיבי לחלוטין. הם רוצים את הציון, והמורה לא יהיה האדם שיהרוס להם את החיים. זה הביטוי שמשתמשים בו. לכן, פגשתי מורים שאומרים, "אני נותנת לו 9. מה אני צריכה שאבא שלו מחר ישרוף לי את האוטו? אני לא אראה אותו כאן בשנה הבאה". זו תנועת המלקחיים שבאה ממקום של בחינות ותוצאות ומדידה, אבל עם הזמן התהפכה, וכל מה שחשוב זה התוצאות, ולא מה הן מודדות. הלכנו והתנתקנו מהאמת שמתחת, מהחינוך, מהעשייה ומההישגים. מה קורה? המסר לתלמידים הוא: רק הבגרות, רק המגן. הציון לא משקף שום דבר אחר כבר, לא עבודה לאורך שלוש שנים בתיכון, לא נוכחות, לא שיעורי-בית, לא הקשבה ולא עבודה קשה, אלא רק את הבחינה שאליה מגיעים ועושים. ואז יש גם תופעות: נעדרים מבית-הספר. לא צריך, העיקר להגיע לבחינה. מורים גם מספרים שעם השנים, ככל שהם במערכת, נעשה יותר ויותר קשה ללמד דברים שהם לא לבגרות. תלמידים אומרים משפטים כמו: זה לבגרות? זה לבחינה? ואם זה לא, לא רוצים שהמורה ידבר בכלל. עד כדי כך הלכנו והצטמצמנו והצטמצמנו והתרחקנו מהמטרה הראשונית של למדוד ידע, הישגים ורמה. אין עוררין ואין ספק מה המטרה. אנחנו רוצים לחנך גם להשכלה, גם להישגים, גם לעבודה קשה וגם לערכים, אבל אנחנו רוצים גם שיהיו לנו כלים ברורים, טובים ואובייקטיביים למדידה השוואתית של תלמידים, שיאפשרו להם אחרי זה ללכת עם זה הלאה. אפשר להשיג את שני הדברים האלה, אבל רק אם נפסיק להתייחס לציונים כלחזות הכול ולרצות אותם ללא קשר למה שעומד מתחתיהם. בדרך כלל, אני לא חובבת גדולה של רפורמות במערכת החינוך, אבל לנוכח הבעייתיות האדירה של כל התהליך של ההתמקדות בבחינות הבגרות במשך השנים אני חושבת שיש מקום לנצל את האירוע של בחינת הבגרות במתמטיקה והמסר החשוב שיצא ממשרד החינוך לגבי טוהר הבחינות, כדי לבחון איך אנחנו משיגים את שתי המטרות במקביל: גם מדידת הישגים, אבל גם לא לייצר אצל מורים, תלמידים והורים את התחושה שלא משנה איך משיגים את הציון הזה. הייתי רוצה לראות שבעקבות המקרה הזה לא ייבחן רק המקרה הספציפי, שתהיה ועדה.

יש מקום לחשוב על ועדה משותפת, לא רק של משרד החינוך, אלא גם ראשי האוניברסיטאות, שהם הלקוחות של הציונים האלה,

מועצות תלמידים, מורים, מנהלים, ראשי ערים, ולבחון איך אנחנו מתייחסים לבחינות הבגרות, משמרים אותן ככלי חשוב של מדידה, ככלי ששווה לכולם, אבל לא מייצרים תפיסה לא חינוכית שהציון הוא חזות הכול. ועדה כזאת צריכה לבחון, למשל, מה צריך להיות משקל בחינת הבגרות בציון הסופי. אולי להפריד את בחינת הבגרות מהציון בבית-הספר. צריך לחשוב אם הציון שבית-הספר נותן צריך להיות ציון של בחינת מגן או ציון שמשקף שלוש שנות עבודה, ושנות העבודה האלה לא יהיו רק בחינות אלא שלוש שנות עבודה, ולכלול את כל תהליכי הלמידה, כל הנושא הזה של פיקוח על הפערים, הפערים בין הציונים שניתנים ב"מגנים", בבית-הספר, לבין הבגרויות. נושא המשגיחים, יש תופעה מרתקת בשנים האחרונות. הרבה פעמים המשגיחים הם אנשים סימפתיים, עם הרבה סימפתיה לתלמידים ולקשיים שלהם. רק המורים יוצאים מהחדר, וישר התלמידים מספרים להם: אתם לא יודעים, המורים לא לימדו אותנו שום דבר.

אנחנו לא יודעים כלום. במקרה הכי גרוע, המשגיחים מתחילים לעזור להם ומטעים אותם, ומקרים כאלה יש הרבה, אבל הרבה פעמים הם פשוט מעלימים עין מהעתקות, כי התלמידים נורא מסכנים והמורים לא לימדו אותם. אז, צריך גם להתחיל לבחון את כל נושא ההשגחה. אולי יש כאן מקום לראות איך עושים את זה עם גורם חיצוני, איך מתנהל כל הניהול של בחינות הבגרות, תלמיד הולך ועושה את זה במקום חיצוני, ואין מניפולציות על משגיחים. זו, למשל, עוד אפשרות שצריך לבדוק. כל הנושא של לקויי למידה, זה נושא רגיש, אבל לא ייתכן שאנחנו לגמרי נפורר כל חוש מידה ולא תהיה שום השוואה. אחד נבחן בבחינה בעל-פה ואין תיעוד, ואחר עובד והבחינה קשה והוא כותב. אז אולי יש מקום להבהיר שבחינות שנעשו בתנאים לא סטנדרטיים, שידעו את זה. אולי צריך להגביל את מספר ההקלות שניתנות בבתי-ספר. אם זה עולה על 10%, שיהיה איזה סימון אדום שאומר: רק רגע, משהו מוזר קורה כאן בבית-הספר, שפתאום לכולם יש הקלות. צריך לבחון את הנושא הזה, כי יש כאן אינטרס לשיתוף פעולה של הרבה מאוד גורמים כדי שיהיו ההקלות האלה. אם זה נותן עוד כמה גרושים לציון, אז למה שלא יהיו הקלות? מה זה משנה אם זה אמיתי? נא לסיים. יוקרה למנהל בית-הספר.

דבר נוסף שצריך לבחון זה הנושא של פריסת הבחינות בלוח השנה. הגענו היום למצב שלמעשה, לפעמים כמעט לא לומדים. יש שנים שבהן מפסיקים ללמוד במרס, באפריל. צריך לחשוב על הפריסה, וכמובן על מגוון המקצועות ובאיזו מידה זה כבר לא ממש בגרות. אז אני רוצה לברך את משרד החינוך שהחליט להעביר, סביב בחינת הבגרות במתמטיקה, את המסר של: לא ציון בכל מחיר. הייתי רוצה שהם ייקחו את זה מכאן כהזדמנות להעברת המסר הזה לאורך כל השדרה, כדי שנשיג את הדברים החיוביים של בחינות הבגרות בלי התופעות הבעייתיות שהן מייצרות.

תודה רבה. חבר הכנסת סגן השר הרב מאיר פרוש, בבקשה. נא להשיב לחברת הכנסת עינת וילף.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גברתי חברת הכנסת עינת וילף, ראשית, אני רוצה לברך אותך, אדוני היושב-ראש, כי זו לי הפעם הראשונה שאני עומד כאן על הדוכן כאשר אתה מכהן בתפקיד סגן היושב-ראש. אני מאחל לך הרבה הצלחה בתפקיד הזה,

גם שתעלה מעלה מעלה. היית בעבר ועוד תהיה בעתיד בכהונות רמות יותר. תודה רבה. בדברי התשובה על הצעתה של חברת הכנסת עינת וילף, אני סבור שגם חברת הכנסת וילף, לאחר שהיא נתנה פה הרצאה סביב הנושא, מודעת,

גם ציינה זאת, לכך שמשרד החינוך רואה חשיבות רבה בהקניית חינוך ערכי וחברתי לתלמידים, ובכלל זה ערך המשרד בשנים האחרונות שינויים בתוכן וגם באופן ההיבחנות של תלמידים בבחינות הבגרות. בחינות הבגרות הן חלק מתוכנית לימודים ענפה, שמתפרסת על פני שנות הלימוד בתיכון, ויש לראות בהן מראה לעבודת למידה ממושכת. במהלך אותן שנים, במהלך שלוש שנות הלימוד בתיכון, התלמידים לומדים הרבה מעבר לחומר שעליו הם נבחנים בבחינת הבגרות, ולרשותם היצע מגוון של מקצועות בחירה והעשרה עם ציון פנימי בתעודת הבגרות. כמו כן, קיימות בבתי-הספר תוכניות ללימוד חברתי וערכי, חלקן בזיקה לתחומי הדת וחלקן נוסף עליהם. מדובר בתוכניות כמו סיורים לימודיים, ביקורים במוזיאונים, צפייה מונחית בהצגות ובסרטים, טיולים שנתיים וימי עיון בנושאים שונים. כל אלה יוצרים עבור התלמיד חוויות למידה חיוביות, שאינן מתקשרות בהכרח לציון כזה או אחר. מובן שציון בחינת הבגרות הסופי מגלם בתוכו ציונים שניתנו לתלמיד בגין עבודות שהוא הגיש במהלך השנה כחלק מתוכנית הלימודים. המסר שמועבר לתלמידים בכתיבת עבודות הוא מסר של השקעה ממושכת לאורך שנות הלימוד, ובמסגרת כתיבת העבודה יש לתלמידים מקום לבטא את היכולות שלהם ולקבל הערכה מעבר לבחינה הרגילה, כחלק מהציון הסופי בתעודת הבגרות. יש מקצועות רבים שבהם ניתנת לתלמיד אפשרות לכתוב עבודת חקר במקום לגשת לבגרות,

שתי יחידות לימוד. לדוגמה, כתיבת עבודה בהבעה, מטלת ביצוע באזרחות. עבודות אלה הן חלק, מרכיב בציון הסופי בבחינת הבגרות. המשרד מבין את הלחצים שבהם נתונים תלמידי התיכון, שעליהם את גם התעכבת, חברת הכנסת וילף. המשרד מבין את הלחצים שבהם נתונים התלמידים לקראת אותן בחינות, ומאפשר גם בשנים האחרונות היבחנות מודולרית בבחינות אלה, בעיקר במקצועות כמו מתמטיקה ברמות הלימוד השונות ובמקצועות הבחירה ברמה של חמש יחידות לימוד. על כל אלה אני חייב להוסיף שהשר, מייד עם כניסתו לתפקיד שר החינוך, מינה ועדה מיוחדת, והיא מקדמת בימים אלה תוכנית עתידית, תוכנית חינוכית ערכית, לעידוד מעורבות חברתית, קהילתית ואזרחית. במסגרת התוכנית הזאת תוענק גם תעודת בגרות חברתית על-ידי משרד החינוך לתלמידים אשר במסגרת לימודיהם בחטיבה העליונה עסקו בפעילות התנדבותית באופן רצוף לאורך שלוש שנות הלימוד במשך שעתיים שבועיות לפחות. תוכנית "תעודת בגרות חברתית" פועלת כיום כפיילוט בכ-80 בתי-ספר, והיא עתידה כמובן להתרחב באופן הדרגתי לכלל מערכת החינוך. ההחלטה להוביל תוכנית מעין זו גם היא מעבירה מסר, שמערכת החינוך מייחסת חשיבות להתנסות במעורבות החברתית, וכי הישגי בוגרי המערכת לא יימדדו רק על-פי מדדים אקדמיים בתחומי הדעת. מדובר בתוכנית בעלת השפעה ניכרת על האקלים הבית-ספרי, שחותרת למצוינות חברתית וערכית, ובמרכז התוכנית עומד גם הרעיון שעל תעודת הבגרות הישראלית לשקף לא רק כישורים אינטלקטואליים ורכישת ידע אלא גם כישורים ערכיים,

אני סבור שבמסגרת דברי התשובה שלי אני לא אקיף את כל הנושאים שעליהם התעכבה חברת הכנסת וילף, ולכן, אם היא לא תסתפק בדברים שאני מסרתי, אני מציע שנעביר את הנושא לדיון בוועדת החינוך. תודה לאדוני. תודה. את מקבלת דיון בוועדת החינוך?

גם יושב-ראש הוועדה, הצעה אחרת, חבר הכנסת בן-ארי, מהצד. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך את חברת הכנסת עינת וילף, שהיא לא נתנה פה הרצאה, היא פרסה פריסה נאמנה של המציאות, העגומה יש לומר, של מערכת החינוך התיכונית במדינת ישראל והפגיעה של בחינות הבגרות במתכונתן הנוכחית ברוחב הדעת. אני רוצה להתמקד דווקא בדבר שנקרא מיקוד. הגשתי לבגרות המון המון שנים, ומאז שנקבע המיקוד, התלמידים שלי היו באים בשלב כלשהו ואומרים לי: אבל זה לא במיקוד. הייתי אומר להם: אבל זה ברוחב הדעת. אצלי אתם תיבחנו עד הפרק האחרון, עד הנקודה האחרונה, כי זה רוחב הדעת המחייב אתכם. משרד החינוך, ברצון שלו להגיע להישגים, להגיע לתוצאות, במשך השנים הוריד בכל מיני צורות את הדרישות מן התלמידים. צמצמו את כמות הבגרויות, צמצמו את החומר, ויש לנו פגיעה מאוד מאוד חמורה ברוחב הדעת, ברצון שלנו ליצור כאן אנשים שהם משכילים, ולא אנשים שיש להם ציון בסופו של דבר, וזה מה שגורם לפגיעה בבתי-הספר, זאת פגיעה במנהלים. אומרים שלא העכבר גנב, החור גנב. וכאן באיזה מקום, כל הסיפור הזה של העתקות, והעתקות מכוונות, לא פעם בא מקצה הפירמידה. את אולי התביישת לומר, אבל יש מקומות שזה בא מקצה הפירמידה, במערכת החינוכית עצמה, של מנהלים ושל מורים ששותפים לפשע הזה. את דיברת על בוחנים, על משגיחים, שזה נכון וזה אמת לאמיתה,

נא לסיים.

אבל יש מקומות שזה יותר מזה. ולכן הבדיקה צריכה להיות מערכתית, דיון מחודש על כל העניין הזה של הבגרות.

אבל אנחנו חייבים לחשוב מחדש איך המערכת הזאת משפרת את הלמידה, משפרת את רוחב הדעת, ולא פוגעת בבתי-הספר ובתלמידים בסופו של דבר. מי שבעד ועדה, מצביע בעד. מי שבעד הסרה, נגד.

בעד, 8, נגד, אין, נמנעים, אין. הנושא עובר לדיון בוועדת החינוך.

הנושא הבא: מתן היתרים לדרוזים לצאת לביקורים

בסוריה ובלבנון, הצעה לסדר-היום שמספרה 3231,

חבר הכנסת נפאע, ברשותך. אני רוצה, ברשותכם, לקבל את פני אורחינו, לברך אותם בשם כולנו. אורחים רצויים. אנו מאחלים לחבר הכנסת נפאע הצלחה בדיון. (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: ברצוני לברך את ועדת הקישור ואת השיח'ים הנכבדים, אנשינו.

כבוד היושב-ראש, תודה. ראשית, אני מצטרף לקודמי,

(נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: השיח'ים הנכבדים, אני מקווה שלא התעייפתם כשחיכיתם.) אני אתרגם,

גם לעצמי. (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית: השר הואיל בטובו להודיע מראש שהוא

יש לנו דוגמה שאנחנו מנסים לטפל בעניין שולחינו, אף-על-פי ש-80% ממרצנו בדרך כלל מופנים לבעיות שכאלה.

הוא דווקא ייחד פרק שם למפגש הזה שמתקיים ב-25 באפריל מדי שנה בקבר הנביא שועייב. אחרי קום המדינה גם המצווה הזאת למעשה נקטעה, ונקטעו גם הקשרים המשפחתיים. יש הרבה מקרים, אילו הזמן היה מתיר לי, הייתי מביא הרבה דוגמאות כדי להמחיש את העניין, לפחות העניין האנושי. חבר הכנסת נפאע, דוגמה אחת אני הייתי מציע שתיתן. דוגמה אחת אני יכול להביא, על חשבון הזמן שלי. דוגמה אחת אני יכול להביא, בעניין אשה אחת, שעזבה כתוצאה מנסיבות טרגיות את בנה ולא ראתה אותו במשך 62

לא ראתה אותו. רק הודות למאמץ שנעשה היא יכלה לבקר, אומנם כעבריינית, והיא הצליחה לראות את הבן שלה אחרי 62 שנה. ועדת הקשר הדרוזית, לג'נת אל-תוואסול אל-דרזיה, נקטה את כל האמצעים העומדים לרשותה כדי שהזכות המד'הבית, האנושית הלאומית הזאת, תתממש, אלא שלצערנו הרב הדבר לא ניתן. התרעומת היא כאשר אנחנו רואים, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, שכל העדות בישראל נהנות מהזכות הזאת, גם במדינות שמוגדרות על-פי החוק הישראלי כמדינת אויב. כולנו זוכרים, כולם זוכרים, שטרום 1967, כאשר המצב הביטחוני, אם זאת האמתלה, בני העדות הנוצריות

בירושלים המזרחית, ביקרו בבית-לחם, קיבלו היתר כדי לממש זכויות שכאלה. הסונים הרי מבקרים מדי שנה בסעודיה. אתם יודעים מה? לפי סידור כזה, שהם לא צריכים למעשה לפנות לאף אחד. יש מין עמותות כאלה, נרשמים בעמותות דרך הווקף הירדני ומגיעים לסעודיה. מה שכאב בנושא הזה, אני ליוויתי את הנושא הזה גם לפני כן. תוך כדי דין-ודברים עם פרקליטות המדינה בזמנו, קמה פרקליטה ואומרת כדבר הזה: אנחנו דואגים לשלומם של האנשים האלה. עד כאן ניחא, איך שאומרים, אף-על-פי שעצם העובדה שהיא אומרת את הדברים האלה מקוממת.

כאילו במדינה הזאת יש שתי קבוצות של אנשים: לחלק אנחנו לא דואגים, לא אכפת לנו מה יקרה להם בסעודיה, ולחלק אחר כן אנחנו דואגים. אבל לא זה מה שמקומם. מה שמקומם, שהיא אמרה עוד דבר יותר חמור, שאם ניתן לדרוזים לצאת לסוריה ולבנון, המודיעין של "חיזבאללה", של אירן, של סוריה, יכול לגייס אותם לשירותיו. כאילו יש אנשים שהם מועדים לבוגדנות ואנשים אחרים שלא. דברים כאלה לא רק כואבים. דברים חמורים. אני מנסה להציג את זה בקור רוח, אבל זה ממש, כל העניין הזה מקומם. לכן, אני חושב שאחריותנו היום, של כולנו, ואני תקווה, אחרי שהדיון יועבר לוועדה המתאימה והעניין יידון לעומק, ויישמעו גם האנשים האלה בוועדה. תהיה להם הזדמנות להגיד את דברם שם, לא כמו במליאה, והתוצאות אכן ישתנו. לכן השאלות האלה, אתם יודעים מה? אני אומר עוד דבר. משרד הפנים, תוך כדי הדיון שהיה, אמר: אוקיי, בסדר, אנחנו נרשה את הביקורים האלה.

דרך קוניטרה. הרי מדי שנה יוצאות משלחות של דרוזים מרמת-הגולן לסוריה. הרי סוריה מתייחסת לרמת-הגולן כאל חלק מטריטוריה סורית. לכן יכולים לעבור דרך מעבר קוניטרה. אבל הדרוזים במדינת ישראל הרי הם אזרחי מדינת ישראל. כשצריכים להגיע למדינה אחרת, הם צריכים לעבור במעבר בין-לאומי. המעבר הבין-לאומי היחיד היה בירדן. אבל תארו לעצמכם מה אמרה הפרקליטות במקרה הזה, שדרך מעבר קוניטרה אנחנו מוכנים להרשות, ולהרשות להם לשהות בסוריה 72 שעות,

אז איך אפשר להבין שאם השיח'ים האלה יעברו דרך מעבר בין-לאומי כלשהו, נניח ירדן לצורך העניין, כן יש פחד שיגויסו על-ידי המודיעין של אירן ושל סוריה, ובהיותם בסוריה 72 שעות הם לא יכולים להיות אובייקט לגיוס? לכן, כפי שאמרתי, אני אמרתי בוועדה דבר, כבוד השר, ואני רוצה לחזור ולומר אותו, להעלות אותו פה. אני אמרתי שם: כאשר שתי נשים יהודיות, ניצולות השואה, נפרדו כאשר עוד היו תינוקות, ורק לפני כחצי שנה הצליחו להיפגש, ואפילו לדעת, כל אחת מהן אפילו לדעת שאחותה עדיין חיה, ופרסמו בעיתונות את התמונות שלהן מחובקות, אני אמרתי בוועדה, ולא כדי להתחסד, אלא אמרתי את זה כי אני מאמין בזה, אני התרגשתי למראה הזה. אני תקווה שאותה זכות שניתנת לאחרים, בסופו של דבר לאנשים האלה שיושבים פה, ולא רק אלה, אלה מייצגים אלפים. וכדי לחדד, הוצגו לראש הממשלה, אומנם בקדנציה הקודמת, כ-11,000 חתימות בדרישה לכבד את הזכות הזאת, אני תקווה שאנחנו בסופו של דבר, כבוד השר, ואני בזה אסיים, אכן נשכיל בכנסת

לפתוח בפני האנשים האלה פתח לזכות אלמנטרית יסודית שכולם במדינה נהנים ממנה.

כבוד השר מרגי, נא להשיב על ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת נפאע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תחילה אני רוצה להצטרף לברכות, פשוט אני ברצף האירועים, בשבילי לא הפסקת אף פעם, מבחינתי תמיד המשכת, לאחל לך הצלחה בתפקיד סגן היושב-ראש, תפקידך בכנסת. ודאי בירכתי אותך קודם.

מכובדי נכבדי העדה הדרוזית, חבר הכנסת סעיד נפאע, הנושא: מתן היתרים לדרוזים לצאת לביקורים פולחניים ומשפחתיים בסוריה ובלבנון. עמדת משרד הפנים: כיום הזכות למעבר לסוריה בלבד היא רק לדרוזים תושבי רמת-הגולן, מתוך הבנה שהיו סורים לפני כן וקשרי משפחה אכן ישנם. אין מעבר לסוריה וללבנון לאזרחי המדינה, מפני שמדובר בהגדרה של מדינות אויב,

המעבר של הדרוזים תושבי רמת-הגולן מוסדר בנוהל לכלות, כוהני דת, 550, בהמלצת גורמי ביטחון, ולסטודנטים. בכל האמור בבקשות הומניטריות של תושבי רמת-הגולן, קיימת ועדה פנימית לבחינת מקרים הומניטריים חריגים לקרבה ראשונה בלבד, בשיתוף צה"ל והשב"כ. ב-2006 הוגשה עתירה, בג"ץ 2619/06, על מעבר לסוריה ולבנון בעבור אלו שאינם תושבי רמת-הגולן. משרד הפנים הסכים בזמנו לפיילוט, למעבר של דרוזים שאינם תושבי רמת-הגולן לסוריה, אך לצערנו הרב, סוריה לא הסכימה. בית-המשפט קבע בפסק-דינו: "על רקע הטיעונים שלפנינו, ועל בסיס החומר שהוצג בפנינו, שוכנענו כי תנאים אלה הם סבירים ומידתיים. שוכנענו גם כי בעניין שלפנינו מתקיים חשש סביר, כי מתן היתרי יציאה כמבוקש בעתירה עלול לפגוע בביטחון המדינה" כפי שציינת, חבר הכנסת סעיד

"סירוב המשיבים ליתן היתרי יציאה לסוריה וללבנון לכל אחד מבני העדה הדרוזית, או למצער לעותרים שלפנינו (גם אילו היו מגישים בקשות פרטניות בנוהל המקובל, בטרם הגשתה של עתירה זו), נובע משיקולים ביטחוניים מבוססים וראויים.

לנו כי סירוב זה הינו סביר, ואין יסוד להתערבותנו בו" זו עמדת הבג"ץ, "הוא משקף איזון ראוי בין הזכות החוקתית לבין צורכי הביטחון. מקווים אנו כי בעתיד ניתן יהא לממש את זכותם של העותרים לחופש הדת, תוך שמירה ראויה על צורכי הביטחון כפי מצבם באותה עת. המפתח לפתרון הקושי נתון עתה בידי השלטונות הסוריים",

שמסרבים לקבל תושבים שאינם תושבי רמת-הגולן. אני, מרצון, כמובן, מזדהה עם חופש הדת, וחושב שצריך ללמוד את הסוגיה, לדון בסוגיה ולאפשר פתיחות בנושא הזה, במיוחד בעידן המודרני, שכמעט אין בו גבולות. אם רוצים, אדם יכול לחצות גבולות בדרכים כאלה ואחרות. לכן אין מניעה שיהיה דיון בוועדת הפנים בנושא הזה. בשמחה רבה. תודה לאדוני. הצעה אחרת, חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב, באופן מיוחד. (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם לעברית:

אני מקווה שנצליח יחדיו במימוש תביעתכם הצודקת.) אדוני היושב-ראש, אני חושב שהעוול שנגרם לאורך זמן מכך שאזרחים, אזרחי מדינת ישראל הדרוזים, לא יכולים לממש את זכותם, כמו שאר העדות, לביקור במקומות הקדושים, גם עדות המזרח, כמו במצרים ובמרוקו, וגם עדות המערב, שמבקרים באוקראינה, בברדיצ'ב ובאומן. אני חושב שהגיע הזמן ומן הצדק לתקן את העוול הזה, וזכותם של האנשים לממש את זכותם הבסיסית להתקשרות, וגם לקשר המשפחתי שהם חייבים לממש. אין שום פסול ואין שום בעיה כזאת של לבוא ולהגיד שכל העדה וכל האנשים יכולים להיות כאילו חשודים שהם הולכים לנהל איזה מגע עם סוכן זר. שאלתי: האם באמת בירדן אי-אפשר לעשות את זה כאשר מותר להם לבקר בירדן? אני חושב שהגיע הזמן שאנשים עם מחשבה בריאה בוועדות, בכנסת, בממשלה, לתת את האפשרות הזאת, להחזיר את הכבוד לאנשים האלה ואת ההתקשרות שלהם עם קרוביהם. לכן, אני תומך בדיון בנושא בוועדה.

תודה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני נשארתי פה מתוך כבוד והערכה, למרות החתונה.

מתוך כבוד והערכה לקהילה הדרוזית,

אף-על-פי שאתה מוזמן לחתונה. אף-על-פי שאני מוזמן לחתונה ולנאום ברעננה. הודעת לנו היום שאתה מבקש לקצר, כי יש לך חתונה. זה נכון. יש לי גם חתונה, וגם נאום ברעננה, וגם יש לי אזכרה ברמות. יש לי לפחות ארבעה-חמישה אירועים הערב. ואני אומר לך, כאשר חבר הכנסת סעיד ביקש ממני להישאר, מתוך כבוד והערכה גם לקהילה וגם אליו אישית, אני בעצם תמכתי שהנושא הזה יידון בצורה רצינית במליאה. ואני חושב שטוב שזה נעשה, ואני חושב שגם שר הפנים, הוא לא בא להגביל את האנשים כדי לקיים תפילות ופולחן דתי, וזכותם באמת לעשות את זה, כמובן במסגרת החוק, במסגרת המגבלות, כי צריכים לזכור שבסופו של דבר, חלילה וחס, אנחנו לא חושדים בכל אחד שהוא חשוד כמרגל או הולך להיות במגע עם סוכן זר. אבל אני חושב שאנחנו בסיטואציה ביטחונית, מה לעשות, שצריכים לעשות את זה בביקורת,

במידה ובמשורה הנכונה והראויה, ואני חושב שכך זה ייעשה. לכן אני מברך על כך שכבוד השר אמר שיש מקום לקיים את הדיון בצורה רצינית בוועדה. תודה לאדוני. מי שמצביע בעד, אז לוועדת הפנים והגנת הסביבה. ומי שנגד,

בעד, 5, נגד, אין ונמנעים אין. הנושא עובר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

הצעה לסדר-היום: דיון בוועדת הפנים בנושא היישוב ראמה. חבר הכנסת המציע, לצערי, איננו, לכן הנושא יורד מסדר-היום. אחריו, הצעה לסדר-היום: מיקום חוות הגז בחוף הכרמל. חבר הכנסת יוחנן פלסנר איננו.

ההצעה: בית-המשפט מבקר התנהלות, גם ירדה. החלטת בג"ץ לבטל טיפולי שיניים חינם לילדים, המציע, חבר הכנסת אורי מקלב, איננו.

לסעיף הבא,

לכבוד סגנית שר המסחר, התעסוקה והתעשייה. בבקשה, גברתי סגנית השר, שאילתא מס' 741, של חבר הכנסת ישראל חסון, איננו. זה עובר לפרוטוקול. חבר הכנסת ישראל חסון שאל את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום י"ז באדר התש"ע (3 במרס 2010):

"מפעל חיוני" הוא כל מפעל או חלק ממנו הפועל לצורכי הגנת המדינה, לביטחון הציבור

חבר הכנסת אלי אפללו שאל את שר התעשייה, המסחר והתעסוקה ביום ב' בניסן התש"ע (17 במרס 2010): משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מעניק תעודות למטפלות המסמיכות אותן לטפל